את סדר-היום בשאילתות ישירות, שאילתות בעל-פה לשרים, והיום בפנינו השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ, שאותו אני מתכבד, לאחר שעזב את הכנסת רק ב-04:00, אני מתכבד. לא ינום ולא יישן שר ישראל. השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ, ישיב על שאילתא של חבר הכנסת מיכאלי בעניין: התחנה המרכזית בתל-אביב, המקום המסוכן בארץ. חבר הכנסת מיכאלי יקריא קודם לכן את שאלתו כפי שהיא, השר ישיב, ולאחר מכן חבר הכנסת מיכאלי וחברי כנסת נוספים יוסיפו שאלות.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, התחנה המרכזית בתל-אביב. אזור התחנה המרכזית בתל-אביב, הנחשב למדינת המהגרים, הפך למקום המסוכן בארץ. בשנתיים האחרונות נרצחו במקום עשרה אנשים. האזור מטיל חתתו על העיר. ברצוני לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע? 3. מה נעשה למיגור פשע זה? ושאלה נוספת,

4. על אילו הישגים יכולה המשטרה להצביע? תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. בבקשה, כבוד השר. תודה. 1. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מבירור הפרטים עולה כי בשנתיים האחרונות אירעו באזור התחנה המרכזית עשרה מקרי רצח, אשר בשישה מתוכם היו מעורבים חשודים שאינם זרים. 2. הסיבה לפעילות הפלילית הגבוהה היא שהאזור מאוכלס בעשרות אלפי מהגרי עבודה, פליטים המבקשים מקלט שברובם מחוסרי עבודה, ורבים מהם עוסקים בפעילות פלילית במטרה לקיים את עצמם. כמו כן מתרחשת באזור פעילות של זנות והימורים. 3. כדי לטפל בתופעות הללו הוחלט במחוז תל-אביב על הקמת נקודת משטרה במקום, וכן כוח משימה, שכבר החלו לפעול בסוף שנת 2010. היחידה מונה 80 שוטרים ועוסקת בפעילות ממוקדת ויזומה כנגד מכוני ליווי, סוחרי סמים ואירועים של אלימות במקום. בימים אלו מתקיים תהליך מול משרד האוצר לקבלת אישור לשם עיבוי היחידה האמורה ב-46 שוטרים נוספים. 4. עד כה פוענחו תשעה מקרי רצח שאירעו באזור, נסגרו עשרות מכוני ליווי והועמדו לדין עשרות תושבים זרים בגין עבירות של אלימות,

ומעשי רצח. משטרת המחוז בכלל, ומרחב יפתח בפרט, פועלים 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע על מנת לצמצם ככל שניתן את רמות הפשיעה באזור ולהעמיד לדין את העבריינים ופורעי החוק.

חבר הכנסת מיכאלי,

חבר הכנסת יריב לוין. אני מודה לך, אדוני השר. כמי שהכיר את התחנה המרכזית לפני התקופה הקשה הזאת אדוני השר, היום אזרח פוחד לרדת בתחנה המרכזית הישנה ולעלות שם לאוטובוס. ההטרדה היא כבר כל כך קשה, הן ברכב והן ברגל, אדם שנכנס לשם עלול לצאת משם בשן ועין.

ש"כוח לוינסקי", כמו שהמשטרה קוראת לו, עושה את הפעילות,

המדינה הזאת של התחנה המרכזית הפכה למדינה עצמאית, ובלתי אפשרי שם לתפקד. לא אנשי עסקים יכולים לתפקד שם, אלה שיש להם עדיין חנויות שם, ומסכנים, סובלים ממה שיש, ולא האזרחים שנאלצים לרדת, אפילו לעלות לאוטובוס ציבורי,

השאלה היא איך אפשר להחזיר את הביטחון הזה,

חס ושלום, לא רק מקרי רצח, ואני יודע שאלה מקרים קשים, רק לאחרונה נרצחה שם, לפני כחודש, הגברת הצעירה הזאת, שזה מקרה מזעזע של רצח. אני רוצה שפשוט,

אולי ייתן לנו איזו תקווה שהאזרחים המסתובבים באזור הזה יוכלו לרדת בשקט, שהמשטרה יכולה לשלוט באזור הזה.

חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אדוני השר, נדמה לי שהעבודה המצוינת של המשטרה היא טיפה בים של בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה, והיא הבעיה של אותם אנשים,

הם פשוט מהגרי עבודה שהסתננו לארץ ונמצאים שם והשתלטו על המקום. כדי לטפל בבעיה, באמת טיפול אמיתי וטיפול שורש, מה שצריך לעשות זה פשוט להוציא אותם משם, ולא לחכות, כמובן, למקרי עבריינות. ולכן שאלתי אליך, אולי כנציגה של הממשלה, אולי כמשהו שהוא קצת, בחלקו, מעבר להגדרת האחריות האישית שלך, מה קורה בסוגיית הקמת אותו מתקן שאליו אמורים לעבור אותם מסתננים, מתי הדבר הזה יקרה, ומה נעשה על מנת להסדיר את סוגיית הגירוש של אותם מסתננים למדינה שלישית?

בבקשה, כבוד השר. חברי הכנסת, אני דווקא אתחיל עם חבר הכנסת לוין, ברשותך,

מה עושים. כידוע לך, חבר הכנסת יריב לוין, הקמת המכשול בעיצומו. יש שם כבר מספר רב של קילומטרים. ייקח עוד שנה, שנה וחצי, יסיימו את המכשול, אבל יש עתיד, יש תקווה. הקמת המכשול הזה נמשכה הרבה זמן,

התחילו לפני כמה חודשים, ויש תקווה שבעוד שנה, שנה וחצי, הגבול עם מצרים ייחסם, וכבר מדברים על גבול ירדן, שזה פחות בעייתי, אבל גם שם צריך לסגור. לגבי הכניסות, אנחנו למדים שלמרות הקטע שכבר קיים בו מכשול, והתנועות והתנודות שהיו במצרים, היתה ירידה יחסית, מ-400 500 מהגרים שבאים מגבול מצרים בשבוע ירדו ל-80, ואחרי מה שקרה במצרים, כל התהליכים שם, זה חזר בשבוע האחרון, ועוד פעם 300 איש חצו את הגבול ונכנסו למתקן הכליאה אצלנו. להגיד לך 300, תכפיל את זה בארבע, תכפיל את זה ב-12. אלה כמויות אדירות של מהגרים. זאת בעיה אחת, שצריך לסגור את הגבול, וטוב שהתחילו,

באמת, כרגע אין פתרונות. אני יכול להיות עצוב, ואני אומר את זה בצער רב, זה שהולכים לפרק את גדוד משמר הגבול בגבול מצרים, זאת תקלה חמורה. אמרתי את זה בישיבת ממשלה. לא שומעים בקולי, לא שר הביטחון ולא הרמטכ"ל. מישהו צריך להתעורר שם. גדוד משמר הגבול ששומר על גבול מצרים והערבה, עם כוח המסתערבים, הליוויים, כל מה שקשור לפליטים, זה הועלה בצורה חריפה על-ידי, ב-1 במאי הגדוד הזה יפורק. צה"ל הולך ומקים שם גדוד אחר,

לא ניכנס לנושא הזה. מבחינתי זאת תקלה חמורה. צריך להשאיר את הכוח הזה, בראייה שכוח משטרתי שנמצא, משמר הגבול הוא גם כוח משטרתי וגם כוח צבאי. הדבר הזה באמת מעציב אותי, ואמרתי את דעתי בישיבות הממשלה ובקבינט. לגבי הנושא של הפליטים עצמם,

רק רגע, רק רגע, הוא עונה עכשיו.

זה סופי שהמשטרה יוצאת? כי זה חמור ביותר, אני כבר אומר לך. זה סופי שמג"ב, ? כן, כן, ב-1 במאי. הרי השר אומר מה שהוא אמר בממשלה. אמרתי בממשלה כמה פעמים, כתבתי לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל,

כמי שגר שם, זו טעות נוראית.

מעבר לזה שאני אומר את זה בכל מקום אני לא יכול לעשות. ב-1 במאי הם עוזבים שם, לצערי. ראש הממשלה מודע, שר הביטחון מודע. לטעמי, הם נותנים לזה פתרון צבאי, וזה לא הפתרון שצריך להיות שם. הדבר השני לגבי אותם מהגרים שנכנסים מגבול מצרים, רובם מגיעים לאזור שחבר הכנסת מיכאלי דיבר עליו, לאזור תל-אביב. יש גם באילת כמות גדולה ויש בערד, ולצערי גם באשדוד וביתר המקומות, בני-ברק ובכל מיני מקומות. הם נמצאים כמעט בכל מקום, ורובם, אם לא כולם, מחפשי עבודה, באו כדי לעבוד. רובם אריתריאים, חלקם הקטן סודנים. כרגע, ובהבנתי, מתגבש איזה רעיון להעביר את חלקם לדרום-סודן, עם קבלת העצמאות שם. זה מתגבש כרגע עם משרד החוץ, משרד המשפטים. בודקים את האופציה הזאת, זה עדיין לא סגור. משרד הפנים ממונה על נושא ההגירה, והוא למעשה מנסה למצוא את הפתרונות.

השר לביטחון הפנים, הייתי בשבוע שעבר באפריקה, בכמה מדינות, כדי לבדוק גם אם אפשר לקלוט שם מהגרים. הדברים האלה, אני לא יכול לבשר לכנסת, כי הם דברים מאוד מסווגים, אבל אני מקווה שיימצא איזה פתרון. בינתיים הם נמצאים באזור של התחנה המרכזית הישנה, ויש שם מרבצים, או כמויות אדירות, שברובם נמצאים שם. הם מחפשי עבודה, הם יוצאים בבוקר לחפש את מקום פרנסתם וחוזרים בערב. אמרתי: יש שם תופעות של אלימות, של פשע, של מכוני ליווי, של הימורים, כל מה שיכול להיות, ואתם רואים את זה, בעולם כולו אתם מוצאים את הדברים האלה, וגם אצלנו זה קיים. זה באזור מרוכז מאוד, ושם הקמנו את תחנת-לוינסקי, שאתה מכיר אותה. אני הייתי שם, ביקרתי, לבוא לשם זה לא סימפתי, זה לא נעים, זו בעיה לא פשוטה למדינת ישראל להתמודד עמה. איך מתמודדים עם זה? זה עיריית תל-אביב, זה משרד הפנים, זה משרדים, רווחה וחינוך ועוד כהנה וכהנה לגבי הילדים, כל מה שקורה שם. אבל התופעות האלה הן קשות,

המשטרה שמה 80 שוטרים, אספנו, שמנו כרגע במקום עוד 46, בקשה שנמצאת כרגע אצל האוצר. אני מקווה שעם הכוח הזה ניתן, מדי פעם מרחב יפתח כולו נשאב לתוך האזור הזה. מעבר לדברים הנוספים, אני אמשיך לפקח, ונמשיך לראות מה אפשר לעשות. אבל זאת תופעה קשה לחברה בישראל ולעיר תל-אביב. זה לא רק שם. שם זה בולט, אבל תראה מה קורה באילת, ומה קורה בערד, ומה קורה באשדוד או בבני-ברק, שאתה יודע. אזורים שלמים שאנשים מסתובבים ומחפשים ומציקים, וכל מיני תופעות פליליות שהמשטרה צריכה להתמודד אתן. מתוך עשרה תיקים, תיקי רצח, תשעה מפוענחים.

אבל עדיין עצם זה שיש ריבוי של מקרי רצח ואלימות ותופעות קשות, צריך להמשיך לטפל בזה. נעקוב אחרי הדברים, זה מה שאני יכול לבשר לכם. יש לנו יתרון רב בידיעותיו וביכולתו של השר לתת תשובות אמיתיות בזמן אמת, ולכן יש חברי כנסת שאף שהזמן הפרוצדורלי חלף, כי חבר הכנסת מיכאלי שאל את השאלה, ואחריו נרשם רק חבר הכנסת יריב לוין, אם אדוני מוכן לענות על עוד שתי שאלות בעניין זה.

חבר הכנסת בן-ארי, השר מסכים, ובאופן יוצא דופן, וחבר הכנסת חרמש. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני רוצה להודות לך על המחווה. אני בזמן האחרון נמצא הרבה באזור של דרום תל-אביב, ואני שומע את תלונות האנשים, ומצטבר אצלי סוג מסוים של תלונות. כשאנחנו מדברים על פשיעה, יש כל מיני סוגים של פשיעה. יש פשיעה מאוד חמורה של רצח, של פגיעות והטרדות מיניות, אבל ישנן פגיעות באיכות חיים, פגיעות מאוד קשות באיכות החיים, אנשים ניגשים להתלונן על איומים, ניגשים להתלונן על הפרעות של רעש, ניגשים להתלונן על הפרעות של לכלוך. זה נשמע דבר פעוט, אבל בן-אדם אומר: כל החצר שלי מלאה בסמרטוטים, עשרות אנשים עושים את הצרכים אצלי בחצר. אומר: אני ניגש למשטרה, ויש לפני תלונות של מישהו, לא אזכיר את השם שלו כרגע, אומר: המשטרה, בקיצור, הוא נענה ריקם, הוא מושב ריקם. האם השר, שהזכיר כרגע את הבעיה, ואנחנו שומעים שהשר ער מאוד, האם יכולה או שניתנה הוראה למשטרה להגביר את הנוכחות, להגביר את האכיפה, שהאנשים האומללים, באמת אומללים, שגרים שם במקום, הפגיעה בהם תצטמצם במשהו?

חבר הכנסת בן-ארי, נתתי לך לזעוק את זעקתם של האנשים, אבל חבר הכנסת מיכאלי, את הדברים שאתה אמרת ניסח בצורה מרשימה בהצעה, ונדמה לי שהשר ענה במפורט,

ישיב גם לך. יש יתרון שבאים בזמן לישיבה, בדרך כלל אתה נמצא בישיבות, ולכן אין לי טענה כלפיך. אני אקרא בפרוטוקול. בבקשה, חבר הכנסת שי חרמש.

היות שאדוני היה גם מפקד מג"ב ואמון על העניין לא רק ברמה הפוליטית אלא בעיקר ברמה המקצועית, יש לנו היסטוריה ארוכה לטובתך בעניין הזה, חלק מהבעיה הוא אי-אכיפת חוקי עבודה. המהגרים האלה לא מגיעים לשדרות, לא מגיעים לנתיבות,

הם כן מגיעים לערד ולאילת, ולא צריך לשאול למה. כל עוד לא תהיה אכיפה של חוקי עבודה על מקומות עבודה שמעסיקים את האנשים האלה, כל מאמץ שלכם לא יעזור, כי ברגע שיש לחם, לשם אנשים מגיעים.

חלק גדול מהמאמץ צריך להיות מכוון עם משרד המסחר והתעשייה. כמות מפקחי העבודה היא מזערית, לא נותנת מענה בשום מקום. מהלך של מניעה הוא לא פחות חשוב מאשר מהלך של חסימה. דעתי כדעתך בעניין חסימת הגבול. ההחלטה לשים צבא שכישוריו נתונים לתחומים אחרים לגמרי בשעה שהמענה צריך להיות אזרחי, ולזה נועד מג"ב, נראית תמוהה, ואני מבין שאני משמיע פה את קולם של תושבי הנגב והערבה, שידעו מה העבודה שמג"ב עשה גם בגזרה המערבית מול מצרים, גם בגזרה המזרחית. יציאת יחידות מג"ב משם היא לטעמי והבנתי בעניין הזה פשוט טעות פטאלית, ואני מקווה שזה עוד הפיך.

לגבי הורדת משמר הגבול מהגבול הדרומי, כבר התבטאתי ואמרתי את דעתי. לטעמי, המהלך שגוי. לגבי מה שקורה בחצר האחורית, באזור התחנה המרכזית הישנה, ובכלל בדרום תל-אביב, אני מסכים. אני מסכים, יש שם בעיות לא פשוטות. אני יכול להגיד שמבחינת החזון שלי, אני הלכתי ועכשיו אני מקים פרויקט שלטעמי הוא פרויקט דרמטי שיהיה בשנים הקרובות במדינת ישראל, וזה הנושא של המשטרות העירוניות. המשטרות העירוניות בדיוק ייתנו את המענה לעבירות איכות החיים, בונה כוח שיטור, שעובד לטובת ראש העיר, לא מופעל על-ידי ראש העיר, אבל לטובת העבירות של איכות החיים שאנחנו מדברים עליהן. זה כבר מתחיל לעבוד, התחיל לפני כמה ימים בעיר לוד, שקיבלה תעדוף אצלי. עוד 12 ערים ייכנסו בימים הקרובים. העסק מתחיל לתפוס, יחד עם הפקחים, שיקבלו סמכויות נוספות ממני. על הפקחים של העיריות, שאני אכשיר ואתן להם סמכויות, גם של עיכוב וגם של חיפוש כדי שיוכלו להוות כוח, כשאתה רואה כוח נוסף שפועל בעיר מסוימת בעבירות איכות החיים, דיברת על תופעות האלימות, על בריונות, הזכרת רעשים, כל מה שקורה, אותן עבירות שמפריעות לראש העיר, שמציקות לו, לאזרח הקטן, הכוח הזה יסייע נוסף לכוח הלאומי, לתחנות הקיימות. אני חושב שזה דבר נוסף שיכול לתת מענה, בלי להמעיט מכל מה שקורה עם המהגרים שנכנסים. אמרתי, כל חודש קרוב, מעל 1,000 איש, ואחרי שהם עוברים תהליך מיון כזה או אחר בבית-סוהר "סהרונים" אצלי בדרום, הם מגיעים אחר כך ברובם לתל-אביב. 1,000 איש בחודש מגיעים ברובם לתל-אביב. תשימו לב למספרים. והעסק גדל, אנחנו לא מצליחים להוציא אותם במספרים שאנחנו מדברים, ולכן התופעה הולכת ומתרחבת, וצריך להתמודד עם זה. הממשלה מתמודדת בחסימת הגבול, אבל האנשים עצמם צריך למצוא פתרונות איך מוציאים ואיך נותנים את הפתרונות לתושבים שחיים שם. זאת הבעיה.

אדוני נשאר, כי הוא עונה על שאילתא נוספת. המשטרות העירוניות יהיו מונחות על-ידי המשטרה, או תחת פיקוד המשטרה? אני אמרתי לך, אדוני היושב-ראש, ואני חוזר ואומר: המשטרות העירוניות הן משטרה לכל דבר, משכורות,

דרגות. המפכ"ל אחראי להם. הם יעבדו לטובת ראש העיר, על-פי רצונו של ראש העיר, באותן משימות של איכות החיים. תודה רבה, זה דבר חשוב ביותר. חבר הכנסת ניצן הורוביץ יעלה ויבוא על מנת לשאול את השר לביטחון פנים ולבקש שישיב על השאילתא בנושא: יחס המשטרה לקורבנות אלימות בשל נטייתם המינית. בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ. תודה רבה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני מתכבד לשאול אותך את השאלה הבאה: אזרחים רבים נופלים קורבן לאלימות בשל נטייתם המינית, ולאחר מכן מתלוננים על יחס מבזה בתחנות המשטרה. רצוני לשאול: 1. מה נעשה למתן יחס הולם? 2. מה נעשה להנהגת תוכניות להכשרת שוטרים לטיפול בסוגיות אלה? 3. מה היחס, בתוך המשטרה, לשוטרים ושוטרות בעלי נטיות מיניות שונות?

תודה. 1 2. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, במסגרת הפעילות החינוכית הנעשית במשטרת ישראל בוצעו פעולות שונות לשם הטמעת נושא הקירוב ומתן שירות שוויוני לבעלי נטיות מיניות שונות. גובשה תוכנית חינוך במשותף עם עמותת "חושן" ונציגי עמותת "הבית הפתוח" בירושלים, הכוללת מפגש עם נציג קהילת הלהט"בים, הרצאה וסדנה. ההקניה מועברת לשוטרים במג"ב, לחניכי קורס הקצינים, והועברה למאות שוטרים ביחידות השונות במשטרה. נבנה מערך שיעור לכלל השוטרים בנושא מתן שירות שוויוני. המערך עוסק בהיכרות עם סטריאוטיפים ודעות קדומות והמאבק בהם, וכן בתפקיד המשטרה בשמירה על זכויות האדם. ערך שמירת זכויות, כבוד האדם וחירותו קובע כי השוטר יפעל לשמירה על זכויות האדם בממלכתיות, בשוויוניות, ללא משוא פנים, בסובלנות כלפי האחר והשונה. ערך השירות קובע כי השוטר יסייע לאזרח לקיים את אורח חייו על-פי טעמו בכפוף לרוח החוק. מעבר לכך, ככל שיש לאזרח תלונה על יחס לא הולם שניתן לו על-ידי שוטר, הוא רשאי להגיש תלונה ביחידה לתלונות הציבור או במחלקה לחקירות שוטרים. 3. באשר לשאלתך השלישית, הרי שהיחס לכלל השוטרים הינו זהה, ללא קשר לנטייתם המינית. במשטרת ישראל משרתים שוטרים, שוטרות, בעלי נטיות מיניות שונות, חלקם אף בדרגות בכירות ביותר. תודה. בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ. רק רציתי להעיר לך, לא הערתי בזמן הניסוח, ששאלתך השלישית פותחת פתח למחשבה, שאני בטוח שלא התכוונת אליה, שהמשטרה צריכה לדרוש, בשאלון שהיא שואלת, לדעת מהן נטיותיו המיניות.

זו לא היתה הכוונה.

ודאי שלא, אבל בנוסח השאלה, אדוני השר, קודם כול, תודה על התשובה. אני מעריך את הדברים ואני מעריך את התשובה הזאת במיוחד. אני מכיר את הגישה שלך ואני מברך עליה. אני פשוט רוצה לשאול, הדברים האלה הם חלק מדברים שקורים בעקבות אותו אירוע שהיה בתל-אביב, הרצח ב"בר-נוער". אני יודע שהוא בעדיפות גבוהה של המשטרה, אבל בכל זאת, זה אירוע חריג ביותר, שיש לו השלכות שנמשכות על חיי הקהילה הגאה, ובכלל על החברה הישראלית. השאלה היא אם היום, כמעט שנתיים לאחר הרצח הזה, אתה יכול לומר לנו אם בכלל נמשכת החקירה, איפה היא עומדת, מה אנחנו יכולים, כאזרחים ישראלים, לשמוע על הדבר הזה.

אין שאלות נוספות. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, א. לצערי, באירוע הטרגי נפגשנו. שם היינו יחד, גם שר החינוך שנמצא אתנו, היינו שם, ואני נשאל מדי פעם אם יש חדש. אני עוקב אחרי התיק הזה, עוקב מקרוב. זה בעדיפות גבוהה מאוד במשטרה. מאוד גבוהה. לי חשוב, לפיקוד המשטרה, לקהילה, לאזרחים חשוב שנפענח את זה. זה אחד המקרים הקשים שיש. אני אומר את זה, ואני חוזר ואומר. אין לי שום ספק שנפענח את זה. המשטרה תפענח את זה. אין לי שום ספק, רק לפעמים,

צריך בדיוק את המידע שחסר. אני אומר לך, בתיק הזה הצוותים הוחלפו כמה פעמים, נבדקו,

אלפי אנשים אם לא עשרות אלפים, וכל פרט מוסיף לחקירה. בסוף זה יגיע, הפענוח. אני מאוד מקווה שזה יהיה מוקדם יותר. לצערי אני לא יכול לבשר פה, במעמד הזה, שיש התפתחות דרמטית. נמשיך לעקוב אחרי התיק, ואני אשמח לעדכן, גם מעל דוכן זה, שפענחנו את התיק הזה.

אני מאוד מודה לשר על תשובותיו המפורטות, ולשר התורן, שכמובן הגיע למשמרתו כיאה לאדם בעל הערכה רבה לפרלמנט, כבוד השר,

גדעון סער. לפעמים צריכים לציין את המובן מאליו, אבל, יש לנו לפעמים קושי. אנחנו ממשיכים בחקיקה, כסעיף שני בסדר-היום. לאחר כמה חוקים, בשעה 12:00 לערך, נקיים ישיבה שבה ניפרד מחבר הכנסת חיים אורון, אשר לפני שעה קלה הגיש את התפטרותו מחברותו בכנסת, שתיכנס לתוקפה ביום שישי בשעה 10:05. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. ראשון המחוקקים היום, המבקש מהמליאה לאשר בקריאה טרומית את הצעת החוק שלו, הוא חבר הכנסת שי חרמש, אשר ינמק מהמקום, אתה רוצה לעלות? רוצה לעלות? אני אאפשר לך היום באופן חריג לעלות, אבל אין לך יותר מדקה וחצי, שתי דקות. לפחות לאפשר לי את הכבוד הזה לכבוד יום הולדתי. אם היום יום הולדתך, אתה כבר בן 35 אני מבין. כפול שתיים. אתה בן 70? לא, 67. מתקרב. 67 זה עוד צוציק. כשתהיה בן 70 נאפשר לך לעלות לדוכן. בבקשה, הצעת החוק היא הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, ניכיון כרטיסי חיוב). בבקשה, חבר הכנסת חרמש. ישיב כבוד השר יצחק כהן. בוקר טוב, חברי הכנסת, יושב-ראש הכנסת והשר, הצעת החוק הזאת, למען הדיוק וההגינות, היא הצעה משותפת לי ולחבר הכנסת רוברט אילטוב ובתמיכתו של חבר הכנסת ציון פיניאן. זה אני אומר בפתיח. הצעת החוק אמורה לטפל בכשל שוק בשוק האשראי. מדובר על שוק שמגלגל מאות מיליארדי שקלים בשנה. השוק הזה פותח על-ידי חברות האשראי, יש בו תהליך של נותן שירות, מקבל שירות וסולק שמעמיד את האשראי. הצעת החוק הזאת שמה מטרה להתמודד עם רשימה שלמה של כשלי שוק שהתפתחו במהלך הזמן.

העוסקים בניכיון בעצמם, מונעים מבעלי עסקים שלקחו מהם הלוואות וניכיון בהלוואות לעבור לחברות אחרות. יש פה חסימות שוק הניכיון על-ידי הסולקים, חסמים באפשרות שחברות הניכיון ינכו ויגבו עבור בתי-העסק עסקאות. יש פה סולקים שהם בחזקת בעלות בנקים גדולים, והם מפעילים דרך הבנקים לחץ על בעלי העסקים כדי שאלה יבחרו להשתמש בשירותי הניכיון שלהם. הצעת החוק מגדירה סולק. מוצע לקבוע כי סולק לא יסרב להתקשר עם תאגיד ניכיון,

קובעת כי סירוב בלתי סביר בשל כל אחד מאלה, בשל חוב שסולק חייב לספק, בשל התניית התקשרות, בשל שינוי תנאי הסכם, בשל התניית התקשרות בהסכם עם תאגיד, כל אלה, מוצע לקבוע כי יראו בכך סירוב בלתי חוקי שמחייב התערבות של הרגולטור. נוסף על כך מוצע לאסור על סולק להפלות מטעמים בלתי סבירים תאגידי ניכיון, מחייב בתנאים זהים לאלה שלהם היה זכאי הספק מהסולק. כל התנאים האלה מוצע שיהיו בתנאים פתוחים וחופשיים, תוך ברירה חופשית של הסולק לקבל את מה שהוא בוחר בתנאים הטובים ביותר. מוצע לאסור על סולק להתנות מתן שירות סליקה לספק במתן שירות אחר, מה שנקרא עסקה מותנית בעסקה, לחייב את הספק לרכוש ממנו שירותים ועוד דומיהם. לא נרחיב את הדיון, מכובדי היושב-ראש, משום שמדובר בחוק מורכב, מסובך, שהולך יד ביד עם הצעת חוק ממשלתית שמכסה חלק מהתחום, לא את כל התחום. סגן השר יצחק כהן, הצעת החוק קיבלה את תמיכת ועדת השרים לחקיקה בתיאום מלא ביני לבין מערכת הפיקוח בבנק ישראל, עם מערכת משרד האוצר, והחוק ינוע בתיאום אתם,

שתוספות שבאות פה ישלימו במשותף את הצעת החוק הממשלתית. מתוך כך שקיבלתי על עצמי דקה בלבד, אפשר לדבר על זה ימים שלמים, אני עוצר בנקודה הזאת, לא בלי לקבל את ההזדמנות היחידה שיש לי פה כרגע, על הבמה. חיים אורון לא נמצא פה, אבל כחבר בתנועה ההתיישבותית יחד אתו, אני מלא הערכה ומצר צער רב על זה שעוד אחד מאנשי ההתיישבות עוזב היום את הכנסת, וחבל, אבל אני מקווה שיבואו אחרים במקומו. חן חן, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת שי חרמש. אני מבקש מהשר להשיב על עמדת הממשלה בנושא זה. לאחר מכן, אם יש הסכמה ולא תהיה התנגדות מחברי כנסת, נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, ניכיון כרטיסי חיוב), התשע"א 2010, של חברי הכנסת שי חרמש ורוברט אילטוב, מבקשת למעשה לתקן את חוק כרטיסי חיוב על מנת לתקן כמה כשלים משמעותיים שזוהו בשוק ניכיון כרטיסי האשראי בישראל, ולמנוע מסולקי כרטיסי האשראי הקיימים, העוסקים בניכיון בעצמם, לסכל בדרכים שונות את התפתחות השוק, בין היתר על-ידי איסור מעבר בין בעלי עסקים שלקחו מהם הלוואות וניכיון בהלוואות לעבור לחברות אחרות, גביית עמלות מיוחדות, קשירת שירותי הניכיון עם שירותי הסליקה ושירותים אחרים, ועוד ועוד ועוד.

מוצע לקבוע, כי סולק לא יסרב להתקשר עם תאגיד ניכיון מטעמים בלתי סבירים ולא יסרב לבקשת ספק להתקשר עם תאגיד ניכיון בהסכם הדרוש לשם התקשרות או לשם ביצוע הסכם למתן שירותי ניכיון. הרב נסים זאב,

אחר כך לא תדע על מה אתה מצביע. בנוסף, מוצע לאסור על סולק להפלות מטעמים בלתי סבירים בין תאגידי ניכיון, או בינם לבין שירותי הניכיון שהוא עושה בעצמו, לעניין תנאי ההתקשרות בין הסולק לבין תאגיד הניכיון. בחודש דצמבר 2010, הרב נסים זאב, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס'

(סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב), התשע"א

אשר הינה הצעת חוק ממשלתית שנוסחה על דעת משרד האוצר, בנק ישראל והרשות להגבלים עסקיים. הצעת החוק הממשלתית מטפלת באותו נושא שבו מטפלת הצעת החוק דנן, בהתאם למסקנות הוועדה הבין-משרדית שדנה בנושא, וכן בהסדרת נושאים נוספים, לרבות השוק העיקרי של סליקת כרטיסי האשראי. הצעת החוק הממשלתית מקיפה יותר, מידתית יותר ומוסכמת על כל הרשויות בעניין. ההסדרים בהצעת החוק הממשלתית דומים לאלו שבהצעת החוק המוצעת. ועדת הכלכלה של הכנסת אף היא החלה לדון בהצעה הזו. לפיכך אנו סבורים כי על הצעת החוק להיות כפופה ומתואמת בכל עניין לנוסח הצעת החוק הממשלתית, ובתיאום עם משרד האוצר, משרד המשפטים ובנק ישראל.

תומכת הממשלה בהצעת החוק, בתנאי, החבר המציע, שתהא בכפוף להתאמתה להצעת החוק הממשלתית כמפורט לעיל. האם התנאי מקובל עליכם?

אני אשאל אותו. האם, חבר הכנסת חרמש, אתה מסכים, כמובן?

הוא מסכים להתניות השר. ובכן, יש הסכמה של הממשלה. יש תמיכה ממשלתית. באין חבר כנסת אשר ביקש לערער על הסכמת הממשלה, לא קמה הזכות גם לחבר הכנסת חרמש להשיב,

והממשלה מסכימה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המוסכמת על הממשלה ועל המציע, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק

ניכיון כרטיסי חיוב), התשע"א 2010 למניינם, של חבר הכנסת שי חרמש. נא להצביע בקריאה טרומית.

מי נגד?

נא להצביע.

הצעת חוק כרטיסי

24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר, חבר הכנסת שי חרמש, לוועדת הכלכלה, שהיא הוועדה הייעודית, על מנת להכינה לקריאה ראשונה.

אנחנו עוברים לשנייה בהצעות החוק המובאות לפנינו היום, והיא הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), של חבר הכנסת יריב לוין.

אם אדוני רוצה לעלות לבמה, הוא יכול.

לכבוד השפה האמהרית ומכיוון שאנחנו היום מקיימים את הדיון בניחותא עד אשר נגיע לרגע שבו ניפרד מחברנו חבר הכנסת חיים אורון.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזו שמובאת בפניכם, ביוזמה משותפת של חבר הכנסת ציון פיניאן ושלי, נועדה להבטיח מימון שוטף של המדינה להפקות מקור בשפה האמהרית, שמיועדות לבני קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. קהילת יוצאי אתיופיה, שרבים מבניה עדיין סובלים ממצב כלכלי לא טוב, נמצאת במצב שבו היא איננה שוק אטרקטיבי לפרסום, וכתוצאה מכך יש קושי לקיים בה שידורי טלוויזיה מסחרית שיישאו את עצמם וימומנו מפרסומות. לקהילה הזאת יש גם תרבות ומורשת מפוארת, וגם צרכים ייחודיים, בעיקר של אוכלוסייה מבוגרת שנזקקת לשפה, וזו בעצם הדרך שלה להתעדכן וגם לבלות את שעות הפנאי. לכן חשוב מאוד להבטיח את האפשרות שיתקיימו שידורים בערוץ ייעודי, שמיועד לקהילה הזאת, ומצד אחד יספקו את הדרישה של בני הקהילה ומן הצד השני ישמרו את המורשת המפוארת של הקהילה הזו. משכך, אנחנו סברנו שראוי ונכון להציע את הצעת החוק הזו, מתוך תקווה שגם הכנסת תתמוך בה ונוכל להבטיח את השירות החשוב הזה לבני קהילת יוצאי אתיופיה, שתרומתם למדינה היא כמובן תרומה עצומה.

תודה רבה. האם יש מי מהממשלה שמשיב על הצעת החוק? כי היה אמור להשיב שר התקשורת.

שר התקשורת לא משיב, ואני רואה זאת כהסכמת הממשלה. האם יש מישהו שמתנגד? אדוני משיב בשם הממשלה? אני רואה זאת כהסכמת הממשלה, ואינני רואה מי שמתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת יריב לוין. לכן אנחנו נעבור להצבעה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), התשע"א 2011. נא להצביע,

מי נמנע? הצעתו של חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון,

27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), של חבר הכנסת יריב לוין, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, זכויות הורה), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב. אדוני, אתה הגשת זאת בתחילת הקדנציה של הכנסת. הבנתי. אוקיי.

ישיב על הצעה זו שלום שמחון. רבותי, אם הוא לא יהיה כאן להשיב, אני אראה זאת כהסכמת ממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, שמבטיח שוויון בקבלה לעבודה ללא כל אפליה, מקנה זכויות בקשר להורות. זוג שבמזל טוב נולד להם ילד או ילדה, החוק הזה מקנה זכויות בקשר להורות גם לעובד שבת-זוגו היא עובדת, ושהיא לא נעדרה מהעבודה, אזי יכול בן-הזוג לממש את הזכויות של ההורות ולצאת למשל לחופשת לידה, וזה בהחלט תלוי באשה. ככל שהאשה, או ככל שבני-הזוג מחליטים, והם יכולים להחליט מי מביניהם ייקח את הזכויות של ההורות מבחינת זכויות בעבודה, בעיקר מדובר בחופשת לידה, אזי הם יכולים לקבל החלטה. דא עקא, שהזכות הזאת היתה מוקנית אך ורק לעובדים שכירים.

שהיא עובדת עצמאית לא היתה יכולה להעביר את הזכות הזאת לבן-זוגה, והיא היתה שבויה, רק היא היתה חייבת, ולעתים, מפני רצונה של האשה, החלטתה של האשה, צורכי העבודה, קידום הקריירה שלה, העניין שלה, אולי זה גם עסק פרטי, היה עניין שהזכות הזאת תועבר לבעל, ולא היה אפשר. בית-הדין הארצי לעבודה, בעניין הזה, עזר לכנסת, והוא קבע, בפסק-דין בתיק 1039/00, מדינת ישראל מדינת ישראל נגד מנחם יהב, שיש להחיל את זכויות ההורה גם אם בת-הזוג היא עובדת עצמאית, כדי להחיל את כלל השוויון, מה זה משנה אם בת-הזוג היא עובדת שכירה או עובדת עצמאית? אותן בעיות יש לזוגות הנשואים אם האשה היא שכירה, אם האשה היא עצמאית. ואכן, קבע בית-הדין, בלי שיש בסיס בחקיקה, להקנות את ההקלות גם לבן-זוג של אשה עצמאית. מובן שההקלה הזאת יש בה תועלת רבה. מחד גיסא היא יכולה לאפשר לאשה לצאת ולהשתלב בשוק העבודה, ומצד שני לדאוג לילדים, שלפחות בשבועות הראשונים נמצא עמם בן-הזוג, שהוא המטפל בילד. היום אנחנו ערים מאוד לזכויות השוות של שני בני-הזוג, לגבי ההתפתחות של הילד, אנחנו יודעים שבשבועות הראשונים הקשר עם שני בני-הזוג הוא קשר חשוב מאוד. מטבע הדברים, בשעות שמחוץ לשעות העבודה בת-הזוג היא המטפלת העיקרית, כולל גם הנקה, במידה שיש, והנה יש כאן הזדמנות לבן-הזוג להיות קשור לילד. לכן הצעת החוק שלי מציעה בעצם לעגן בחקיקה את מה שקבע בית-הדין הארצי לעבודה, וטוב שקבע כך. החוק הזה, אגב, מתגלגל כבר שלוש כנסות, בכנסת השש-עשרה הציע את החוק הזה ידידנו חבר הכנסת לשעבר שאול יהלום, שהיה יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ובכנסת הקודמת אני ניסיתי להמשיך את החוק הזה, ולא עלה בידנו. והנה סוף-סוף גם משרד האוצר וגם יתר משרדי הממשלה הבינו, אדוני היושב-ראש, שהזכות של אשה להשתלב בשוק העבודה היא לא רק זכות במערכת השכירה, אלא גם במערכת העצמאית. ובכלל, ככל שאנחנו יודעים, יש הרבה חוקים שעניינם זכויות של עובדים שכירים ולא של עובדים עצמאים, וככל שאנחנו רוצים להגדיל את שיעור העבודה במשק, ויש לנו אינטרס גדול, כי מדינת ישראל מפגרת אחר הממוצעים של השתלבות גברים ונשים בשוק העבודה, צריך לראות את שוק העבודה של העובדים העצמאים ולהעביר זכויות, להעביר זכויות מהשוק של עבודה שכירה לשוק של עבודה עצמאית.

אתן עוד דוגמה אחת, הזכות למענקי אבטלה, אדוני היושב-ראש, שהיום היא זכות מוקנית אך ורק לעובדים שכירים, ואיננה זכות מוקנית לעובדים עצמאים. אני יודע שכרוכה בזה הוצאה רבה מאוד, אבל ככל שעובד צריך להחליט היכן הוא משתלב, במקרה זה גם עובדת, ככל שהיא צריכה להחליט באיזה שוק היא משתלבת, בעבודה שכירה או בעבודה עצמאית, היא צריכה לדעת שהזכויות הן זכויות שוות, וככל שהזכויות תהיינה שוות ייפתחו עוד מקומות תעסוקה בפני שני בני-הזוג.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לוועדת השרים שהחליטה לתמוך בהצעת החוק הזאת, שאני רואה בה,

קידום מאוד משמעותי של שילוב נשים בשוק העבודה, לא רק במישור של עבודה שכירה, אלא גם במישור של עבודה עצמאית. ואני מודה גם לשר התמ"ת, שתמך בהצעת החוק.

תודה רבה, אדוני שר החינוך לשעבר, מנכ"ל החינוך. שר העבודה. אה, לא היית שר החינוך, היית מנכ"ל משרד החינוך. אדוני שר החינוך, לפני שיעלה ויבוא השר שמחון כדי להשיב על הצעת החוק, אני רוצה לומר לכם שהפרלמנטרים לעתיד נמצאים כאן ביציע, תלמידים מבית-הספר עירוני ד' בתל-אביב, שהם זוכי תחרות דיבייט ארצית, ויכוח, שיג ושיח, במסגרת שנת השפה העברית במערכת החינוך, והם כאן אורחי הכנסת, תחת חסותו של שר החינוך גדעון סער. ברוכים תהיו. ברוכים הבאים. בבקשה, השר שמחון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע זבולון אורלב, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, כפוף לכך שחבר הכנסת המציע יתחייב לתאם את נוסח הצעת החוק עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ובהם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד המשפטים ומשרד האוצר. חבר הכנסת המציע, אתה שומע את התנאי?

הוא מדבר אליך. כבוד השר מדבר אליך. הוא מסכים, בתנאי. בתנאי של תיאום עם משרדי התמ"ת, המשפטים והאוצר. לי אין בעיה. נרשם בפרוטוקול? כן כן, אני אשאל אותו לפני שאנחנו נעבור להצבעה. סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988,

כי אם עובדת זכאית, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהא זכות זו מוענקת גם לעובד, שבו נהוגים תנאי העבודה האמורים, אם בת-זוגו של העובד עובדת ולא נעדרה מעבודתה תוך מימוש זכות הורית, או אם הילד בהחזקתו הבלעדית של העובד. החוק מגדיר זכות הורים: היעדרות מעבודה בשל מחלת ילד, יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד, הזכות להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים, או השתתפות המעביד בעלות החזקתו של ילד במעון. בית-הדין הארצי לעבודה הרחיב את הפרשנות לסעיף 4 וקבע כי זכות הורית תינתן לעובד אף אם לבת-זוגו לא ניתנת אותה זכות במקום עבודתה, או אם בת-זוגו היא עובדת עצמאית. עוד יצוין כי זכות להיעדר מפאת מחלת ילד ניתנת לעובד שבת-זוגו עובדת עצמאית ככל שהיא לא נעדרה מעבודתה כדי לטפל בילדם מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג 1993. לאור הדברים האמורים, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, ובתנאי שחבר הכנסת המציע יסכים,

לתאם את נוסח הצעת החוק עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

חבר הכנסת אורלב, האם אתה מסכים להתניית הממשלה כפי שנאמרה על-ידי השר שמחון? מסכים בהחלט. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. אם כך, יש הסכמת הממשלה, ואין התנגדות מאחד מחברי הכנסת, לכן נעבור להצבעה. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים בקריאה טרומית על הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, זכויות הורה), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב, שזאת הקדנציה השנייה שהוא מנסה להעביר חוק זה, והפעם זוכה להצלחה, בהתניית הממשלה. יש הסכמה. נא להצביע בקריאה טרומית, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון,

התשס"ט 2009,

29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחבר הכנסת אורלב העביר את הצעת החוק בקריאה טרומית, והעניין יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות,

רוצה לבקש: הוועדה לקידום מעמד האשה. יש הצעה להעביר לוועדה לקידום מעמד האשה. יועבר לוועדת הכנסת כדי שהיא תחליט מי מהוועדות תטפל בהצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף הבא, שכן את הפרידה מחבר הכנסת חיים אורון, ג'ומס, אנחנו נקיים בדיוק בשעה 12:00. בבקשה, חבר הכנסת זבולון אורלב, אתה יכול לעלות לדוכן כדי להרצות את הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון, איסור פרסום מודעות תמיכה בבעל תפקיד ציבורי), התשס"ט 2009, קריאה טרומית.

לא הודעתם על הפרידה מג'ומס. ב-12:00. זה עוד תשע דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בקדנציה הקודמת, בעת שהשרה יולי תמיר היתה שרת החינוך, התנהל מאבק קשה מאוד על תקציביהן של תנועות הנוער, והשרה, יחד עם חברי כנסת רבים, ואני בתוכם, הצלחנו באמת להגדיל את תקציבי תנועות הנוער. בין הנאבקים אז היה גם חבר הכנסת גדעון סער, יחד אתי, יחד עם השרה, והמאבק הזה הוכתר בהצלחה. כעבור ימים אחדים התפרסמו מודעות ענק בעיתונות, וכל אחד מאתנו יודע שהוצאה כזאת היא הוצאה של עשרות אלפי שקלים, של תנועות הנוער, עם תודה לשרת החינוך. בעקבות הפרסום הזה, שראינו בו טעם לפגם, שגוף נתמך על-ידי שר מוציא כספים מתקציבי התמיכה כדי לתמוך בשר זה או אחר, ראינו בדבר הזה טעם לפגם, חבר הכנסת גדעון סער, כיום שר החינוך,

ופנינו למבקר המדינה על מנת שיבדוק את העניין. ואכן מבקר המדינה בדק את העניין הזה, והוא כתב דברי ביקורת על פרסום מודעת התמיכה בשרת החינוך על-ידי תנועות הנוער, וכך נאמר בדוח הביקורת: "מבחינה ציבורית אין זה ראוי שגוף נתמך יפרסם מודעות תמיכה בשר הממונה עליו", שבעצם, במלים אחרות, גם יכול לקבוע את גובה התמיכה. ולכן הוא המליץ על איסור פרסום מודעות תמיכה. יש חוק היום,

שמגביל פרסומים של גופים ציבוריים, וזאת היתה ההמלצה. ולכן בכנסת הקודמת, חבר הכנסת גדעון סער,

ואנוכי הגשנו הצעת חוק. זה היה כבר בשלהי הכנסת הקודמת, לא הספקנו לקדם את החקיקה. ואכן הפעם הגשנו שוב את הצעת החוק, ואני מודה לשר המשפטים, שהוביל את התמיכה בוועדת השרים ללא כל הסתייגות, על מנת שיהיה מחננו נקי וטהור. ומי שמקבל תמיכה ממשרדי הממשלה, יודע שהוא מקבל את התמיכה על-פי אמות מידה שוויוניות, על-פי קריטריונים מאוד ברורים, ואין שום צורך שכספי המדינה, המועברים כתמיכה, יילקח מהם חלק כזה או אחר על מנת לפרסם מודעות כאלה ואחרות. ולכן הצעת החוק אומרת, שבחוק הגבלת פרסומים של גופים ציבוריים, כמו שאסור להם לפרסם מודעות ברכה, תצטרף גם ההגדרה של מודעות תמיכה. בכך גם יישאר בידי הגופים הנתמכים יותר כסף, ולכן גם מכאן ואילך שרים לא צריכים לרמוז, ולא עוזריהם, לגופים נתמכים: תשמעו, אנחנו בבעיות, אז כדאי מאוד שתיקחו כסף ותפרסמו מודעות תמיכה, כי עכשיו החוק פשוט יאסור עליהם לפרסם את מודעות התמיכה.

אדוני סגן שר האוצר, בגופים נתמכים, ובשר שממונה על אותה תמיכה. השאלה, סליחה? כמו שגוף נתמך כיום,

לא יכול לפרסם מודעות ברכה לשר לרגל הבר-מצווה של בנו או נישואי בנו וכדומה, כך גוף נתמך לא יוכל לפרסם גם מודעות תמיכה,

חבר הכנסת זבולון אורלב, כדי להיות ברור, שר הוא גם נבחר ציבור וגם בעל תפקיד ציבורי. חבר כנסת הוא נבחר ציבור, הוא לא בעל תפקיד ציבורי. זה בסדר גמור, חברי כנסת לא ממונים גם על מתן תמיכה, אתה חושב שהוא בעל תפקיד ציבורי?

לדעתי יושב-ראש הכנסת צודק, אין הבדל. לדעתי, יושב-ראש הכנסת צודק, בעל תפקיד,

הכנסת

מודעות ברכה לסגני השרים המושחתים שקיבלו היתר אתמול, אפשר יהיה לפרסם או לא? סגני שרים? סגני ראשי ערים. אינני יודע אם החוק חל עליהם, אבל בהחלט, אם הם ממונים על מתן תמיכה, כמו שאסור לפרסם מודעות תמיכה,

כל מי שאסור לפרסם עבורו מודעות ברכה, יהיה גם אסור לפרסם עבורו, אני אומר לך מה יחול על חבר הכנסת.

השר בגין, אני אומר לך מה יחול על חברי הכנסת. יחולו אותם כללים החלים על חברי הכנסת בדבר ההוצאה המותרת להם כאשר הם רצים לפריימריס כאלה או אחרים,

וכל מודעה כזאת תיחשב כחלק מאותו מכלול סכום שאותו הם זכאים להוציא. אני גם מעריך, ובין בחירות לבחירות? זאת בעיה, אני מעריך, אדוני היושב-ראש,

נדבר על זה בצד האתי.

ובהחלט אפשר לעשות את כל הבירורים, אבל הרעיון הוא שמי שאסור בפרסום מודעות ברכה,

אסור במודעות תמיכה. זה פחות או יותר הרעיון. ואני שוב מודה באמת לשר המשפטים, דבר מורכב מאוד. אני מסכים, זה בהחלט דבר מורכב, אבל בעיני זה דבר מושחת, או גובל בשחיתות, כשלוחצים על גופים, זה הון ושלטון.

זה הון ושלטון, אני מסכים. זו הגדרה של מושחת, וצריכים להפסיק את השחיתות הזאת. ולכן אני מודה גם לחברי הכנסת על התמיכה, וגם חשוב מאוד שהציבור ישמע ויראה שהכנסת יודעת להגן על כספי הציבור כראוי. אני חושב שזה מהלך, תודה רבה. לא רק סמלי, אלא גם מהלך מעשי חשוב.

ישיב השר בנימין בגין, זאב בנימין בגין, על הצעת החוק, כמשיב מטעם הממשלה במקום שר המשפטים. מייד לאחר דבריו של השר בגין וההצבעה, נעבור לפרידה מחיים אורון. נא לצלצל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברנו הפורה מאוד בחקיקה, חבר הכנסת זבולון אורלב, הביא בפנינו שוב הצעת חוק חשובה, מועילה. אני חושב שכדאי לציין שהצעת חוק זו, המגבילה, לאחר שתסתיים החקיקה, שרים מכהנים, נאה שבאה דווקא מצדה של הקואליציה, והיוזמה לכך היתה עוד בכנסת הקודמת, על-ידי חבר הכנסת אורלב ועל-ידי חבר הכנסת גדעון סער, שהיום הוא שר. ולכן כאשר אנשים מטילים על עצמם מגבלות אתיות, אסתטיות, אני חושב שגם בכך יש איתות חשוב לציבור. באשר לשאלות שעלו לפני דקות אחדות, על-פי הבנתי, על-פי חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו 1996, "בעל תפקיד ציבורי" לפי אותו חוק, הוא בין היתר "שר, חבר הכנסת או בעל תפקיד בגוף ציבורי". לכן, לשאלת חבר הכנסת בר-און, על-פי הבנתי ראש עיר הוא בעל תפקיד בגוף ציבורי על-פי פרשנות פשוטה, אבל יש עוד בחוק עצמו. זאת לגבי מודעות ברכה, ולא עלינו, מודעות השתתפות באבל. הצעת החוק הזאת מוסיפה איסור על פרסום של מודעת תמיכה במי שמייצג את הגוף התומך תקציבית, וכפי שאמר חבר הכנסת אורלב, אין פה דברים מחדשים שיש להוסיף. אכן יש חשיבות באיתות הזה כלפי הציבור, ואני חושב שאפשר לומר בעניין זה שני דברים.

הצעת החוק בוודאי תשתכלל במהלך החקיקה. הממשלה מבקשת, וכך מתואם הדבר עם המציע, שהצעת החוק הזאת תתואם בהמשך החקיקה עם משרד המשפטים, אבל יהיו בוודאי גם הערות אחרות, נוספות. אבל גם אם לא ייסתמו מייד כל הפרצות, אני חושב שבכך ייקבע כלל ציבורי, כללי, שניתן יהיה ללמוד ממנו כללי התנהגות, לגזור ממנו גזירה שווה, לעתים לגזור ממנו גזירת קל וחומר, וגם אותם פרטים שלא יצוינו באופן מפורש בחקיקה יוכלו לקבל את הביטוי הנאות בהמשך, אם יהיה צורך, חלילה, גם בפסיקה.

מכל הסיבות הטובות האלה, הממשלה תומכת בהצעת החוק הזאת, ואני בטוח שגם חברינו באופוזיציה לא יחלקו על חשיבותה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מהחברים כולם לתמוך בהצעת חוק ראויה זו. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אורלב, אתה מסכים לדבריו של השר בגין, ואין מתנגד מבין חברי הכנסת, ולכן נעבור להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב בעניין, אני עוצר את השעון. עוד לא להצביע, הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון, איסור פרסום מודעות תמיכה בבעל תפקיד ציבורי), התשס"ט 2009. נא להצביע, מי בעד?

מי שעדיין לא הצביע, נא להצביע. אוקיי, נצביע פעם נוספת, חבר הכנסת אורלב. הצעתו של חבר הכנסת אורלב, נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון, איסור פרסום מודעות תמיכה בבעל תפקיד ציבורי), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. ובכן, 28 בעד, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אני קובע שהצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון, איסור פרסום מודעות תמיכה בבעל תפקיד ציבורי), התשס"ט 2009, עברה בקריאה טרומית ותעבור

חבר הכנסת אשר נפלה חברותו ברגע פטירתו של חבר הכנסת

הופך להיות חבר כנסת לכל דבר, והוא מחויב בהצהרת אמונים, אם יושב-ראש הכנסת דורש זאת ממנו. פעמים אנו מבקשים לדחות את ההשבעה לכמה ימים, כדי למנות את ימי האבל של חבר הכנסת הנפטר, אבל חבר הכנסת הנכנס יכול להצביע, ואני לא דורש ממנו, עד תום ימי האבל, להצהיר הצהרת אמונים. אנחנו יכולים לשלול, זאת אומרת, נפקותה של חברותו של חבר הכנסת נשללת אם הוא מתבקש להצהיר הצהרת אמונים ולא מצהירהּ. כל עוד לא נתבקש הוא יכול להגיע לכנסת וגם להצביע, והוא גם זכאי לכל אותן זכויות וחובות של, זכאי ומחויב באותן זכויות של חברי הכנסת. זה לידיעת הבית כולו, משום שיש בכך חידוש, עד היום חשבנו שחבר כנסת לא יכול להצביע כל עוד לא הצהיר הצהרת אמונים, אם הוא לא מתבקש להצהיר הצהרת אמונים הוא חבר הכנסת מרגע שבו הוא הפך להיות חבר הכנסת עקב אירוע כזה או אחר הקבוע בחוק.

אני כמובן מכבד את ההסדר שעשית,

אוקיי, אני מכבד את זה, אבל אני חושב שרצוי שהכנסת לא תשנה את התקנון שלה, רצוי להפריד בין האבל לבין מינויו של חבר הכנסת. לא צריך ליצור מצב שבכנסת יהיו 119 חברים. אני מציע לקבוע, ככלל, שאנחנו לא משנים את זה,

גם כשקורה דבר כזה, יושבע למחרת היום, חבר הכנסת שנכנס, בלי קשר לימי האבל או שום דבר אחר. כך נהגנו בעבר בכנסת, כל השנים. אין סיבה לשנות את זה. אני בהחלט מסכים אתך, רק לא יכול להיות מצב שבו יהיו 119 חברי כנסת,

חבר הכנסת נכנס לתפקידו עם היווצרותו של מצב שנבצר מחבר כנסת למלא את תפקידו. יחד עם זה, אם הוא מבקש לא להישבע, כל עוד הוא לא נתבקש להישבע, אני כיבדתי את רצונה של הסיעה שלא להשביע כל עוד אנחנו נמצאים בימי האבל על חבר הכנסת. אין כל ספק שמה שאתה אומר בא לידי ביטוי בנושא הזה, שכן אם אני הייתי דורש ממנו להישבע, לא היה יכול להצביע עד אשר לא היה מצהיר הצהרת אמונים. רבותי חברי הכנסת, רעייתו של חבר הכנסת חיים אורון, אנחנו מתכוונים לג'ומס,

הילדים, עודד, אירית ובעלה ארז, אורי ורעייתו גלית, אסף ורעייתו טל, הנכדים עומר, עדי, איתי,

רועי, יובל, אלה ועמית, האח יאיר, האחות שרהל'ה, אורחים נכבדים ויקרים, הבוקר, בשעה 10:05, הגיש לי חבר הכנסת חיים אורון, ג'ומס, את מכתב התפטרותו מהכנסת, לאחר 20 שנים מפוארות של כהונה כחבר הכנסת וכשר. במעמד זה אני מבקש להלל את חברי ג'ומס, אך לא להיפרד ממנו, שהרי ג'ומס לא הולך לעשות לביתו, והזירה הציבורית לא באמת נפרדת ממנו. אין לי ספק שקולך, ג'ומס, ימשיך להדהד ולנסר בחלל הציבורי שלנו בבהירות ובעוצמה, ממש כפי שנשמע בשנים 2000 2003, שבהן נאלצת לעזוב את הכנסת לזמן מה. רבותי, התפטרותו של ג'ומס מהכנסת היא אירוע פרלמנטרי בעל משקל. זהו אירוע בעל השלכות על מעמדה של הכנסת ועל פני הפוליטיקה בישראל. אדוני ראש הממשלה, גברתי ראש האופוזיציה, שרים, חברות וחברי כנסת, אנחנו יודעים שג'ומס איננו רק פרלמנטר מובהק מהמעלה הראשונה.

הוא סמל, הוא מורה דרך בעל עמדות מוצקות, הוא אידיאולוג לוחם ועקבי, הוא פוליטיקאי מהזן שהציבור הישראלי רוחש לו געגועים עזים.

אולי יכבה את הטלפון מי שהטלפון מצלצל אצלו כל הזמן? ג'ומס הוא ג'ומס, כך בפשטות, בלי צורך להכביר מלים. ג'ומס הוא בר-פלוגתא של רוב יושבי הבית הזה, ואני, העני ממעש, בתוכם. לצערי, יש כאלה שטועים בו וסבורים כי עמדותיו האוניברסליות עומדות בסתירה לזהות הציונית והיהודית.

ג'ומס הוא קודם כול חבר ובן-אדם, ואחר כך בר-פלוגתא ציוני לעילא ולעילא, המאמין במוסריותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמו במדינה דמוקרטית, איש שהוויכוח אתו מוכיח שהחברה הישראלית מסוגלת לנהל ויכוחים קשים ומרים ועדיין להמשיך להישען על מכנה משותף אחד מאחד ומלכד. נדמה לי כי מעבר לחילוקי ההשקפות והדעות יש הסכמה בבית הזה, מקיר לקיר, שג'ומס הוא מן המוערכים והחרוצים בחברי הכנסת. ג'ומס הוא ראש וראשון לנחושים ולמחויבים לדמותה ולפניה של הפוליטיקה הישראלית ולרווחתה של החברה הישראלית. הוא הוכיח זאת הלכה למעשה, הן בעבודת החקיקה והן בהשתתפותו המקצועית לאורך השנים בוועדות השונות, ובראשן בוועדת הכספים, אבל לא פחות, בכל הוועדות שהוא השתתף בהן. כמה סמלי הדבר שאקורד הסיום שלך כאן, ג'ומס, הוא השלמת גיבושו של הקודקס האתי החדש לחברי הכנסת. כמה סמלי שמי ששימש במידה רבה כמצפן של הבית הזה, הוא שמניח בפני דורות הפוליטיקאים הבאים את "עשרת הדיברות" להתנהלותה ותקינותה של הכנסת. עם החלטתו של ג'ומס לעזוב את הכנסת, הכנסת מאבדת סמל מסמליה. פרישתו מהכנסת, גם אם לא מהעשייה הפוליטית, תהדהד זמן רב בין כתליה. החותם שהטבעת כאן יהווה השראה לדורות רבים של פוליטיקאים, אלה המכהנים בה כיום ואלה שיכהנו בה בעתיד. אני מאמין שלאחר שג'ומס יתפנה מהעיסוק בנושאים המקרו-כלכליים ומההתרוצצות בין ועדות הכנסת למליאה, הוא יוכל לפעול להקמת תנועה סוציאל-דמוקרטית אמיתית, שתוכל להשפיע על הציבור הישראלי. הכנסת אומנם מאבדת פרלמנטר מעולה, אך הציבוריות הישראלית תרוויח מנהיג שיוכל לייסד מחדש מחנה חשוב, שקיומו חשוב גם למתנגדיו. וכמה מלים אישיות, כי עד כאן כתבתי.

כאשר הגעת לכנסת בשנת 1988, עמד לנגדך המודל של מורך ורבך יעקב חזן. והיית מתפעל, ובכל מקום שבו הייתי מופיע ומעלה את רשמי מהיכרותי את מנחם בגין, אתה היית מביא את יעקב חזן. עם כל הבדלי הדעות בנושא המדיני אנחנו יכולנו להתווכח כשני ציונים, שכל אחד חושב שדרכו של האחר מוביל לדרך-לא-דרך, בצורה מכובדת ומכבדת את הרעיון של מדינת ישראל ורעיון התנועה הציונית, אשר הביאה להקמת מדינת ישראל, המשותפת לכולנו. אני רוצה לומר לך שאני זוכר את התפעלותך ממורך יעקב חזן. אני רק רוצה לומר לך שלא רבים אפשר לומר עליהם זאת, אבל אין לי כל ספק שבעתיד, ואני לא מדבר על הדורות הבאים בעוד עשרות ומאות שנים, אלא בעתיד יוכל להתפאר כל חבר כנסת בדמותך. ואינני אומר זאת כאיזשהו מחווה לחבר כנסת פורש. אני מאמין שכפי שחזן היה לך, אתה תהיה לרבים אחרים. כדי להמחיש אולי את המאבק בתוך מדינת ישראל, בין הדעות שהיו ידועות כימין ושמאל, אני רוצה להביא דבר מכונן אחד שקרה כאן, בכנסת זו,

גזרה הכנסת בחוק על גירוש יהודים מביתם. ועלה חבר כנסת שהיה תושב אותו מקום ברצועת-עזה, תושב גוש-קטיף, חבר הכנסת צבי הנדל, ודיבר את אשר אמר, וחבר הכנסת חיים אורון ניגש אליו

וחיבק אותו כמתיישב מול מתיישב, למרות חילוקי הדעות. דבר זה ייזכר בתולדות הכנסת כסמל לדמוקרטיה ולערבות ההדדית ולחברות האמיתית בין כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל.

תמשיך את דרכך. אנחנו נמצאים כאן ואתה נמצא אתנו כאן בלב, וכולנו יחד במדינת ישראל בגוף ובנפש. היה ברוך. אני מזמין את כבוד ראש הממשלה לעלות ולשאת דברים, ולאחריו, את ראש האופוזיציה. רציתי רק לומר, כבוד ראש הממשלה, לנכדים מלה: היום סבא לא צריך לעשות לכם סימן שהוא מדבר מעל הבמה, כי אתם רואים אותו ישר. אדוני היושב-ראש, תודה, משפחת אורון היקרה וחברי חברי הכנסת, ג'ומס, אני מתנצל שאני לא אוכל להישאר בכל הישיבה הזאת ולשמוע את כל הדברים של חברינו עליך. זה יום רוחש ועמוס אירועים. צה"ל פועל ויפעל נגד ארגוני הטרור בעזה. אנחנו נגן בתקיפות ובנחישות על אזרחינו. שום מדינה לא היתה מוכנה לספוג ירי טילים מתמשך על עריה ועל אזרחיה. מובן שמדינת ישראל אינה מוכנה לספוג זאת. ייתכן שהדבר הזה יהיה כרוך בחילופי מהלומות, ייתכן שזה יימשך פרק זמן מסוים, אבל אנחנו נחושים מאוד לפגוע בגורמי הטרור ולמנוע מהם את היכולת לפגוע באזרחינו. ג'ומס, אני קיבלתי טקסט

כדי להיפרד ממך. נפרדתי מהטקסט הזה. אני לא זקוק לו. אני לא זקוק לו, כי אני מכיר אותך. היו לי הכבוד והזכות להכיר אותך במהלך השנים. אני יודע מאין באת. אתה נעלת נעליים גבוהות, היית לוחם וצנחן. יש לך בן טייס, אז אני יודע גם לאן זה המשיך. אתה פטריוט. פה, בין הקירות של הבית הזה, אתה מתבלט כמחוקק וג'נטלמן. אתה מחוקק וג'נטלמן, אבל זה לא מתחיל לומר את הדבר העיקרי שאני מזהה אצלך. אני בטוח שחברים ידברו כאן על העובדה שיש חילוקי דעות פוליטיים,

בינינו היו וישנם חילוקי דעות פוליטיים, אבל אתה מתנהג כבן-אדם. אף פעם אינך יורד לרמה האישית. אתה אף פעם אינך חוצה קווים של טעם טוב ושל דרך ארץ, וכל זה בוודאי יאמרו חברי, והם יגידו דברי טעם ודברי אמת, וגם אני אומר זאת. אבל אני מזהה אצלך משהו עמוק יותר. מה שאני מזהה אצלך, שאין אצלך טריקת דלת אידיאולוגית.

אתה בא מכיוון מסוים, אבל אתה פתוח לשקול את מכלול השיקולים ואפילו להתאים חלק מהם, גם מעמדתך מעת לעת, כשאתה חושב על טובת המדינה. אני חושב על זה לא רק במונחים ביטחוניים או מדיניים.

מתייחס למקום שיצא לי,

לעבוד מולך ולעבוד אתך, בהיותי שר האוצר, ושם הנושא היה נושא כלכלי. אני באתי מכיוון אחד, אתה באת מכיוון שני, ואני ראיתי אצלך יכולת מרשימה מאוד, אפילו הייתי אומר מופלאה, של אדם שמסתכל על המציאות ושואל: מה הדבר הנכון לעשות בעת הזאת במדינת ישראל? שאלת את השאלות האלה לא באמירה כוללת, ססמתית, אלא ירדת לפרטים. אני זוכר את הדיונים שלנו בוועדת הכספים וגם בפגישות בינינו, וההתעמקות שלך וההתלבטות שלך, ואחר כך גם ההתייצבות שלך עם החלטות שלדעתי עזרו בעבודה המשותפת הזאת להוציא את מדינת ישראל מבעיה כלכלית קשה, וזה לא היה מתבצע אלמלא סיוע של כמה חברי כנסת מרכזיים, ואתה היית בין הבולטים והמרכזיים בוועדת הכספים. ואני אומר את זה משום ששם באה לידי ביטוי, עבורי לפחות, כי לא הכרתי אותך עד כדי כך קודם לכן, אותה תכונה של נכונות להשאיר את הדלת פתוחה למיזוג של רעיונות,

להתאמה של הרעיונות למציאות החיים, לצורכי הזמן, לצורכי המדינה. אני חושב שזה הדבר שמאפיין אותך, בין שאר התכונות שידברו עליהן. יש עוד תכונות: אתה בדרך כלל לובש חולצה. אני לא זוכר אותך עם מקטורן, ואני לא זוכר אותך עם עניבה, וזה מדבר משהו על פשטות הליכותיך. אבל אני מדבר היום לא על פשטות הליכותיך, אלא על עומק ראייתך ומחויבותך למדינת ישראל, ואני חושב שאולי בזה יש משהו שאנחנו יכולים להפיק, כי לכל אחד מאתנו יש נקודת מוצא, לכל אחד מאתנו יש

ובית שממנו אנחנו באים. אבל אולי נלמד ממך, ג'ומס, לא לטרוק את הדלת, ולהיות פתוחים לדברים שאנחנו שומעים גם מיריבים פוליטיים, שבסופו של דבר הם אחים לגורל. אני תמיד ראיתי בך אח לגורל, ואני בטוח שכולנו כאן, אין לי שום ספק בזה, רואים בך מופת לדרך שבה אנחנו יכולים לנהל את השיח בינינו, את הוויכוח בינינו, ומי יודע, לפעמים, כפי שהתברר, גם את ההסכמות בינינו. אני רוצה לומר לך,

אני בטוח עדיין שהדרכים שלנו יצטלבו באיזושהי דרך, ואני רוצה להודות לך, בשמי, אני בטוח שבשם הבית, בשם אזרחי ישראל על שנות שירות ארוכות לטובת מדינת ישראל, ואני רוצה לאחל לך המשך עשייה פורייה. מדינת ישראל לא תוותר על אדם כמוך. תודה לך, ג'ומס. אדוני ראש הממשלה, נדמה לי שאדוני אז לא היה בכנסת, לשעה. חבר הכנסת אורון היה שר, ואני זכיתי לראות אותו עם ז'קט. אני לא בטוח אם ראיתי אותו עם עניבה. אני לא בטוח אם ראיתי אותו עם עניבה, אבל נדמה לי שהיה אירוע אחד שהוא היה עם עניבה. אדוני ראש הממשלה, אני מבין שאתה צריך לצאת לעניין דחוף. תודה. אני מזמין את ראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני לשאת דברים.

משפחת אורון, ג'ומס, רק לפני דקות ספורות הצבענו על הצעת החוק האחרונה, שקבעה איסור פרסום מודעות תמיכה בבעל תפקיד ציבורי,

דקה אחרי זה, כולנו עולים בזה אחר זה על הדוכן ותומכים בענק, ואם צריך גם נפרסם מודעות.

זה מותר, כי הוא כבר לא הולך לפוליטיקה.

אני,

לא הייתי אומרת את זה על אף אחד אף פעם,

החוק הוא לא איסור פרסום, הוא איסור מימון.

זה נכון. וכשראינו את יושב-ראש הכנסת כאן לא רק מדבר, אלא גם מזיל דמעה,

רציתי לומר שמהיכרותי עם רובי, יושב-ראש הכנסת, הוא באופן קבוע, ומהלב, מזיל דמעה כל פעם שהוא רואה סמל ציוני, ואם הוא עושה את זה בפרידתו ממך, זה לא רק כי הוא רואה אותך כך, אלא כי כולנו רואים אותך כך. אני עומדת על הבמה כראש מפלגת קדימה, ונפרדת מיושב-ראש מפלגת מרצ, ולכאורה במונחים של תחרות יש בזה רווח, כשאדם טוב, של מפלגה, ואנו מתחרים האחד מול השני בבחירות, אבל לו הייתי יכולה לשכנע אותך באיזשהו אופן להישאר במשכן הזה, להמשיך לפעול עבור מדינת ישראל, כי כך אתה רואה את פעולתך, אינך פועל מטעם מפלגתך ומטעם בוחריך, אלא עבור מדינת ישראל כולה ולו יכולנו, ואני מרשה לעצמי לדבר בשם כולם, לשכנע אותך להישאר, ולו עוד קצת,

בכנסת הזאת, ולייצג את עם ישראל כאן, זה מה שהיינו עושים. העובדה שאתה מוותר על התפקיד שלך ועל המקום שלך כסוג של החלטה אישית, לא נדרשת לעשות את זה, החלטת לעשות את זה, מעידה יותר מכול על מה שאתה כאדם, על מה שאתה כמנהיג, ולעולם המטרה חשובה בעיניך יותר ממעמדך האישי, ואני חושבת שככל שתישאר כאן יותר, כך תוכל לקדם את המטרה. ומהסיבה הזאת אני גם יודעת שאין בכוונתך להזניח את המטרה החשובה מכול, והיא עתידה של מדינת ישראל, כשתעזוב את המליאה, או ברגע שהגשת היום, ב-10:05, כפי שלמדנו, את מכתב ההתפטרות. אלה ימים של אובדן אמון הציבור בפוליטיקה, אנשים צעירים בישראל נמנעים מלהביע עמדה או לצאת ביום הבחירות להצביע, ואנחנו כאן לא יכולים להרשות להם להרים ידיים, כי אנחנו אלה שקובעים את עתידם וגורל ילדיהם וגורל נכדיהם אחריהם. ואתה, ג'ומס, מהבודדים בבית הזה, ובפוליטיקה בכלל, שיכלו לחזק את אמון הציבור בפוליטיקה, ועשית את זאת בדרך שלך, הישירה, הישרה, דובר אמת ודבק בערכים שלך. זה מדהים עד כמה אדם שעמדותיו לא בקונסנזוס יכול להיות בקונסנזוס. אוהבים אותך, מעריכים אותך, מכבדים אותך. וכל זה קורה לא כי אתה אדם נוח לבריות, ואתה אדם נוח לבריות, לא כי אתה מתפשר על עמדותיך, כי אתה לא, אלא כי בכל דיון שתקיים, לעולם תקשיב לזולת, תכבד אותו כאדם ותתנהל באופן ענייני, בכל דיון, הדרמטי ביותר, הנוקב ביותר והכואב ביותר שהתנהל כאן בכנסת, בשני הנושאים שעליהם אתה אמון, ואתה רואה אותם כשלובים זה בזה, אי-אפשר לקדם את האחד בלי השני, ולעולם זה יהיה התחום החברתי, ואני בכוונה לא אומרת "הכלכלי", אלא "החברתי", כי תמיד ראית את הכלכלה ואת ההחלטות שקשורות אליה כבאות לשרת את החברה בישראל, ולא להיפך, וכך גם בתחום המדיני. ואם דיברתי על ראש מפלגה אחת שנפרדת מעמית שהוא ראש מפלגה אחרת, אז, במונחים קצת היסטוריים של התנועה הציונית, הרי זאת חניכת בית"ר שנפרדת מחניך ומדריך "השומר הצעיר". ואני גדלתי בבית שבו הקיבוצים ו"השומר הצעיר" היו "האחרים". ממש. והדשא שם לא רק נתפס כירוק יותר, אלא גם נמנו כל הסיבות למה זה קורה. והארץ אז נחלקה, והיו מחלוקות שהיו לא רק אידיאולוגיות, אלא שבאמת קרעו את החברה הישראלית. והרבה שנים החלקים של החברה ושל התנועה הציונית נאבקו זה בזה. מנהמת לבם. ודווקא בתוך עולם הדימויים שבו אנחנו נמצאים, של ימין ושמאל, מצאתי שבעצם מה שקורה היום הזה, שהוויכוח הזה, של החלקים בתנועה הציונית, שאותו אנחנו צריכים להניח בצד, מונע מאתנו, או מונע מחלק מאתנו, למצוא את המכנה המשותף שיאפשר לתנועה הציונית להתמודד מול אלה שאינם שותפים לרעיון הציוני במדינת ישראל. אתה יודע, אם אני מדברת על הבית שבו גדלתי, אז בעיני העניין של "השומר הצעיר", של הצבר האולטימטיבי, שבמובן מסוים מתנער מהמסורת היהודית ומהדת, היה איזה סוג של דבר שקשה לי לקבל. אבל כמו כל מישהי שיש לה משפחה גם בקיבוץ, קורה אז לעתים סדר פסח הייתי עושה באחד הקיבוצים, אצל משפחתי, ותמיד היה לי קשה לראות את השינוי בהגדה, ושהעניין הוא כולו סביב "ים השיבולים", יותר מאשר סביב יציאת מצרים. ובפסח האחרון עברתי את אותה חוויה, ופתאום אז קלטתי שבעצם, אם אנחנו לא נדע לשמור גם על המסורת במובנה הלאומי, המסורת היהודית, ולאו דווקא הפרשנות הדתית ההלכתית שלה, אנחנו נאבד גם את הערכים שייצג, לצורך העניין, "ים השיבולים", שאותם אתה מייצג, יחד עם אותם ערכים של המסורת היהודית בהקשר הלאומי, ולאו דווקא החרדי, כפי שאני חושבת שהתנועה הציונית כולה ייצגה במדינת ישראל. ועל זה צריך לחנך את הדור הבא. וזאת הקבוצה שכולנו מייצגים כאן. ולדבר במונחים של ימין ושמאל בהקשר הזה, אני חושבת שזה מונע מאתנו לראות את המכנה המשותף הרחב. ואם דיבר כאן ראש הממשלה על הצורך להילחם כשאנחנו מותקפים בעזה, אין לי ספק, אני יודעת, גם עברנו את החוויה הזאת, שהרי אתה תמיד תייצג את העניין הציוני, וגם כשאתה נאבק למען השלום אתה רואה מול עיניך את ערכיה של מדינת ישראל, את הציונות ואת האינטרס הלאומי של מדינת ישראל. וכל התפיסה שבה יש מי שבא מתוך ראיית האינטרסים של האחר ולא מתוך ראיית האינטרסים הציוניים, זה דבר שהוא בלתי נסבל בעיני. ואתה מייצג בדיוק את העקרונות האלה.

להילחם כשצריך מול אלה שתוקפים אותנו, וכשהיום נופלים "גראדים" וישראל מותקפת, ודאי שצריך להגיב,

לא פחות חשוב, הצד השני של המשוואה, והניסיון והצורך להגיע לסיומו של הסכסוך המתמשך הזה. ואתה מחויב, כל כולך, לשני הצדדים של המשוואה הזאת. וכשאנחנו מדברים על עד כמה קשה להסביר את ישראל בחוץ, אז כשאני מסתכלת עליך, נדמה לי שאתה פניה היפות של ישראל. ואם היו רואים בחוץ לא רק את פניך אלא את ערכיך, את כל מה שאתה מסמל, את הציונות במיטבה, את ארץ-ישראל היפה, ששייכת לכולנו ומיוצגת בהתנהלותך, בדמותך, בחינוכך, במה שאתה רוצה לחנך עליו אחרים, אז גם התפיסה של מי שמסתכל על ישראל מבחוץ היתה נראית קצת אחרת. ואני יודעת שאתה לא הולך להרים ידיים, אנחנו לא יכולים שתרים ידיים. המאבק על פניה של ישראל לא הסתיים, המאבק על דמותה לא הסתיים, המאבק על ערכיה לא הסתיים,

לא הסתיים. ואני רואה כאן את המשפחה שלך, וכל פעם שאתה מדבר על הילדים או הנכדים, אין לכם מושג איך העיניים שלו בורקות כשהוא רק חושב עליכם.

אנחנו צריכים לעשות את כל זה בשביל העתיד שלהם, לא רק של אלה שיושבים כאן ביציע, אלא זה העתיד של הילדים של כולנו. ובסוף, ג'ומס, הטובים מנצחים.

תודה לראש האופוזיציה, ציפי לבני. חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי השרים, חברי הכנסת, בראשית שנת תשמ"ט, שלהי 1988, הגענו כמה חברים לכנסת, חלקם נמצאים כאן, ביניהם יושב-ראש הכנסת, 1978? ובאנו שני אנשים: הגיע חבר הכנסת חיים אורון,

קיבוצניק רחב כתפיים עם בלורית גדולה, והגעתי אני, אברך צנום מאופקים. שנינו עסקנו בנושאים שונים לחלוטין, ולא רק זה, אנחנו ייצגנו את שני הקטבים בציבור היהודי במדינת ישראל. קיבוצניק, על כל המשתמע מכך, וקיבוצניק של "השומר הצעיר", אמרה יושבת-ראש האופוזיציה, אפילו לא מהקיבוץ הדתי, מ"השומר הצעיר"; ואני, אברך כזה,

ומאז עברו כמעט 23 שנים. בעצם אנחנו היינו צריכים

הנושאים שצריכים לבוא בתקשורת כל יומיים, המלחמה בינינו, המאבק בינינו. ייצגנו שני קטבים, אנחנו מייצגים גם היום שני קטבים. ואנחנו היינו צריכים להיות, היה מכנה משותף בינינו. האחד, שנינו באנו מהנגב. היו עוד כמה מכנים משותפים, שנינו לא הלכנו עם עניבה ואנחנו לא הולכים עם עניבה, היו עוד הרבה מכנים משותפים. ואני אומר לכם, כשאנחנו עושים את הסקירה לאחור ואנחנו עושים את החשבון, אני לא זוכר,

ושלא תהיה טעות: גם אז וגם היום תהום אידיאולוגית פעורה בינינו. תהום אידיאולוגית. אף אחד מאתנו לא מסתיר אותה, לא ג'ומס ולא אני. אני לא זוכר, ולא בפרק זמן של כמה חודשים שאנחנו מתאפקים, אלא במשך קרוב ל-23 שנה, אני לא זוכר שבעימות בינינו הוא צעק לי "אתם החרדים" או שאני צעקתי לו "אתם הקיבוצניקים". והתברר לנו ברבות השנים שהכנסת זה מקום שנוגע לכל אורחות החיים של אזרחי המדינה, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, שמאל וימין, וברוב הנושאים אנחנו רואים את הדברים עין בעין. גם בנושאים הכלכליים, גם בנושאים החברתיים. אני לא רוצה להיכנס לנושאים נוספים, אבל בחלק גדול מאוד מהדברים, שאתה לא מוצא את הביטוי שלהם בתקשורת, ראינו את הדברים עין בעין, אנחנו רואים עד היום עין בעין. אני זוכר שבערב סוכות האחרון היה לנו ריאיון משותף לעיתון חרדי, שם היתה האכסניה של הריאיון, וקיימנו את הריאיון המשותף בבית מרצ. וחידדנו את חילוקי הדעות, ודיברנו עליהם, ואף אחד מאתנו לא הסתיר אותם, והריאיון התקיים. ואני אומר לכם, בשבילי, כמו בשביל רבים מאתנו, זה יום עצוב. יום עצוב מאוד. הוא עצוב מהרבה סיבות.

אני אגיד לכם את האמת, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, אפילו בפומבי: מתברר שאדם שעמד בראש מרצ, עומד בראש מרצ, נוהג בהגינות, באמת בהגינות, גם כלפי נושאים שנויים במחלוקת אבל בעיקר בנושאים שמשותפים לנו, ובסופו של דבר אנשים לא מצביעים עבורו, מצביעים עבור קדימה או עבור מפלגת העבודה. כמו שאני, אני יכול לעבוד עד מחר בשביל כל הציבור, בסוף מצביעים ש"ס. אין, מתברר,

אתה עובד? אתה עובד בחינם. לא, אני לא עובד בחינם. אני עובד לשם שמים, כמו ג'ומס. זה משתלם לו דווקא. מתברר, אתה רומז שגם אתה, מה? אתה רואה שאני ביטלתי, זה רמז, אדוני?

בסוף מצביעים,

לא זה הנושא שעליו אנחנו מדברים. מתברר שבתקשורת לא תמיד מביאים לידי ביטוי אמיתי את העשייה הסיזיפית של חבר כנסת, את העשייה האמיתית, את הדיון החברתי על אחוזי מס הכנסה, על מס חברות, על דברים שבתקשורת כמעט לא מבינים אותם, שזה נוגע בסופו של דבר לחברה, לנושאים החברתיים, לכלכלה, לנושאים הכלכליים. אם אני הייתי רב אתו והוא היה צועק לי "אתם החרדים" ואני הייתי צועק לו "אתם הקיבוצניקים", היינו מקבלים את הכותרות הראשיות, ויכול להיות שגם היינו מקבלים קולות. ולא נהגנו כך. הוא לא נהג כך, ואני באופן הדדי גם לא נהגתי כלפיו כך. ואני אומר לכם, בשנתיים האחרונות,

רבותי, אנחנו לא נפרדים, לא מש"ס ולא מגפני.

למרבה הצער. אבל שווה לחכות. כולכם תתאדו, אנחנו נהיה פה. כולכם תתאדו, אנחנו נישאר פה. בשנתיים האחרונות בוועדת הכספים אני אומר לכם את מה שאתם יודעים, הוא היה בריח מרכזי בדיונים של הוועדה, בנושאים השונים. רק בשנתיים האחרונות?

מה אתה רוצה, שאני אדבר על מה שהיה קודם? אז אני אומר, זה היה כל הזמן. בשנתיים האחרונות, שאני עומד בראשות הוועדה,

חבר הכנסת גפני,

מבחינתי, אז אפשר היה להשפיע. מבחינתי, הוא היה בריח מרכזי בוועדה בכל הנושאים,

במקצועיות, בהגינות, ביושר, באינטנסיביות, בלמידה של הנושאים, בהתמדה בנושאים שעליהם מדובר. אם אנחנו, והתקשורת תמיד עושה את זה, ואני כבר מסיים, בוחנים את המדד של חברי הכנסת או של הכנסות השונות, ג'ומס העלה את המדד מבחינת האיכות. הוא לצערי הרב מוריד כאשר הוא עוזב. אני, ג'ומס, תאמין לי, לא אצביע מרצ אף פעם, אבל אני אוהב אותך.

תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, איתן כבל. יסיים השר בני בגין, לפני דבריו של חיים אורון. אדוני חבר הכנסת ברכה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ידידי ג'ומס, משפחת אורון היקרה, היום אנחנו נפרדים מחברנו חיים אורון, שלי יחסר כאן מאוד. ג'ומס הוא מופת לעבודה פרלמנטרית יסודית, עמוקה, שקטה, נקייה מחנופה, נקייה מפופוליזם. יש בו יושר, יושרה,

ריסון, ועוד הרבה מעלות שהולכות ומתמעטות, למרבה הצער, בזירה הציבורית, ובכנסת במיוחד. עבורי ג'ומס מייצג מודל נדיר של איש ציבור, שליחותי, ערכי, חף לחלוטין מכל גינוני שררה, כיבודים ושאר הבלי העולם הזה והבית הזה. אני מעריך את פועלך, ג'ומס, גם הנראה לעין, אבל אני גם יודע להעריך את תרומתך שאינה נראית לעין, בכל מה שקשור לקידום דיאלוג ושלום בין ישראלים לפלסטינים. ג'ומס יחסר במיוחד בדיונים החברתיים, ותחסר לי, ולנו, הבקיאות העצומה שלו, שיכלה לשמש עבורנו, כאנשי שמאל, תשתית לבניית עמדה מתקדמת. לג'ומס יש גם עמדה ערכית בעניין השוויון לכל אזרחי המדינה, יהודים וערבים. נודע ברבים פועלך למען שכניך, ערביי הנגב, והאוכלוסייה הערבית תדע להעריך את התפקיד שלך בכל מה שקשור בשאלת השוויון. אני חייב לומר גם, שלצד ההסכמה וההערכה ידענו גם מחלוקות, ובעיקר לגבי מעמדו של השמאל במדינת ישראל, ועל המרחק שיש או שצריך לשמור מהקונסנזוס הפוליטי והחברתי, שזז כל הזמן ימינה. דווקא בימים הקודרים האלה, של אלימות והתלהמות וצמצום המרחב הדמוקרטי, ותחושת המחנק, אתה, ג'ומס, תחסר במיוחד. קולך הצלול יחסר לי בימים הבאים, בהתחשב במה שעברנו בלילה האחרון כאן, ליל השימורים המבהיל ששטף את הבית הזה אתמול. קולך הצלול, גם אתמול, יחסר לנו

המאבק בזירה להגנת הדמוקרטיה. בשמי ובשם חברי אני רוצה להודות לך על שנים ארוכות של שיתוף פעולה ומאבקים משותפים. צר לי מאוד על עזיבתך את הכנסת, אבל אני משוכנע שתישאר בזירה הציבורית. אני מאחל לך ולבני משפחתך הרבה בריאות ונחת מהפרק החדש שיהיה בחייך. אני יודע שאני נפרד ממך היום בבית הזה, אבל אני יודע גם שאני, אולי בקרוב, אפילו בקרוב מאוד, אפגוש אותך בהפגנה של עובדים הנאבקים על זכויותיהם או בתהלוכה שקוראת לשלום ישראלי פלסטיני עכשיו.

תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. חבר הכנסת איתן כבל, ואחרון הדוברים, לפני פרידתו של חיים אורון, השר בני בגין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משפחתו של חיים, של חיים אורון, חבר הכנסת אורון. מעל הכול אתה חיים אורון, ג'ומס, האמת היא, איך אמר ראש הממשלה? גם לי הכינו נאום. אבל אני אשים אותו בצד. בוא נכדרר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, ג'ומס, ככה, בנאומים, שככה הרגשתי רגע קצת כבד. זה מבאס לאללה שאתה עוזב. בסוף בסוף, אחרי כל הדברים והסופרלטיבים, זאת אומרת, אם הייתי עכשיו מסתובב ומדבר עם החברים שלי בשיחת שישי, הייתי אומר: ואללה, באסה. באמת, אני אומר לך את זה הכי ישיר. אני בטוח שגם הנכדים שלך מבינים את מה שאני אומר, בלי שניתן להם סימנים. כי באמת, בשיח הציבורי, כל מלה שנאמרה כאן היא אמת, ואולי במידה רבה ממעיטה. ואני לא רוצה גם, בתחושה הזאת, הרי אתה לא עוזב, אני לא רוצה להשתמש במלים כאילו, הרי אתה חלק מאתנו, ואולי במידה רבה אתה יוצא למסע הכי גדול שלך בזמן הקרוב, הניסיון הגדול לנסות לאחד את כל השמאל הישראלי. זאת אולי המשימה הכי גדולה שעומדת בפניך, יותר מאשר זו שעשית עד היום. כך אני מאמין. אבל כל סופרלטיב שנאמר כאן הוא אמיתי. הוא לא עניין של איזו קוניונקטורה של חברי כנסת מכל סיעות הבית, שישבו ואמרו: אוקיי, אחד החבר'ה הטובים שלנו הולך, צריך להגיד כמה מלים, בואו נשרבט ונאמר איזה תותח הוא היה, ואחר כך נלך הצדה,

נשתה קפה ונאמר: עזוב, ראית איך, זאת פשוט אמת. יותר מכך, לעתים, כשאתה מדבר על חבר, ואתה מגדיל ומרעיף את הסופרלטיבים, במידה מסוימת אתה אפילו מקטין את המציאות. ולו רק אתן דוגמה, אדוני היושב-ראש.

אפשר לומר היום, ב-02:00, לפנות בוקר, כשחלק גדול מחברי הצעירים כבר, איך אומרים בלשון העם, קצת היה קשה להם. ג'ומס ישב כאן כאילו זה רק אתמול הגיע לבית הזה, ועמד כאן, ונלחם, ונאבק, ואמר את דברו, כאילו הוא מתכנן קדנציה ארוכה כאן, כאילו הוא רק בתחילת הדרך. ואולי האירוע של אתמול, הבוקר,

לפנות בוקר, או 03:00, אני כבר לא זוכר בדיוק,

ב-04:00 סיימנו את החלק הזה, אני אומר שיותר מכול זה ממחיש, מכמת, כמו שאוהבים לומר עורכי-דין, בקליפת אגוז, את, מה אתה, מי אתה, איזה מוסר עבודה. בשבילי, אני אומר את זה, חבר הכנסת חיים אורון, במידה רבה היית אח גדול עבורי, וכבוד גדול בשבילי לעמוד כאן ולומר את הדברים לכבודך. לא פעם באתי אליך עם איזה רעיון שחשבתי שהוא רעיון מופלא, וידעת לצנן אותי, בחוכמתך כי רבה היא, בעדינות, במכובדות. הרבה שנים הסתכלתי איך אתה מצביע, מה אתה אומר. ואני אומר את זה בלב גאה. אני מאחל לך, חברי הטוב, חבר הכנסת אורון,

שיהיו לך אחלה חיים אחרי הכנסת. אני בטוח שיהיו לך, אין לי ספק בכך. ותתחיל דרך חדשה, גדולה, וכפי שאמרתי בפתיחת דברי, המשימות שעומדות בפניך, ויש בינינו שיחות רבות בעניין הזה, גדולות אף יותר לעתידה של המדינה, כנראה, מכל מה שעשית עד היום. אני מאחל לך באמת את מה שאני מאחל לי ולמשפחתי, שיהיה לך הכי טוב בעולם. בהצלחה. השר זאב בנימין בגין, ואחריו יעלה ויבוא, ולא בפעם האחרונה, כי נדמה לי שיש לו איזו הצעה לסדר-היום אחר-הצהריים, אדוני היושב-ראש,

כמעט עשר שנים לא ראיתי את חבר הכנסת חיים אורון, עד לפגישתנו המחודשת עם פתיחת הכנסת השמונה-עשרה, לפני שנתיים. שמחתי בפגישה.

כי לאחר שהגענו לכנסת, גם אני מחזור 1988, שירתנו בה יחד עשר שנים. הייתי חבר ועדת האתיקה הקטנה, אולי הקטנטנה, שבראשה עמד. ראיתי איך הוא מעורב עם הבריות בטוב טעם ודעת. אמרתי: הנה זה, מתקיים בו מאמר משלי: "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם". אם כך, אולי אדבק בו,

ושוב שנינו כאן, מפטפטים מדי פעם במליאה, עכשיו כבר אולי כאותן שתי חבובות זקנות, ומדברים בדאגה על אודות הכנסת ועתידה. לפני 60 ו-50 שנה קשה היה להניח את היסודות, קשה היה לקבוע את הכללים הכתובים והלא-כתובים. קשה היה, במשטר שבו לא התחלפה מפלגת השלטון 30 שנה, לחנך לכך שאין ערוך לחשיבותה של אופוזיציה, ושיש להקפיד הקפדה יתירה על זכויות המיעוט בבית-הנבחרים. חשבנו, לאחר שנים רבות, שהדמוקרטיה שלנו כבר חסינה מפני פגיעה בכללי היסוד. ייתכן שטעינו. חבר הכנסת אורון נאבק על שמירת הכללים היסודיים של התנהגות הבית, מתוך הבנה עמוקה של הסכנות האורבות לכנסת ולחירות האזרח עם הפרתם. בכל המובנים,

בימים הסבוכים האלה, דווקא במובן הזה, עמידתו העקרונית ושכלו הישר יחסרו לנו מאוד בשמירה על דמותה של הכנסת. שהרי היא-היא המבטאת את ההוויה של הדמוקרטיה שלנו. כי עם חילופי הדברים החריפים, התכופים, לעתים תכופים מדי, עם ריבוי הצעות החוק, חלקן חפוזות וריקניות, חלקן לעתים דווקא מחושבות ופוגעניות, הכנסת היא הזירה המרכזית. לכאן מתנקזות הטרוניות המדומות. כאן מתרכזות הטענות האמיתיות. לכאן מובאות המחלוקות היסודיות, כאן הן מוכרעות בהצבעה. רק באולם הזה, לא בכנסים במקומות אחרים בארץ, רק באולם הזה מוקמת ממשלה בהצבעת אמון. רק כאן היא נופלת ובאה אחרת תחתיה. ולכן, בסופו של דבר, כאן במליאה ולמטה בוועדות נקבעת המדיניות הלאומית לטוב או לרע. כאן רגעי האמת של מדינתנו הוותיקה, אשר מתברר, לעתים עדיין צעירה. ולכן דרושה זהירות רבה כל כך ותבונת המעשה והבנת המשמעויות ארוכות הטווח, ודרושה ההסכמה החיונית לכך שכולנו שותפים בדאגה לדור הבא ולאלה שאחריו, עד בוא מחליפינו בבית הזה, ועד בוא חליפתנו. אדוני היושב-ראש, אתה יודע יותר מרבים, כי בניגוד לשמועות אחרות, גם בכנסת השמונה-עשרה רבים החברים הפועלים היטב כשליחי הציבור, וגם הם יגידו ויודו ויקבלו כי ראש וראשון לנו בעבודת הכנסת הוא חבר הכנסת חיים אורון. בזירה החיונית הזאת הוא פועל זה 20 שנה. עמלן מאין כמותו, בעל מלאכה מומחה, שכשהוא עולה לדוכן, ללא נאום כתוב, לעתים עם פתק קטן עם כמה נתונים, הוא דובר מתוך סמכות מקצועית מובהקת ומוכיח, שוב ושוב, שאין סתירה בין פולמוס חריף לבין לשון נקייה. אני מודה שכשהוא בצדו השני של הבית, קשה לי אתו. כי מלבד המחלוקת המדינית, היסודית, המפרידה בינינו, לעתים קרובות, אולי אפשר לומר: לעתים קרובות מדי, קשה לי מאוד לחלוק על דבריו הנכוחים. אמר רבי יהודה הנשיא: "אי-אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי. אשרי מי שאומנותו בסם ואוי לו מי שאומנותו בורסי". והנה ראינו שבמשך שני עשורים של פעולה נמרצת בכנסת ישראל, יכול חבר הכנסת להיות גם בורסקי וגם בסם, מעמיק ולומד סוגיה לפרטי פרטיה, חרוץ ללא לאות בדיונים הארוכים, המייגעים, כנראה לעתים גם, אפשר לומר, משעממים, וגם רואה את המכלול ומבין לעומק את חשיבותה של פעולה רצופה למופת. 20 שנה בבית הזה הוא בורסקי ולא דבק בו רבב. 20 שנה בבית הזה הוא בסם ולא ניתזה עליו טיפה אחת של יהירות. כמה טוב, כמה יפה, כמה חביב עלינו הצירוף הזה, כמה נרצה שירבו כמותו. הכנסת, כידוע, איננה מזמנת לנו רגעים רבים של אחדות, אבל זהו אחד מהם. וברוח זו אבקש עכשיו לעקור דברים מהקשרם המקורי ולהביאם משדה אחר,

משדה האספסת, לזירה שלנו, הכה מחוספסת. אביא, ברשותך, אדוני היושב-ראש, את הבית השלישי מתוך שירה היפה של לאה גולדברג, "האומנם", שנכתב לפני כ-70 שנה: "ונשמת את ריחו של התלם, נשום ורגוע / וראית את השמש בראי השלולית הזהוב / ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע / ומותר, ומותר לאהוב". כשג'ומס בא הנה, לא היה זר לו "ריחו של התלם", והיום ניתן, ואולי היום צריך, לומר גם את זאת: אצל ג'ומס פשוטים הדברים וחיים, ומשום כך אפשר בם לנגוע, ומותר בם לנגוע, וכה קל בם לנגוע. ולכן כאן, מעל הדוכן בבית הזה, על קשייו, שרוי לנו היום, אדוני היושב-ראש, ומותר, ומותר לאהוב. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר זאב בנימין בגין. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, יש לי הכבוד, העונג, וגם צער מעט, להזמין את חבר הכנסת חיים אורון להיפרד מהבית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני כבר יכול להגיד: חברות וחברים, איך אני עכשיו יוצא מזה? ראש הממשלה ואיתן אמרו שהם הכינו נאומים ושמו אותם בצד. אני הכנתי נאום והבטחתי לעצמי ולעוזרותי הנאמנות, ואפילו לאשתי, שאני לא אשים אותו בצד, כי אחרת אני לא בדיוק אשלוט במה שאני אומר. ולכן, אולי זו אחת הפעמים היחידות, כפי שבני הזכיר פה, שעליתי לדוכן עם נאום כתוב. אני אברח ממנו קצת. בדרך כלל אני עולה עם פתק, כפי שנאמר, ומסתדר. אני מבקש להודות לכל מברכי. יש בי מידה מספקת של חוש ביקורת עצמית כדי לברור את כל הרכיבים של מצוות אנשים מלומדה שמחייב מעמד פרידה מסוג זה, לבין מידה של כנות, הערכה והרבה תודה שאותן חשתי, ועל כך תודתי לכם. מאות פעמים, בעצם היום כבר אפשר לספור, מי שלא יודע, במחשב של הכנסת, עם אתמול בלילה זה מגיע כמעט ל-3,000 פעמים, עמדתי על הדוכן הזה. עמדתי כאן ונאמתי. נאומי האחרון היה בשעה 02:00, 02:30,

על נושא מאוד קשה ומאוד כואב מבחינתי, של ועדות הקבלה. אבל הפעם אני נרגש במיוחד. ראיתי את תפקידי כאן כש"ץ, שליח ציבור, העומד לפני התיבה ומייצג ומתווך בין הציבור לבין אלוהיו בשעת התפילה, ובו עולמי, שאינו דתי, והכתובת לתפילותי מאוד לא ברורה. מה משמעות שליח ציבור? הבית המסכם בשירו של יהודה עמיחי "דרך שתי נקודות" אומר: "חיינו שבכתב וחיינו שבעל-פה, חיינו שבעולם הבא וחיינו שבזה, חיינו הממהרים וחיינו העוברים לאט, דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד". ואני, בכל חיי הבוגרים, מחפש את הדרך בין היכולת להחליט על צעד מעשי, ממשי, שצריך לעשות, שצריך להחליט עליו, שצריך לבצע אותו, שצריך לתמוך בו או אולי להתנגד לו, איך לחבר בין אותה החלטה ובין אותה נקודה רחוקה באופק, שמישהו יקרא לה חזון, מישהו יקרא לה תפיסת עולם. מה שמחבר, מה שהמשורר מצליח לחבר בין שתי נקודות, אני מנסה לחפש כל ימי דרך לחבר בין שלוש נקודות: בין עצמי, על כל מה שאני מופיע כאן, על ההיסטוריה שלי, על משפחתי, על תפיסותי, על חברי, בין חזון רחוק, אופק, ובין החלטה קונקרטית, על תקציב, על הסכם, על פשרה. יש חברים רבים שפותרים את הדילמה הזאת, הם מוותרים על עצמם, ואז יש שתי נקודות, והן מתחברות, יש צעד קונקרטי ויש חזון. ושמחתי על דבריו של ראש הממשלה בעניין של האידיאולוגיה. יש רבים יותר שמוותרים על הנקודה השלישית: החזון לא חשוב, יש אני ומה שצריך להחליט מחר. וכמה זה קשה, וכמה זה מייסר, כל הזמן לנסות לחפש את הקשר בין אותן שלוש נקודות. אני כבר יודע, הקו איננו ישר, הוא מאוד מפותל, אבל השאלה הגדולה שעמדה בפני תמיד: האם הוא מחבר בין אותן שלוש נקודות, והאם אני לא בורח מאחת מהן, מעצמי, מחזוני, מתפיסת העולם שלי, או מאיזה החלטה קונקרטית, איך אומרים?

פתאום היא משנה המון. יכול להיות שעל זה המשוררים לא ייתנו לנו תשובה. זאת המלאכה שלנו. עד כמה אנחנו עושים אותה, עד כמה אנחנו ראויים,

שאלו אותי לא פעם: אז מה אתה בעצם,

ואני עונה: אני חניך ומדריך ב"שומר הצעיר". חניך, בבחינת שומר פעם שומר תמיד, ובעיקר כמי שמבין את מהותה של תנועת הנוער על-פי הבנתי, בערך ההגשמה האישית. לצמצם עד כמה שאפשר את הפער בין מה שאתה מאמין בו לבין איך שאתה חי, נוהג ומתנהג. זו מהות החלטתנו לעבור מרמת-גן ולהגשים, זאת המלה, בקיבוץ בנגב. היום אני יודע עד כמה לא ניתן, אבל עד כמה המאמץ הזה ראוי, ועד כמה אסור להפסיק אותו.

זאת האמונה הבסיסית שהערכים האלה, שאתה מאמין בהם, יש להם תחולה ותוחלת לא רק לך, לא רק למעגל שלך, לא רק לקיבוצך, אלא אולי לחברה כולה, אולי לכל מרכיביה, ליהודים וערבים, דתיים וחילונים, ולכל החתכים שקיימים בתוכנו, ואולי בעצם גם זאת אשליה, לעולם כולו. אני יודע שזה לא פשוט, ואני שמח, במורשת שגדלתי עליה, ואני מנסה לנסות להגשים אותה בדרכי שלי, ושניתנה לי הזירה הכל-כך חשובה, כמו הבית הזה, כדי לנסות לממש אותה. אני רוצה להודות לחברי לסיעה לדורותיהם, עוד מתקופת סיעת מפ"ם, שאתה הגעתי לכנסת ב-1988, שחברה למרצ ופעלה כאן שנים רבות ביחד, וניסתה להטביע חותם רק בפעולה המשותפת שלנו, לאילן ולניצן, שפעלנו יחד בתקופה לא קלה, ואני מאמין שהם ימשיכו לפעול בדרך הזאת, ולזהבה גלאון שתישבע כאן ביום שני הקרוב, ותמשיך גם היא בדרך זו, ואני בטוח שבהצלחה רבה. אני רוצה להודות לחברי הכנסת מסיעות הבית השונות, שלעתים שיתפתי אתם פעולה, לעתים התעמתנו, אני מקווה שבדרך כלל תוך הקשבה, דו-שיח וכבוד הדדי, לעובדי הכנסת, שעם רבים מהם קשרתי קשרי ידידות, חברות והערכה במשך שנים רבות.

מנהלת הסיעה שלנו, גם היא הרבה שנים, לעוזרות הנאמנות שלי, דקלה ומור, שחלק כל כך גדול מהצלחותינו בעצם מקורו בהן, בעבודתן, במסירותן, ובמקרה שלי בהזדהות המלאה שלהן עם מה שאני עשיתי ובעצם עשינו יחד. ולשני מעגלים שבהם אני נטוע כל-כולי, לחברי קיבוצי, להב, שתמיד התעניינו, גיבו, תמכו ועודדו, ולבני משפחתי, לאחי ולאחותי, לבתי ולבני ובני-זוגם, לנכדי, ולכל השבט לבית ירליכט-אורון, שהולך וגדל ומתרחב, ולנילי, שבלי תמיכתה, גיבויה, חיבוקה האוהב, לא הייתי יכול להקדיש את רוב זמני, כל כך הרבה שנים, לשליחות הציבורית.

(מחיאות כפיים) הפסקה לשתי דקות כדי לאפשר לחברים, ולאחר מכן נמשיך בסדר-היום. (הישיבה נפסקה בשעה

חברי חברי הכנסת, אנחנו מחדשים את הישיבה ופותחים בהודעה אני מקווה שהיא קצרה,

יושב-ראש ועדת הכנסת, ובלי להצביע. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרים, חברות

יחימוביץ כממלאת-מקום קבועה. חילופין אלה ייכנסו לתוקף ביום שני הקרוב,

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. חברי

התשע"א 2011. אני מזמין את חבר הכנסת יוחנן פלסנר

אלה לא הדברים שלי אלא של נציג ישראל ביתנו. דרך אגב, השר גדעון סער, אני מקווה שזה לא בעייתי מבחינתך, כי ההצעה הזאת בעצם משקפת עקרונות ממסמך שאתה חתמת עליו, ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לישראל ביתנו, שאתה והשר מיסז'ניקוב חתומים עליו. פשוט לקחנו את עיקרי ההקלות בגיורים שאתה הצעת, היו אמורים לעבור בחקיקה לפני 21 חודשים, ואנחנו מביאים אותם היום לכנסת. אני מבין שמנעמי המשרד נעימים לך, אדוני השר, אבל חבל שהסכמים שאתה חתמת והצגת לציבור, אתה לא חושב שחשוב לקיימם. חברי חברי הכנסת, נושא הגיורים הוא נושא שעדיין נמצא באופן מאוד משמעותי על סדר-היום של החברה הישראלית. הנתונים, ואולי צריך להזכיר אותם: בערך 88,000 ילדים ובני-נוער נמצאים במדינת ישראל, ישראלים, נמצאים במערכת החינוך הממלכתית, מדברים עברית, הולכים לשרת בצבא, אינם יהודים על-פי ההלכה. רבים מתוכם רוצים לשרת בצבא. ומהם החסמים? מדוע הם לא משרתים? עכשיו אני אביא מסמך שהזמין אותו לא אחר מאשר בנימין נתניהו, כחבר כנסת. בכנסת הקודמת, משום מה, כשהיה חבר כנסת, הנושא הזה מאוד עניין אותו, היה לו מאוד חשוב. הוא רצה להבין מה צריך לעשות כדי להקל את הקשיים בתהליכי הגיור. הזמינו את המסמך הזה בנימין נתניהו והשר דהיום, חבר הכנסת דאז, יולי אדלשטיין. ובכן, מר נתניהו, לפי המסמך שאתה הזמנת מהממ"מ, חסמים רבים ניצבים בפני העולים הלא-יהודים, זה קובע המסמך של הממ"מ, ומונעים ממנו להתגייר. בין השאר, התדמית השלילית של בתי-הדין המיוחדים לגיור, הדרישות המחמירות של בתי-הדין בכל הקשור לאימוץ אורח חיים דתי, לחינוך הילדים במסגרות דתיות, שעות הלימוד הרבות במכוני הגיור והאולפנים. ואז מובאים כאן נתונים שהם לא פחות ממדהימים: 20% מכלל הנשאלים, שזה בערך רבע מהאוכלוסייה הפוטנציאלית לגיור, שעומדת על כ-300,000,

אנחנו מדברים על משהו כמו 80,000 90,000 מעולי חבר המדינות, השיבו שהתהליך קשה, שמקשים, שהם חשים שלא מעוניינים לאפשר להם להצטרף לעם ישראל, בהיבט הזה של הצטרפות לעם היהודי. אלה הנתונים מהמסמך שלא אני הזמנתי, מסמך שהוכן על-ידי מרכז המחקר של הכנסת לבקשתו של חבר הכנסת נתניהו בכנסת הקודמת, ואז משום מה הוא התעניין בנושא החסמים בפני גיור. וחשוב להבין, חברי הכנסת, אנחנו מדברים כאן על הצעת חוק קונסנזואלית, שעולה בקנה אחד עם הסטטוס-קוו. אנחנו לא מדברים על גיור רפורמי או קונסרבטיבי, סוגיה אחרת שדורשת דיון אחר, אלא במסגרת ההלכה, במסגרת המערך שמנוהל היום על-ידי הרבנות הראשית, אילו הקלות ניתן לבצע על מנת לאפשר לעשרות אם לא מאות אלפי אזרחים ישראלים, שהם מזרע ישראל, שעלו לארץ מתוקף חוק השבות ורוצים להצטרף. על מנת לתת פתרון לסוגיה הזאת נחתם ההסכם הקואליציוני. כי בעת עריכת ההסכמים הקואליציוניים הנושא הזה היה חשוב לחברים מישראל ביתנו, הנושא הזה היה חשוב לחברים בליכוד, היה חשוב לשר גדעון סער, לשר סטס מיסז'ניקוב, לראש הממשלה כמובן, שההסכמים האלה נעשו בשמו. ולפי ההסכם הקואליציוני, מדינת ישראל צריכה להיחשב אזור אחד לעניין הגיור. אני קורא מסעיף 41 להסכם הקואליציוני בין הליכוד לישראל ביתנו: מדינת ישראל תיחשב לאזור אחד לעניין הגיור. לא יהיה תוקף לביטול גיור שנעשה על-ידי בית-דין מוסמך. חבר בית-דין מיוחד לגיור יהיה מוסמך לגייר או לרשום לנישואים מתגיירים, גם אם הם לא גרים באותה טריטוריה או באותו אזור מגורים שבו נמצא בית-הדין לגיור, ורבני ערים ומועצות מקומיות יהיו רשאים לגייר ולהקים בתי-דין לגיור.

אלה הצעות מההסכם הקואליציוני של הליכוד וישראל ביתנו, שחבר הכנסת אלקין, שנמצא פה, כמובן גם, אני לא רואה את חתימתו כאן, אבל הוא אמר לי שגם חתימתו היתה על ההסכמים הקואליציוניים. ומה קורה בפועל? הדבר הזה היה אמור להגיע לכנסת ישראל שלושה חודשים מיום כינונה של הממשלה הקודמת. שלושה חודשים מיום כינונה של הממשלה, זה אומר, הממשלה הוקמה, ממשלת ה-1 באפריל, ממשלת השקר הזו, הוקמה ב-1 באפריל 2009, אדוני היושב-ראש. לכן עד 1 ביולי 2009 העקרונות הללו היו אמורים לעבור, להגיע ולהפוך לחוק במדינת ישראל, בתמיכת הקואליציה. 21 חודשים לאחר פקיעת המועד אנחנו רואים את השרים, רואים את השר גדעון סער, שיצא הרגע, מתרווח בנוחיות על הכיסא שלו. רואים את חבר הכנסת אלקין נהנה ומחויך בתפקידו כיושב-ראש קואליציה, עם כל הכבוד וכל השררה וכל העוצמה. אבל מאות אלפי יהודים, עולים מחבר המדינות, החלום שלהם

כיהודים לעם ישראל הולך ומתרחק מהם. חברים, זה כבר לאט-לאט הופך, זה כבר לא חלום. הם ויתרו, הם התייאשו, הם לא מעוניינים. עכשיו הם רואים את עצמם כישראלים, והם כבר התחתנו עם ישראלים והם יהפכו לחלק מהקהילה הישראלית. והתוצאה של הדרישות המחמירות, ושכל אחד עושה תחרות עם השני, ורבנות ראשית מסתגרת, ובמובן הזה רבנות ראשית אנטי-ציונית, התוצאה של המדיניות הזאת היא לא שחס וחלילה אותם אזרחים יעזבו את מדינת ישראל,

ואנחנו לא רוצים שהם יעזבו. אלא התוצאה של הדבר הזה היא שפשוט הם יוותרו עליו, כמו שבפועל הם עושים. הם יוותרו על השאיפה שלהם להפוך להיות ליהודים. לכן ההצעה הזאת משקפת את הקונסנזוס הציוני, הישראלי המרכזי. חתומים עליה רוב חברי סיעת קדימה כיוזמים. זו הצעה שבבסיס שלה היא אומנם עולה בקנה אחד עם ההסכם הקואליציוני, אבל אנחנו רואים שזו קואליציית שקר, קואליציית פחד, שחתמה על הסכמים כדי להתיישב על כיסאות, ועכשיו היא מונעת מפחד, פחד מפני השותפים, מפני שותפי המיעוט בממשלה הזאת. קואליציה שפועלת בניגוד לחוקים שהיא עצמה קידמה, הרי דודו רותם וחברי ישראל ביתנו קידמו חוק בדיוק כזה. קואליציה שפועלת בניגוד להסכמים הקואליציוניים שהיא חתמה עליהם. קואליציה שפועלת בניגוד למחקרים שהיא עצמה הזמינה, בנימין נתניהו הזמין את המחקרים שהראו את הנחיצות של החוק הזה. קואליציה שפועלת בניגוד לאמירות שלה. יש לנו כאן האמירות של דוד רותם בזמן שהוא היה עוד אמיץ, לפני שהוא התרגל ונהנה כל כך מהתפקיד של יושב-ראש ועדת חוקה, מהתפקיד המרכזי שזה מקנה, לפני שהוא, אפשר להגיד, נכנע לשררה. כל העקרונות הללו, עקרונות שהם באמת לא פורצי דרך. אני לא חושב שהמצאנו כאן שום דבר מיוחד. בסך הכול אנחנו באים לעמוד על כמה עקרונות מאוד פשוטים. אותם רבני ערים,

הרב גפני, כל כך סומכים עליהם בכל כך הרבה סוגיות, פתאום כשזה מגיע לסוגיית הגיור אתם לא מעוניינים להעניק להם את הזכאות להקים בתי-דין לגיור. אותם רבני ערים שאתם כל כך סומכים עליהם בכל כך הרבה סוגיות, אתם לא מעוניינים לאפשר להם להעניק שירותים לאזרחים, גם אם הם אינם תושבים של אותה רשות מקומית. אותם רבני ערים שאתם כל כך סומכים עליהם, מדוע לא תאפשרו את הסמכות החוקית שלא לבטל את הגיורים שהם עושים? וכמובן, לאפשר להם לרשום לנישואים. אלה הדברים הנדרשים, אלה דברים שהם במרכז הקונסנזוס, אלה הדברים שאנחנו כקדימה מעוניינים לקדם. לא כקפריזה, לא כמשהו מתריס, לא כמשהו שמשנה את הסטטוס-קוו. כמשהו שמייצג את העקרונות הציוניים הבסיסיים, כמשהו שנותן מענה לצורך אמיתי של עשרות אלפים מאזרחי ישראל, שבכל הקומבינות של הקמת הממשלה הזאת ושל תחזוק הקואליציה הזאת, משום מה שכחו אותם בחוץ.

תודה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. ישיב על הצעת החוק השר דניאל הרשקוביץ מטעם הממשלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הנדונה כוללת כמה שינויים הנוגעים לסמכות לערוך גיור בישראל ולבטלו, ולסמכות לרישום נישואים של בני-זוג שאחד מהם לפחות עבר הליך גיור. בהתאם להצעה, לרב עיר תהיה סמכות לאשר גיור ולערוך גיור, והוא יהיה רשאי להקים בית-דין לגיור. ההצעה עוד מבקשת לקבוע כי לא יהיה ניתן לבטל גיור שנערך על-פי הצעת החוק. עוד מבקשת ההצעה לקבוע, כי רב שמונה לרשום נישואים של מי שגר בתחום מוניציפלי מסוים, יהיה רשאי לרשום נישואים של בני-זוג שאחד מהם עבר הליך גיור גם אם אינם מתגוררים בתחום המוניציפלי האמור. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק, בין היתר מן הטעמים הבאים, עכשיו אני מביא את טעמי ועדת השרים לענייני חקיקה. לעניין גיור על-ידי רבני ערים, חבר הכנסת שטרית, אתה רוצה לשמוע את הנימוקים? כן, בטח. לעניין גיור על-ידי רבני ערים, הצעת החוק אינה כוללת הסדרים הכרחיים הנוגעים לעניין זה, ואי לכך היא חסרה עד מאוד. כך, הצעת החוק אינה מסדירה את אופן הפיקוח של המדינה על בתי-הדין שיוקמו על-ידי רבני הערים ואת הכללים שלפיהם יפעלו בתי-דין אלו. יש להדגיש כי לגיור יש משמעות אזרחית משפטית מעבר למשמעות הדתית ההלכתית. ככל שהמועמד לגיור אינו אזרח ישראלי, הרי שהליך הגיור שהוא יעבור עשוי ליתן לו מפתחות לקבלת אזרחות מכוח חוק השבות. דוגמה זו, כמו דוגמאות רבות אחרות, מדגישות את הצורך הרב להסדיר, בטרם קידום החקיקה, היבטים שונים הנוגעים לתחום הרגיש של הגיור. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי לא יהיה ניתן לבטל גיור של מי שמתגייר לפי סעיף זה. ביטול גיור הוא סוגיה רגישה, הלכתית ומשפטית כאחד. יש לציין כי ההלכה היהודית מכירה בעילות שבשלהן ניתן לבטל גיור. גיור שהמדינה מכירה בו הוא אך ורק כזה שנעשה על-פי ההלכה, ולכן לא יהיה זה נכון להגביל את האפשרות לבטל גיורים במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות. אני חוזר ומדגיש: ההלכה קובעת שבמקרים חריגים, ישנן שיטות שונות בפוסקים, אבל ההלכה קובעת שבמקרים מסוימים יש עילה לביטול גיור. מאחר שאנחנו בארץ מכירים רק בגיור שנעשה על-פי ההלכה, הרבנות.

לגבי גיורים הנעשים בארץ, על-פי ההלכה, ממילא לא יהיה נכון להגביל ולמנוע אפשרות ביטול גיורים באופן כולל. אגב, בהקשר זה נציין כי בהנחיות שפרסם הרב הראשי, הראשון לציון, הרב עמאר, נקבע כי דיון בתוקפו של גיור ייעשה אך ורק בפני הרכבים שימונו על-ידו אד-הוק לנושא זה, דהיינו להבדיל מהנוהל בעבר, שבו בעצם יכול היה בית-דין רבני או בית-הדין הגדול בהרכב רגיל לבטל גיור, כפי שגם נעשה. מאז הנחיותיו של הרב הראשי, רק הרכבים שימונו על-ידו אד-הוק. באמצעות גיבוש ההסדרים האלה ניתן לוודא כי הסמכות לביטול גיור תיעשה במשורה, במקרים מתאימים, תוך שקילת מכלול שיקולי העניין ובמתינות הלכתית. באמצעות ההסדר הפרוצדורלי האמור הביא הרב הראשי לכך שהאפשרות לביטול גיור תיעשה בידי דיינים מתונים, בעלי מודעות ורגישות לצורכי החברה הישראלית בכלל והגרים בפרט. הגם שישנם חילוקי דעות קשים במישור ההלכתי והציבורי סביב סוגיית ביטול הגיור, לית מאן דפליג שישנן נסיבות קיצוניות, שבהן יש מקום לעשות שימוש בסמכות לבטל גיור. לדברים האלה הייתי רוצה להוסיף כמה דברים נוספים, מעבר לשיקולים שעלו בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, כמה דברים מניסיוני. חבר הכנסת פלסנר, מקובל, לצערי, לזרוק רפש במערך הגיור. מי שמכיר את מערך הגיור במדינת ישראל יודע שמרביתו נעשה בידי דיינים מתנדבים, אנשים בעלי מודעות ציונית גדולה, מודעות לאומית גדולה, מודעות גדולה לבעיה האנושית ולצורך למצוא פתרון. אני עצמי הייתי אב בית-דין, חבר הכנסת פלסנר, ותחת ידי עברו מאות אם לא אלפי גיורים, ואני רוצה להבטיחך נאמנה שרוב העוסקים בגיור באמת עושים זאת מתוך ראייה הדומה לראייתך. נוכח הקשיים המשמעותיים שהבעתי מקודם, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה לשר הרשקוביץ. יש לך, חבר הכנסת פלסנר, אפשרות להתנגד להתנגדות. חמש דקות, אדוני. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי השרים, מדהים, פשוט מדהים לשמוע את השר הרשקוביץ. אני שומע את הדברים שלך כאילו אין בעיות במדינת ישראל, כל סוגיית הגיורים, אפשר להמשיך להתפלפל ולהתפלמס ולחשוב. דווקא כשהרבנות היתה בידיים של הזרם שאתה מייצג, סוגיית הגיור היתה הרבה יותר נגישה במדינת ישראל. היום הגיור, הקימו גטו מסביב למערך הגיור, ולא מגיירים במדינת ישראל. יש כאן נתונים: כ-300,000 ישראלים הם בפוטנציאל המתגיירים. עשרות רבות של אחוזים מתוכם, לפי המסמך של הממ"מ, רוצים להתגייר. זה עשרות אלפים. למעלה מ-80,000 ילדים ובני-נוער רוצים להתגייר, ואתה מתפלפל ומתפלמס ומתווכח, אגב, עם השותפים שלך. הרי את העקרונות שאני הצעתי לא אני המצאתי, אני לא רוצה זכות יוצרים, גדעון סער, שנמצא לידך, הוא כתב את המסמך הזה. הוא מדבר על כך שלא יהיה תוקף לביטולו של גיור שנעשה על-ידי בית-דין מוסמך, אלא אם כן החליט בית-הדין המגייר כי הגיור נעשה על בסיס מידע מטעה או הסתרת מידע מכוונת. זה העיקרון שנקבע, אין לנו שום בעיה עם העיקרון הזה, שאם היתה הסתרת מידע, ייפסל הגיור, אבל אתה יודע טוב מאוד שלא בזה מדובר, מדובר במשהו אחר לגמרי, מדובר בקבוצה של רבנים לא ציונים, שלא מעוניינים לגייר ישראלים, כי הם רוצים לקבוע מי יהיו ישראלים, והם השתלטו, אתה והחברים שלך חתמתם על החוק הזה. אני מציע שתדייק. אני לא חתום על החוק הזה. ואני מציע שלפחות אתה, דודו רותם, תתמוך בחוק הזה, הקלות בגיורים, רבני ערים, פתיחת אזורי רישום, פתיחת אזורי רישום לטובת רישום נישואים, כל הדברים ההגיוניים. אף אחד לא מדבר פה על ההלכה. תודה, חבר הכנסת רותם. בסך הכול מדברים על העצמה, על חיזוק, על פתיחה. אלה התכונות שלכם, אתם רציתם, בתוך 90 יום. תראה איך הם יורקים לכם בפרצוף, איך הם צוחקים עליכם, ומה אתם עשיתם למען העולים ששלחו אתכם? חבר הכנסת רותם, תודה. אתה חתום על הסכם קואליציוני, זה יפה, אבל מה שווה הנייר הזה? הנייר הזה לא שווה שום דבר. דיברתם על ועדה, דיברתם על 90 יום. אתה יודע כמה זמן עבר מאז קמה ממשלת השקר הזאת של 1 באפריל 2009? כמה פעמים 90 יום עברו? עברו 90 יום כפול ארבע כפול שתיים, שמונה פעמים 90 יום, שמונה פעמים שקר, שמונה פעמים הפרות של ההסכם הקואליציוני שחתום כאן בראשי תיבות על-ידי גדעון סער והשר סטס מיסז'ניקוב. השר מיסז'ניקוב, אתה חתום על העקרונות שמופיעים בהצעה הזאת. למה לא לתמוך בה? למה לא לקדם אותה? אתם חושבים שעדיין 90 היום יעברו? איך אתה מחשב 90 יום? אולי יש אריתמטיקה חדשה ומיוחדת. כשמדובר בג'ובים של שרי הליכוד ושרי ישראל ביתנו, יש מתמטיקה חדשה, זה לא 90. כל 90, צריך לראות אותו כ-90 כפול 10 או 90 כפול 18, עד סוף הקדנציה. חבר הכנסת רותם, אתה לא ברשות דיבור עכשיו.

אתה יכול רק להקשיב. אל תפריע. חבר הכנסת רותם, אני מציע שפשוט תתמוך בהצעת החוק. הרי אתה אבי העקרונות של ההצעה הזאת. אתה עשית את החוק. אתה באת עם הרעיונות האלה, והם מנוסחים כל כך יפה. רבני העיר ומועצות מקומיות יהיו רשאים לגייר, זה מתוך ההסכם הקואליציוני. חבר בית-דין מיוחד לגיור שאינו רושם נישואים מוסמך יהא מוסמך לטפל ברישום נישואים של בני-זוג, אשר אחד מהם לפחות, שרים לא מפריעים, אדוני. יהא מקום מגוריהם של בני-הזוג אשר יהא, זה מתוך ההסכם הקואליציוני. אני מציע, בפעם הבאה, כל כך היית חד כשניסחת את ההסכם הקואליציוני, כל כך דאגת לבוחרים שלך. מה קרה? מה השתנה? אני מבין שהשתלט הפחד על מר נתניהו, וכל מה שמבקשות ממנו הסיעות החרדיות, הוא מקבל. אתמול ביקשו ממנו את חוק הג'ובים, הוא התקפל, למרות כל ההכרזות שלו שהוא לא יקדם אותו, הוא קידם אותו. אבל מה הפחד שלכם? ממי אתם פוחדים? מה קרה? זה אפילו בהסכם הקואליציוני, זה לא מפר את הסטטוס-קוו. תקבלו אומץ, ואולי פעם אחת תעשו את הדבר ההגיוני. פעם אחת תחשבו על הבוחרים שלכם, על אזרחי ישראל, על האינטרס הציוני, ולא רק על האינטרס של הג'וב.

תודה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. נא לשבת. מי שרוצה להצביע, שישב ולא יפריע. גם לא מדברים בטלפון. ההצעה להסיר מסדר-היום

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (סמכות בענייני גיור),

בעד, 21, נגד, 49. אם כך, הצעת החוק לתיקון פקודת העדה הדתית, של חבר הכנסת פלסנר, לא התקבלה. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה, ואנחנו באמת נזמין את חבר הכנסת מגלי והבה להציע את הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון, פיצוי נפגעי תאונות דרכים בחו"ל), התשע"א 2010. ישיב במקום שר המשפטים השר זאב בנימין בגין. הנושא ירד, והצעת החוק לא התקבלה. לא, לא, זה ירד. זה ירד. זה ירד. אל תדאג. אתה מודאג מזה? אולי ננסה לשכנע אותו שכן, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בבקשה. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הצעת החוק הזאת, תתחיל. לאט לאט זה יירגע. כמה שניות. תחת הרושם של החוק הקודם. חברי, אל תפריעו לי, כן? הצעת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נחמן שי, נחמן שי, חבר הכנסת מגלי והבה מבקש לא להפריע לו מהסיעה. הוגשה, לצערי הרב, לפני חצי שנה לוועדת השרים, על מנת לתקן עוול עם עובדי מדינה נאמנים כעובדי משרד החוץ. אמרה לי אותה ועדת שרים לפני חצי שנה: תמתין שלושה חודשים, אנחנו נסדיר את עניין הצעת החוק בתקנות ונפתור את הבעיות של אותם עובדי משרד החוץ, ותיכף אני אסביר,

שום דבר לא נעשה, והייתי מוכרח להביא היום את הצעת החוק בדבר פיצויים לנפגעי תאונות דרכים לשליחים ובני משפחותיהם בחוץ-לארץ. מתברר שהרבה שליחים פנו בעבר למשרדיהם, פנו בעבר למשרד האוצר, למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, וביקשו מהם שיסדירו את הפיצויים לאותם שליחים ברגע שקורית תאונת דרכים. החוק היום לא מכסה את השליחים ולא את בני משפחותיהם ברגע שקורית תאונת דרכים. יותר מזה, בחלק מהמדינות, חברי חברי הכנסת, אותם שליחים, הביטוח המקומי שיש להם, הביטוח מכסה את הנהג בלבד.

אותו שליח, אם הוא נוסע וחס וחלילה קורית תאונת דרכים ונמצאים אתו בני משפחתו, הם לא מכוסים. אני מתפלא ששר המשפטים לא נמצא כאן, כי שר המשפטים הוא זה שהתחייב בוועדת השרים שיפתרו את הסוגיה של השליחים האלה, המסורים, של משרד החוץ, שעושים את השליחות שלהם והמדינה לא חושבת עליהם. לצערי הרב, כשהלכנו ובדקנו, ישנם שליחים של מוסדות אחרים, כמו שליחי המוסד, אדוני היושב-ראש, ומשרד הביטחון, הם מכוסים בחוק הפיצויים אחרי תאונת דרכים או בתאונת דרכים, לעומת אותם שליחים של משרד החוץ. וכאן נוצר פער, פער שלא מתקבל על הדעת. וכאן באה הצעת החוק, לפתור את הפער הזה. אני גם מתפלא שנציגי משרד החוץ שהיו בוועדת שרים, או מי שמייצג אותם, אותה מפלגה ששייכת לקואליציה, לא דאגה להעביר את הצעת החוק, שתהיה מקובלת ותעבור, שתוכל לפתור את הבעיה של אותם שליחים. אנחנו חוזרים על הבעיה הזאת. אני ביקשתי מוועדת השרים, מבחינתי זה לא לחפש הצעת חוק כדי שיירשם הקרדיט שעשיתי הצעת החוק, אלא לפתור את הבעיה של אותם שליחים. אמרו לי: תמתין שלושה חודשים. עברה חצי שנה, מאומה לא קרה. אני מאוד מכבד את השר בגין, אבל שלחו אותו לענות לי על הצעה ששר המשפטים היה צריך לתת לה פתרון, ויש עליה התחייבות שהוא פותר את הבעיה של אותם שליחים. אז אנחנו, לצערי הרב,

כנראה ועדת השרים, כשמביאים אליהם הצעות חוק, כל הצעת חוק שנוגעת לקואליציה, אוטומטית מתקבלת אחרת. כל הצעה שבאה לפתור בעיות של עובדי מדינה, כדוגמת ההצעה הזאת, לפתור את בעיית השליחים של משרד החוץ בחוץ-לארץ, שהיום הם לא מבוטחים, המשפחות שלהם לא מבוטחות, הממשלה, ועדת השרים דוחה את הצעת החוק. האם מישהו יכול להגיד לי מדוע? האם מישהו יכול לקחת על עצמו חס וחלילה שאותו שליח, ואני מדבר אתכם על עובדות, קיבלתי הרבה פניות משליחים, מנציגים, משגרירים, משליחים בחוץ-לארץ שאמרו לי: ישנן מדינות שבהן לא רק שהחוק לא מכסה אותם, גם הפיצויים לנפגעים כמעט לא קיימים. אז מה האחריות של הממשלה? מה האחריות של השרים? מה האחריות של שר החוץ כלפי העובדים שלו? יקומו ויטענו: גם אתם הייתם במשרד החוץ. נכון, היינו, אבל הבעיה, העלו אותה לפנינו רק לפני שנה. כשאני הייתי סגן שר החוץ לא העלו את הבעיה הזאת. ובאנו מתוך כוונה טובה לפתור את הבעיה הזאת בהצעת החוק. אני אומר לך, אדוני השר שאמור להשיב לי: אני מוכן לתאם כל קידום של ההצעה הזאת מול משרדי הממשלה. אני לא מחפש פה קרדיט, אני מחפש לפתור בעיה של אלפי שליחים, שבמקום לחשוב על העבודה שלהם ועל האחריות שלהם ועל השליחות שלהם הם צריכים לחשוב: כשהילדים הולכים לבית-הספר, הוא מסיע אותם, אותו שליח, אותו שגריר, אותו קונסול, וחס וחלילה קורית לו איזו תאונה, הוא לא מכוסה. ואפילו אם הוא ילך לביטוח פרטי, אני לא בטוח אם הביטוח הפרטי יכסה לו את הסוגיה הזאת. מדוע השליחים של אותה ממשלה, של אותם משרדי ממשלה, אם משרד הביטחון, אם משרד ראש הממשלה, מקבלים את הכיסוי הביטוחי הזה של תאונות דרכים?

משרד החוץ מקופח כאן? ולצערי, אני לא רואה אף אחד מנציגי משרד החוץ, לא השר ולא סגן השר. כנראה ענייני העובדים חשובים להם, אבל אם לא חשובים ענייני העובדים וענייני השליחים לממשלת ישראל, למה שיהיו חשובים, כי אם היה חשוב להם, היתה הצעת החוק מתקבלת, והיינו מאשרים אותה. אני מבקש, אדוני השר, אם באמת יש לך כוונה לפתור את הבעיה של אותם שליחים, של אותם אנשים, אני מוכן לתאם את כל הקידום של הצעת החוק הזאת עם הממשלה. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. כבוד השר זאב בנימין בגין, בבקשה. משיב בשם שר המשפטים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד המציע, אמרת בדבריך שאינך מבקש אשראי לגבי הצעת החוק הזאת. הוא מבקש מזומן.

הוא מבקש מזומן. היה ראש ממשלה, לפני שנים רבות, שביקש מקודמו, אם אתם זוכרים את הנאום ההיסטורי הזה: תן לי אשראי. אבל זה הכול כבר מאחורינו, זה אולי כבר 50 שנה. מכל מקום, חבר הכנסת והבה, אינך מבקש אשראי אבל אתה ראוי לאשראי מפני שהעלית בפני הממשלה, הציבור, הכנסת, בעיה חשובה וביקשת למצוא לה או להעניק לה פתרון באמצעות הצעת חוק. ועדת השרים לחקיקה דנה בהצעתך בסוף מאי בשנה שעברה, ועמדת הגורמים המקצועיים, בעיקר המשפטיים, היתה שהיות שההצעה מבקשת להחיל את החוק הישראלי, את חוק הפיצויים, על עובדי מדינה המצויים בשליחות בחוץ-לארץ, את זאת לא ניתן לעשות כי לא ניתן להחיל את החוק הישראלי בחוץ-לארץ. הוועדה החליטה לבקש דחייה של שלושה חודשים כדי לנסות בכל זאת למצוא פתרון לבעיה החשובה שהעלית. אני מביע את צערי על כך ששלושת החודשים האלה התארכו, אבל לא לשווא, מפני שישבו המומחים לדבר, חיפשו פתרון ומצאו פתרון, ואם הפתרון איננו בחקיקה, אני חושב שבדרך כלל רצוי הדבר, מפני שבחקיקה ידנו רבה לנו בכנסת, ולא תמיד כל הצעות החוק אכן זוכות לחקיקה. הפתרון שנמצא בעבודה משותפת של משרד המשפטים,

משרד האוצר בשיתוף עם משרדי ממשלה אחרים, גם משרד הביטחון,

חברת "ענבל", חברי המציע, חברת "ענבל", שהיא הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה במשרד האוצר,

כתב כיסוי שיקנה לעובדי המדינה ובני משפחותיהם פיצויים בשל נזקי גוף שייגרמו להם בתאונות דרכים בחוץ-לארץ, כפוף לכמה תנאי סף, למשל היעדר מקורות פיצוי אחרים, קיומה של נכות צמיתה ובכפוף לתקרה בסך 2 מיליון שקלים. מקורות המימון לקרן הזאת יהיו תקציבי משרדי הממשלה. עקרונות כתב הכיסוי ומקורות המימון לקרן שממנה ישולם הפיצוי, עוגנו כבר בהוראות של החשב הכללי. אנחנו חושבים שההסדר הזה פותר את הבעיה החשובה שהעלית בהצעת החוק. אנחנו חושבים, לכן, שאין צורך בהמשך קידום החקיקה. אני מקווה שההסדר הזה נראה לך, ואם כך הדבר, אז אולי נימנע מהצבעה, אבל אם דרושה הצבעה, נצביע ואולי גם בהסכמתך נסיר את ההצעה הזאת. אני חוזר: האשראי לפתרון הזה מגיע לחבר שהעלה את הבעיה, הלוא הוא חברנו חבר הכנסת מגלי והבה. אני מצטער גם ומתנצל על כך שאני מאכזב אותך בכך, על-פי דבריך, שאני עליתי לדוכן להשיב. נבצר משר המשפטים להיות במליאה בשעות אלה. הוא כבר מן הבוקר לא בירושלים, או מאמש, ועל פי-החלטת הממשלה, אני, בהיעדרו, גם ממלא את מקומו.

עשיתי כמיטב יכולתי, בעזרתו, כמובן, של עוזר השר הנאמן גלעד סממה, שמכין את החומר בנאמנות. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שנתייעץ שוב. יש הזדמנות למציע לעלות לדוכן ולהביע את דעתו על הפתרון שהממשלה מציעה.

תודה רבה לך, אדוני השר. חבר הכנסת מגלי, אתה רוצה לעלות ולהביע את עמדתך? חבר הכנסת מגלי, אתה רוצה להביע את דעתך בעניין או שאתה מסכים לדברי השר? אדוני היושב-ראש, רבותי השרים,

אני מודה לך על התשובה שלך. לא בכדי אמרתי בהתחלה שלפעמים שולחים תשובה של שר לכאן עם שר אחר, והוא בא ועונה לו,

אני יושב המון שעות כאן ומנהל ישיבות, לפעמים לא באים בדיוק לידי ביטוי כמו שאותו שר התכוון או שאותו משרד התכוון. אחרי שלמדתי מה ששמעתי ממך אני חושב שההצעה הגונה, בתנאי שבעוד שלושה חודשים העניין ייסגר. תבואו להודיע כאן לפרוטוקול שנמצא הסדר. אני חושב שנמצא כבר. ככה הבנתי. אבל הוא רוצה גם לראות שזה נגמר.

אמרת שעדיין בהכנה. לא, מעוגן כבר בהוראות החשב הכללי. אם מעוגן בהוראות החשב הכללי אני מוריד את ההצעה. אבל אפשר תמיד לחזור ולדווח. כי אמרתם: שלושה חודשים לא הספיקו. אתה ביקשת בדברים שלך דחייה לפי מה שהקראת. תהפוך את זה להצעה לסדר-היום ואז תוכל לעקוב.

אני הופך את זה. אני מקבל את ההצעה להפוך את זה להצעה לסדר-היום. אני מקווה שעובדי משרד החוץ ואלה שבאמת זקוקים לאותו שירות ולאותו ביטוח שדיברת עליו ודיברנו עליו, נושא הצעת החוק, ייפתר. אנחנו נהפוך את זה להצעה לסדר-היום ונזמין את הגורמים הנוגעים בדבר לשמוע שאכן יש פתרון. ובא לציון גואל, תודה. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה.

אין ספק שהנושא הזה, זה שזה סודר זה גם רשום על שמך. אתה בעצם חוללת את העניין ואתה קידמת את הדבר, ואנחנו גם שמחים שזה לא היה צריך להגיע לחקיקה אלא משרד המשפטים ומשרד החוץ הגיעו ביחד להסכם וטיפלו בעניין והדבר הגיע לסידור.

כפי שהציע מציע החוק, חבר הכנסת מגלי והבה,

מי שבעד זה בעד הצעה לסדר-היום, וזה בהסכמה, ומי שנגד, זה הצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכלכלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 41, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים (תיקון, פיצוי נפגעי תאונות דרכים בחו"ל) הפכה להצעה לסדר-היום והיא תידון בוועדת הכלכלה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, שידורי הטלוויזיה בשפה האמהרית (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת שלמה מולה. ישיב שר התקשורת משה כחלון. בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה. בבקשה, חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, רבותי השרים, האמת היא, אני לא יודע אם השר כחלון נמצא כאן. אני הייתי רוצה לשאול אותו, את השר כחלון, למה בכלל התנגדו להצעת החוק הזאת. מה הבעיה?

לעולי אתיופיה לא מגיע שיהיה להם שידור בשפה האמהרית? יש 130,000 עולים מאתיופיה שהגיעו לכאן. רובם,

לא מדברים עברית. אני לא מבין. אני ביקשתי, עם הצעת החוק הזאת, המתנתי לכם זמן רב, אדוני השר. אמרו לי שמקיימים על זה דיון, רוצים לקיים בירור. אני לא יודע. אני יודע שאמרו שהם מתנגדים. הלוואי שלא. אני אשמח, אני מוכן לרדת כרגע. למה? אנחנו תומכים. אם אתם תומכים, אין בעיה. אני מוכן כרגע לרדת. לא, זה חוק אחר. זה לא חוק אחר. אדוני השר, זה לא חוק אחר, זה אותו חוק, אני אומר לכם, זה לא אותו חוק. אם אתם מדברים על חוק ייצוג עולי אתיופיה של יעקב אדרי וציון פיניאן, זה משהו אחר.

חברי בממשלה, השאלה היא, צריך להבהיר. אם אתה מדבר על אותו חוק, אז פתרנו בעיה כאן.

אני יכול להמשיך לדבר? אני הצלחתי לבלבל אתכם? לבלבל אתכם. אני בא ואומר, רבותי השרים, לי אין שום בעיה אם אתם רוצים לקיים דיון, אם אתם רוצים לקיים בירור אני מוכן לקיים על זה בירור. אין לי שום בעיה, אבל אני מנסה להבין. מה הבעיה שתהיה שעה אחת, אדוני שר התקשורת, שעה אחת באמהרית, שאנשים יהיו קשורים בחוויה הישראלית?

דרך אגב, חצי שעה בשבוע.

יש תרגום. היה ניסיון כזה לעשות את זה בשפה הרוסית וזה נכשל. אנשים עוברים ולא חוזרים. רגע, אני אנסה להסביר. אני אנסה להסביר למה זה חשוב. אני אנסה להסביר למה זה חשוב. אני אנסה להסביר למה זה

יש RTV, יש ערוץ 9, יש הרבה מאוד ערוצים, לכן היכולת של הרוסים לגוון תקשורת היא גדולה ביותר. אצל עולי אתיופיה, כמעט לא קיים. אז אני רוצה לומר לך, בגלל "עופרת יצוקה" מנכ"ל רשות השידור יזם שתהיה תוכנית של עשר דקות בערוץ-33. התוכנית הפכה להיות פעם אחת בשבוע חצי שעה. התוכנית הזאת, התוכנית הנצפית ביותר, שעולי אתיופיה מחכים לה. אני ניסיתי באמצעות רשות השידור לדבר אתם, באמצעות שרת הקליטה, אני ביקשתי ממנה שתיתן תקציבים ואז יהיה אפשר להרחיב את התוכנית לחצי שעה עד שעה ביום. מה שרת הקליטה אמרה? אני לא מוכנה, אני לא יכולה.

עולי אתיופיה הם לא עולים? רק עולים מחבר העמים הם עולים? אז אני מסתכל עליך, שר התקשורת, אתה הממונה על התקשורת בישראל. למה אתה לא יכול לבוא ולהגיד: אני לא מסכים, אני רוצה שיהיה גם חופש ביטוי לעולי אתיופיה, שכן יוכלו להתחבר עם החוויה הישראלית? אתה בא ואומר לי: אתם תתנגדו עכשיו לחוק הזה. אני לא מבין אתכם. לא מבין אתכם.

בסך הכול, מה זה עולה לכם? זה עולה לכם 2 מיליון שקל בשנה? זה לא חוק תקציבי אפילו. אני חיכיתי בעצם לוועדת השרים לחקיקה, אמרו: הם רוצים לקיים דיון. דחיתי ודחיתי את זה יותר מחצי שנה. דחיתי יותר מחצי שנה. אחרי חצי שנה חזרו על אותה עמדה, אז למה אני צריך עכשיו לבוא עוד פעם להצטדק? אני רוצה שהציבור יראה: הממשלה הזאת, שר התקשורת, שרת הקליטה, הם נגד עולי אתיופיה. כאן, אני רוצה שהציבור ידע. לכן אני מגיש את הצעת החוק הזאת, לא אוותר לכם. אני אביא אותה בעוד חצי שנה גם כן, אם גם הצעת החוק הזאת תיפול היום. אני חושב, התקשורת, בעצם החיבור היא מחברת את האנשים לחוויה הישראלית, לתרבות הישראלית. תקשורת זה דבר חשוב. אני לא רוצה לבוא ולדבר יותר מדי. רוב יוצאי אתיופיה, יש, למשל, שעתיים ביום שידור רדיו באמהרית. לפני שבועיים, כשקיימנו דיון בוועדת העלייה והקליטה, נציג רשות השידור אמר: השפה האמהרית היא השפה ששיעור המאזינים לה הוא הכי הכי גבוה, יותר מ-80%. אז אם אני מוכיח לכם שבעצם יש צורך, מה הבעיה שהמדינה תבוא ותגיד: אנחנו בעד לממן שעה אחת, לא ביקשתי כל יום שידור, במסגרת ערוץ-33? התשתיות קיימות, רק צריך להביא אנשים, רק צריך לתקצב את זה תקציב מאוד פעוט. לא צריך להמציא שום דבר, פשוט צריך לבוא ולהגיד: אנחנו מאפשרים לעולי אתיופיה להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית באמצעות השפה האמהרית. עכשיו, הנה יגיעו עוד 7,000 עולים. אז איך אפשר לקלוט עלייה? איך ידעו על החינוך? איך ידעו על הרווחה? איך ידעו על השירותים החברתיים? איך ידעו על החיים הציבוריים בישראל אם לא נותנים להם, לא מאפשרים להם לשמוע בשפתם שלהם? לא מבין את הממשלה הזאת, לא מבין את השרים, ועדת השרים לענייני חקיקה, בוודאי לא מבין את שר התקשורת. אני לא מבין את שרת הקליטה, היא כנראה שרת קליטה רק לעולים מחבר העמים.

לחבר הכנסת שלמה מולה. כמובן, ישיב לך שר התקשורת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, אכן, כפי שאמר חבר הכנסת מולה, הצעת החוק הזאת עלתה לפני כשנה בוועדת שרים וביקשנו זמן כדי לקיים דיון, אבל חבר הכנסת מולה צודק. אין כבר צורך בדיון, הוא מיותר. אנחנו אישרנו בוועדת שרים השבוע העברת כספים להפקות בשפה האמהרית. אנחנו גם פועלים בימים האלה להקמת ערוץ ייעודי,

ערוץ-9, שהוא ערוץ ייעודי,

ושאף ערוץ ושאף גוף לא יצטרך לעשות להם טובות. יהיה להם ערוץ משלהם, שישדר וימומן על-ידי הממשלה, וימומן על-ידי הממשלה, ולא טובה של רבע שעה פה ו-20 דקות שם. וזה, אני חושב, חבר הכנסת מולה, זה פתרון. זה לא איזה כיבוי שרפה. זה פתרון. העלייה מאתיופיה ראויה ורשאית וצריכה לקבל את גוף השידורים הזה, את פלטפורמת השידור הזאת, ואני גם מאמין בה ואני גם פועל לשם כך. והראיה, שביום ראשון האחרון העברנו בוועדת שרים

שיתקצב כרגע, בשלב הזה, הפקות, כדי שכסף לא יגיע לידיים פרטיות.

מי שמפעיל את הערוץ בשפה האתיופית זה גופים פרטיים. לכן אנחנו מקצים כסף להפקות במדינת ישראל, דבר נדיר, הפקות בשפה האמהרית, והן ישודרו על הפלטפורמה הקיימת עד שנקים ערוץ ייעודי. כפי שאמרתי, כמו שיש ערוץ-9 בשפה הרוסית, יהיה בשפה האמהרית. לכן אני חושב שהצעת החוק שלך היא מצוינת, אבל היא טיפה באיחור.

באיחור, באיחור. אבל הצעת החוק הזאת הוגשה לוועדת שרים לחקיקה לפני יותר משנה. נכון,

התשובה היא כן, אתה צודק, ובעקבות הדיונים שנערכו לעצם הצעת החוק, ראינו שהפתרון שלך הוא פתרון טוב,

עכשיו הבאנו פתרון מושלם, והבוקר העברנו אותו. הבוקר. ואני חושב שאנחנו נותנים פה מענה

לעדה האתיופית מבחינת השידורים. וכל המשחקים האלה, חופש ביטוי, חופש זה, נשאיר את זה כבר לדברים אחרים, כן? לתת חופש ביטוי לעדה האתיופית,

בוא נשאיר את זה לבמות אחרות. אני לא חושב שזה ראוי, וזה לא המקום לצייר פה שמישהו, מה זאת אומרת "לא ראוי"? מה זה, לאתיופים אסור להתבטא?

אני מבקש כמובן להתנגד להצעת החוק, כי היום, לפני כמה שעות, תמכנו בחוק שנותן מענה אמיתי, לא דמגוגיה, אמיתי, לגוף שידורים בשפה האמהרית.

תודה לשר משה כחלון. חבר הכנסת שלמה מולה, יש לך זכות, או שנעבור להצבעה? אוקיי, חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק

בעד, 12, נגד, 34. אם כך, הצעת החוק לא התקבלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק פ/952, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)

עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש נכס), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת איתן כבל. ישיב לך סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. אני מזמין את חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, הצעת החוק הזו, חבר הכנסת, סגן השר יצחק כהן, אתה צריך אחר כך להשיב לי. דע מה תשיב. דע מה תשיב. זה בהקשר אחר. קודם כול, לפני שאני נכנס לגופו של עניין, אני רוצה להודות בראש ובראשונה לשר האוצר, ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אלקין, ליושבי-ראש הסיעות,

לחבר הכנסת רוברט אילטוב, גם לחבר הכנסת אברהם מיכאלי,

לעוזר שר האוצר אביעד ולפרח, עוזרת ראש הממשלה, כיוון שאני רוצה שתדעו שוועדת השרים מלכתחילה אישרה את הצעת החוק הזו שמונחת בפניכם, ואני אומר כמה מלים בהקשר שלה, ולצערי, משום מה, בנק ישראל ביקש להגיש ערר על הצעת החוק הזו, שאני קורא לה: הצעת חוק "הירשת וגם רצחת". במה דברים אמורים, בעצם? מדובר באזרחים שלקחו משכנתה. לא מדובר באוכלוסייה חלשה במדינת ישראל, מדובר באותה אוכלוסייה שכשבני-הזוג הלכו לקחת את המשכנתה הוא היה בעל עסק, היא עבדה כמורה, או לא חשוב מה, ושניהם היו מסודרים ויצאו לדרך. ורצה הגורל, כפי שלעתים, לצערנו, גם קורה, והעסק נפל, או לעתים אחד מבני-הזוג מוצא את עצמו חולה, והם נקלעים למצב שאין ביכולתם יותר להגיע לכדי מימוש ותשלום המשכנתה. החוק שלי מתייחס למצב שבו הבנק מחליט לשים את ידו על הנכס כיוון שבני-הזוג אינם יכולים לעמוד יותר בתשלומי המשכנתה, אדוני היושב-ראש.

נדהמתי לדעת שלאחר שהבנק לוקח מהאזרח את הבית הוא משית עליו עמלת פירעון מוקדם. דהיינו, אחרי שלקח את הדבר הכי יקר לו, מבחינת נכסים, לאדם, את קורת-הגג, הוא משית עליו סעיף

מימוש פירעון המשכנתה בטרם עת. הרי הבנק לקח לו את המשכנתה. וממה נפשך? הרי אם היה לאיש לשלם את עמלת הפירעון המוקדם, ממילא היה משלם את המשכנתה. ולא רק שאנחנו מוצאים את האזרח בלי בית אלא מוצאים אותו נזרק ומתגולל ברחוב, וזה מה שקורה, שתבינו. חבר הכנסת מאיר שטרית, זאת לא אוכלוסייה חלשה. אני לא מדבר על אוכלוסיות חלשות, הן מגיעות למשרד הבינוי והשיכון,

זה השכן ממול. ולכן סברתי שמן הראוי, שהרי לא מדובר, לשמחתנו, בשלב הזה, במצב שעלול, חס וחלילה, למוטט את הבנקים. חברי חברי הכנסת, אני אקצר. כיוון שבסופו של עניין היתה התעשתות בקואליציה, וניתן חופש הצבעה, שהמשמעות שלו היא ברורה בעצם, אני מקווה שבדיוני הוועדה אנחנו נדע להגיע להסדר שייתן מענה אמיתי לבעיה אמיתית.

אתה כותב בהצעת החוק,

לפטור את החייב מעמלה בשל מימוש הנכס, או בשל פירעון מוקדם? לא, בפירוש לא. אני אסביר:

מדובר בפירעון מוקדם כתוצאה מהעובדה שנניח לקחתי את המשכנתה, אני מדבר על מצב שמוכרים לו את הבית. רק במצב שמוכרים לו את הבית, בלבד. הוא פטור לא רק מהעמלה אלא גם מהקנס?

העמלה הזאת היא הקנס.

כן, כן. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אנחנו נעבור להצבעה, בלי תשובת ממשלה. חברים, לא לדבר כאן בטלפון. אני רואה כמה ח"כים שהפכו את זה להובי. מי האורחים האלה? אנחנו עוברים להצבעה. מצביעים בלי פלאפונים.

אני אברך אותם. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש נכס), התשס"ט 2009,

בעד, 12, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת החוק התקבלה, והיא תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה. חברי חברי הכנסת, הרשו לי לברך את חברי הפרלמנט מקוריאה הדרומית. ברוכים הבאים, כאן בירושלים ובכנסת ישראל. Welcome here in Jerusalem, members of Parliament of South Korea.

חברי חברי הכנסת.

חבר הכנסת שטרית, לפני שנעבור לסעיף הבא,

אדוני, אני מבקש לתקן אולי משהו בסדר-היום של הכנסת בימי רביעי, כי היום זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל. כל התשובות לשאילתות הרגילות נקבעות בסוף סדר-היום, בסוף הדיון.

עכשיו נגמור את החקיקה, יש הצעות לסדר שיימשכו עוד שש שעות, וזה תוקע את השרים פה, הם צריכים ללכת ולחזור, ואת חברי הכנסת שיש להם שאילתא וצריכים לחכות לסוף סדר-היום להצביע,

אם אנחנו רוצים באמת שהשאילתות לא יהיו מחטף אלא ייענו ברצינות, צריך לשים את השאילתות עם תום החקיקה, לפני ההצעות הדחופות לסדר-היום. ואז גם יהיו תשובות לשאילתות. אחרת מה יקרה? אף אחד לא יהיה פה, כרגיל, שרים יעלו, הכול ילך לפרוטוקול, או בכלל לא הולך לפרוטוקול,

לא יהיו תשובות לשאילתות. זה פשוט לא רציני. או לחלופין אפשר לקבוע תשובות לשאילתות בימי שלישי אחר-הצהריים,

והדבר הכי נכון זה בין, להצעות לסדר. זה טוב לכולם. תודה לחבר הכנסת שטרית. תמיד יש לך הצעות ייעול, אבל אנחנו באמצע סדר-היום. אנחנו נדון על זה ברצינות. כשהיית שר,

חשבת אחרת, אבל מה שרואים מפה לא רואים משם. אבל לא נורא. אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת, בסדר-היום שלנו. הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת ענידת תגים והזדהות); ישיב,

השר לביטחון פנים. זאת הצעה 2899. יציג את הצעת החוק בהנמקה מהמקום חבר הכנסת אורי אריאל. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, החוק הזה בא להסדיר ולתקן תופעה די חמורה ומשמעותית מבחינת גודלה והיקפה שוטרים רבים לא שמים את תג הזיהוי על בגדם בצורה שאפשר לראות אותו. המשמעות היא שאזרח שנפגע או שרוצה להגיש תלונה, או כל דבר אחר, איננו יכול לזהות את השוטר, איננו יכול להתלונן למח"ש ואיננו יכול גם להגיד תודה כאשר מגיעה תודה, אלא בצורה כללית,

פקודות המשטרה מחייבות את זה. יחד עם זאת, בפקודות המשטרה כל שוטר יכול בעצם באופן עצמאי להחליט על הורדת התג ולהסתיר אותו, מכל מיני סיבות. ראינו במקרה האחרון, לצערנו לא ראשון, אבל אחרון, ואני מקווה שהוא אחרון בכלל, בחוות-גלעד, שמאות שוטרים היו בלי תגים. כך או כך, הצעת החוק הזאת הובאה בפני המשטרה, היו כמה דיונים עם היועצים המשפטיים ואנשי המשרד לביטחון הפנים. יש הסכמה לקדמו בהסכמה, ואני מודיע שאני אתאם את התקדמות החוק. בחוק עצמו יש דברים שאנחנו ודאי נשנה, כי דיברנו עליהם ויש הסכמה מצדי לשנות,

לשפר, ואני מקווה שבכוחות משותפים נביא את החוק לידי גמר חקיקה ונביא ברכה גם לאזרחים, גם למשטרה, לכולנו.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אני מזמין את השר לביטחון הפנים, השר יצחק אהרונוביץ, להשיב לו על ההצעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

5א לפקודת המשטרה מחייב כל שוטר לענוד תג זיהוי גלוי לעין, הנושא את שמו ושם משפחתו. אני חוזר: פקודות המשטרה מחייבות. סעיף 5א(ה) לפקודה קובע נסיבות שבהן רשאי שוטר שלא להזדהות, אם הדבר עלול לסכל את המשימה או לסכן את ביטחונו של השוטר או של אדם אחר. הצעת החוק באה להסדיר את הדרג שיאשר את המקרים שבהם רשאי השוטר לא להזדהות, ואכן ראוי כי המפקד הבכיר בשטח הוא זה שיאשר, ולא השוטר הבודד יחליט על דעת עצמו. יש לציין כי בהצעת החוק ישנן כמה סוגיות בעייתיות, ובעקבות דין ודברים שהתקיים עם חבר הכנסת אריאל, הוא הסכים להסירן מהצעת החוק. לאור זאת, החליטה ועדת השרים לחקיקה לתמוך בחוק, בכפוף להמשך קידום ההצעה בהסכמת השר לביטחון הפנים, ועל זה הבעת את הסכמתך.

תודה לשר יצחק אהרונוביץ. חבר הכנסת אורי אריאל, מסכים להתניות של השר? מסכים לתיאום עם המשרד

מה שהוא אמר, כן. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת ענידת תגים והזדהות), התשע"א 2011,

מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת ענידת תגים והזדהות), התשע"א 2011, של חבר הכנסת אורי אריאל, עברה

הכנסת רונית תירוש, והיא תנמק לפנינו את ההצעה. הנמקה מהמקום, יש לך דקה.

היא נתנה לי עשר דקות. בבקשה. אין שום בעיה, בכיף. כן ירבו. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק המדוברת נקראת התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה. ההצעה הזאת באה בעקבות, זה לא הנמקה מהמקום,

אנחנו, התברר, אדוני, שהיתה בקשה ויש להם מכסה.

סיעה גדולה ויש לנו מכסות, אז במסגרת המכסה אני רוצה להסביר את חשיבות החוק. ואני כבר בתחילת דברי רוצה להודות לכמה אנשים שתמכו. לשר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, שזה בתחום עיסוקו, לשרה לנושא נשים וצעירים במשרד ראש הממשלה, חברת הכנסת גילה גמליאל, שהתברר שבמשך יותר משנה גם היא עבדה על חוק דומה, וההצעה הזאת תובא כהצעת חוק ממשלתית כנראה בשבוע הבא. אני מגישה אותה היום, ועל-פי סדרי המשכן, שתי ההצעות כמובן תאוחדנה בהמשך. אני רוצה גם להודות לחבר הכנסת זאב אלקין, שהוא יושב-ראש הקואליציה, על כך שבאמת בוועדת שרים דאג, יחד עם שני השרים שציינתי, שההצעה הזאת תעבור. ההצעה היא חשובה בעיקר על רקע העובדה שלצערי יש עדיין אפליה מאוד קשה של נשים. לא הייתי רוצה לקשור את שני הדברים, אבל באופן אינטואיטיבי, אתמול עלה בדעתי שבמסגרת משפטו של קצב, כאשר הוכרע שגם נשיא הולך לכלא בגלל אונס, וזה כשלעצמו עניין מאוד כואב, בוודאי לכולנו, זה לא מוסיף כבוד, אבל לפחות בדבר אחד התנחמתי, שמעל לכל ספק הוכח שמערכת המשפט מתייחסת באופן שווה ושוויוני לנשים ולוקחת את תלונותיהן ברצינות. ואני רק מצרה על כך שיש במדינת ישראל מערכות אחרות ששם עדיין קיימת אפליה ועדיין אנחנו נזקקים לחקיקה שבעיני היא מלאכותית, שהרי באופן טבעי הדברים היו צריכים להיראות אחרת. ספציפית לחקיקה הזאת, יש הרבה דוגמאות, וגם חברת הכנסת אורלי לוי זה עתה סיפרה לי, אני לא יודעת אם את מרשה לי, אבל היא סיפרה לי שבתקופת הריונה בוטל לה סמסטר שלם משום שהיא לא נכחה, היא יצאה לחופשת לידה.

צריך מינימום של זמן גם להיות עם התינוק, ובתקווה גם להיניק. ולא התחשבו. אני מצרה על כך שאני צריכה להביא לכאן חוק שיכריח ויאלץ את ראשי האוניברסיטאות להתקין תקנות שבגינן נשים בהיריון או נשים בשמירת היריון או אפילו נשים שנמצאות בתהליך של הפריה או תהליכים אחרים, בעטיים של התהליכים הללו הן צריכות, נאלצות להיעדר מן הקורסים באוניברסיטה והן לא ממלאות אחר חובת הנוכחות.

הן כן ממלאות אחר כתיבת עבודות, אחר כתיבת מבחנים,

אם אין מעל 80% או 85% נוכחות, הקורס מתבטל, וחברת הכנסת אורלי לוי היתה צריכה לחזור על הסמסטר מחדש. זה דבר שלא ייתכן במדינה מתוקנת ובחברה מודרנית, ולכן אני אומרת בכאב, אני נאלצת להגיש חוק שמדבר על כך, שמדבר על כך שיש לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים של נשים לקראת לידה. אני הבטחתי גם בוועדת שרים, רציתי, ובחוק המקורי כתוב גם שיהיו דמי לידה, אבל הבינותי מגברת אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי, שאשה שהיא לא עובדת, אין מקום לתת לה דמי לידה, אז לכן צירפתי גם מכתב שלפיו במהלך החקיקה בוועדות אנחנו כמובן נוריד את הסעיף הזה. נכנס שר החינוך, אני רוצה לציין בפניך מה שציינתי קודם, ואני מודה לך באופן אישי על התמיכה שלך בחוק הזה. אני יודעת שהקמת ועדה לנושא הזה, וגם ציינתי את חברת הכנסת גילה גמליאל, שגם היא עבדה במהלך שנה על חוק דומה, חוק כזה, וגם לזאב אלקין. אני רוצה כמעט לסיים ולומר בהקשר הזה, כי אני מרחיבה את זה בכלל, ויושבות פה הרבה בנות ביציע, לומר שיש עוד הרבה מקום לתיקונים או תיקוני אפליה באשר לנשים.

כמו לרבות מחברות הכנסת כאן, הצעות חוק שמדברות על כך שאחוז הנשים, הייצוג שלהן בדירקטוריונים שונים, בחברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, צריך לשאוף ל-50%, שהרי חלקנו,

באוכלוסייה הוא 51%,

והייצוג צריך להיות בהתאם.

לצערי, לא הצלחתי להעביר את הצעות החוק שלי בעניין הזה. כששאלתי בוועדת שרים, שכל כולה, או מרביתה, מורכבת מגברים,

שאלתי, מדוע לא מעבירים את ההצעות הללו? למה לא נלמד מהסקנדינביות, למה לא נלמד מנורבגיה,

ששם שיעור הנשים בדירקטוריונים שונים, בחברות ציבוריות, אפילו בפרלמנט, הוא מעל 50%? מדוע להסתפק בניסוח האמורפי הזה, הערטילאי הזה, של ייצוג הולם? מה זה ייצוג הולם? זה נתון לשיקול דעתו של כל בעל מפעל או כל בעל חברה. רציתי לנקוב במספר ולשאוף לעבר 50%. אני מוכנה גם להתפשר על 40%, אבל אני לא מוכנה שזה יישאר במינוח הזה של ייצוג הולם. אז נאמר לי על-ידי מי שהיה חבר בוועדת השרים, הוא

תהיה בעיה, כי אם אין מספיק נשים כשירות לשמש כדירקטוריות? אז מה, נעבור על החוק? אמרתי: לא, יש לי פתרון. נציע שיהיה מאגר של דירקטוריות, כאלה שעברו הכשרה במשרד הרלוונטי, במקרה הזה אצל סגנית השר חברת כנסת גילה גמליאל. כשיפנה בעל חברה למאגר ולא תימצא דירקטורית כשירה, אז הוא לא יעבור על החוק. יש לו סימוכין על כך שהוא פנה ולא מצא. זה כנראה לא סיפק אותם, ועדיין מתעקשים כל השרים בוועדת שרים,

שלא להעביר את החוקים שיאפשרו שוויון. למה חשוב לנו השוויון הזה? אומנם הוא מלאכותי ואני לא אוהבת דברים מלאכותיים, אבל עד שזה יבוא לנו באופן טבעי חייבים לעשות מהלכים מלאכותיים. למה אני מתעקשת על זה? כי זה ביצה ותרנגולת. ברגע שתהיינה יותר נשים בעמדות השפעה ובעמדות שיכולות לבחור עוד נשים, אני בטוחה שזה יהיה שרשור כזה ויהיה לנו ייצוג רב יותר של נשים בכל מיני עמדות משפיעות ועמדות בחירה.

כן, אני מודה על ההצעה הזאת, שהיא עוברת בתמיכת ממשלה ויצרפו אותה להצעה הממשלתית בשבוע הבא. אני מקווה שאנחנו נמשיך ונתקדם בנושא הזה לטובת שוויון בחברה כולה.

תודה לחברת הכנסת רונית תירוש. אני מזמין את שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, להשיב על ההצעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום 13 במרס, לפני כעשרה ימים, בדיוק עשרה ימים, אישרה ועדת שרים לחקיקה, אחרי התהליכים המקובלים של תזכיר חוק וכדומה, את הצעת החוק הממשלתית שיזמתי יחד עם סגנית השר גילה גמליאל, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות לסטודנטיות עקב היריון,

אימוץ או קבלת ילד למשמורת), התשע"א 2011. זה

הצעה זאת מעגנת את החובה של המוסדות להשכלה גבוהה לקבוע הוראות להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות עקב היריון,

אימוץ או קבלת ילד למשמורת, לפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה ולאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד האקדמי. מדובר בהצעת חוק רחבה ושוויונית, שמאפשרת הסמכה רחבה לקביעת שורה ארוכה של הקלות והתאמות שייקבעו על-ידי כל מוסד על-תיכוני בנפרד, זאת כמובן בהלימה לכללים עקרוניים שתגבש המועצה להשכלה גבוהה. הצעת החוק הזאת אמורה לבוא למליאת הכנסת בשבוע הבא לצורך אישורה בקריאה הראשונה. קדמה לה עבודה רבה בשני מישורים. אני רוצה באמת להזכיר, כפי שעשתה המציעה, את הפעילות של סגנית השר גילה גמליאל, שמשרדה ריכז, עוד בטרם יצאנו למהלך החקיקתי, מחקר אקדמי בנושא הזה. במקביל אנחנו ביצענו מהלך באמצעות המועצה להשכלה גבוהה,

את נכנסת בדיוק אחרי שסיימתי להזכיר אותך, גברתי סגנית השר, כולל את המחקר האקדמי שרוכז במשרדך. אנחנו בכך בעצם הולכים בדרך דומה לדרך שנקבעה על-ידי המחוקק לגבי חיילים שמשרתים במילואים ולהסמכה דומה. אני יכול רק להגיד שאותו מעגל שאז התחלנו בו בכנסת הגיע לסיומו, בהקשר של חיילי מילואים, גם כן לא מזמן, כאשר המל"ג התקין כללים מתאימים. בעצם הכוונה היא אותה כוונה. לכן גם, כאשר הגיעה אתמול לישיבת ועדת השרים לחקיקה הצעת החוק של חברת הכנסת תירוש, אנחנו קיבלנו החלטה לתמוך בה, בשני תנאים: שההצעה תתאים את עצמה לנוסח של הצעת החוק הממשלתית, ושהמשך קידומה ייעשה בתיאום אתי כשר החינוך. אני מניח שהן ישולבו במהלך הדיונים בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

שיש לי הזכות להשתתף במהלך כל כך חשוב, כמי שבכנסת הקודמת עמד בראש הוועדה לקידום מעמד האשה, ובאמת יזמנו שורה של תיקוני חקיקה בתחומים שונים, בשוק העבודה, בנושאים אחרים, גם בנושא ייצוג הולם, גם בנושאים אחרים. באמת היתה התקדמות מאוד גדולה בקדנציה הקודמת. היום יש לי האפשרות לעבוד עם סגנית השר, שמופקדת, בין היתר, על הנושא הזה. גם היא כיהנה כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, בכנסת השש-עשרה. לעניין הזה כמובן לא יכלה להיות לי שותפה יותר טובה. אני מאוד שמחה שההצעה הזאת מגיעה לוועדה למעמד האשה, ההצעה הזאת מגיעה לוועדה לקידום מעמד האשה?

תגיע לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. לי אין התנגדות. אני מניח שתיקון לחוק זכויות הסטודנט, אני מניח שהוא יגיע לוועדת החינוך. אבל אם יהיו חילוקי דעות בנושא הזה, לאן, מה הנתיב שבו צריך לקדם את החוק הזה, אני מניח שוועדת הכנסת תכריע בו. אולי בכלל תהיה איזו ועדה משולבת. בכל מקרה, מה שחשוב זה שנצליח לחוקק את החוק הזה ונעשה את זה בהקדם האפשרי. בהנחה ששני התנאים שהצגתי מקובלים על המציעה, שמהנהנת בראשה, אני חייב לציין את זה כדי שיהיה משהו בפרוטוקול, אני מציע למליאת הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. תודה לשר החינוך. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, של חברת הכנסת רונית תירוש, כמובן. ההצעה להעביר את הצעת חוק התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדה לקידום מעמד האשה נתקבלה. בעד,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה והיא תדון

תשובה והצבעה במועד אחר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, מינהל מקרקעי ישראל הוא אחד הגורמים החשובים ביותר במדינה הזאת. הוא אחד הגופים המשפיעים ביותר על חיינו. הוא גוף שהחלטותיו לגבי מקרקעין הן החלטות שיש להן משמעות לעשירים ולעניים. אני מזכיר לכולכם שמינהל מקרקעי ישראל מופקד על יותר מ-90% מהאדמות בתחומי מדינת ישראל, על המשאב המרכזי, החשוב ביותר, יקר הערך ביותר, האדמה, משאב מתכלה, משאב נדיר, משאב שמחולק בישראל, למרבה הצער, בצורה לחלוטין לא שוויונית. יש כאלה שיש להם קרקע, יש כאלה שאין להם קרקע, ויש כאלה שיכולים רק לחלום על קרקע.

מינהל מקרקעי ישראל הוא נושא שמחייב שינוי רציני, מעמיק ומקיף. הצעת החוק הזאת עוסקת בממד אחד, מרכזי, בחייו של מינהל מקרקעי ישראל, והוא ממד השקיפות. הצעת החוק הזאת מציעה שהחלטות של מוסדות מינהל מקרקעי ישראל תצטרכנה להתפרסם ברשומות, באתרי אינטרנט, כדי שהמערכת הזאת תהפוך למערכת שקופה. המצב המשפטי היום מחיל חובה של פרסום על החלטות של מועצת מקרקעי ישראל שיש בהן עניין לציבור. לכאורה, יש חובת פרסום. אבל ההגדרה הזאת היא הגדרה מאוד מעורפלת ולא ברורה. המצב בפועל הוא, שרובן המכריע של ההחלטות של הגוף האופרטיבי של מינהל מקרקעי ישראל, הנהלת רשות מקרקעי ישראל, לא מתפרסמות. מאז 2002 ועד אפריל 2010,

עמיתי חברי הכנסת, פורסמו רק 77 מתוך 2,655 החלטות הנהלה שהתקבלו. זה מצב בלתי נסבל. זה מצב שאיננו מתקבל על הדעת. הוא בעייתי. הוא פסול. הוא לא תואם מדינה דמוקרטית. חשוב וראוי ודחוף לשנות אותו. אני אתן לכם כמה דוגמאות של החלטות שלא התפרסמו: החלטה 1424, שעוסקת בנוהל טיפול במחצבות, החלטה 1490, העוסקת ברכישת זכויות במגרש במסגרת תוכנית הרחבה של קיבוץ או מושב, החלטה 1595, שעוסקת בבנייה, קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים, החלטה 1391, העוסקת במבצע היוון ביובל, חכירה והיוון חוזים בתקופת החכירה השנייה, החלטה 1480, העוסקת בהקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז, החלטה 1507, העוסקת בשוויון בין חברי האגודה החקלאית לעניין חלוקת הקרקעות, החלטה 1445, העוסקת בחריגות מהחלטת מועצה 1032, הקצאה לבני מקום, הרשמה והגרלה, החלטה 1422, העוסקת בתקבולים לקרן-הקיימת לישראל משיווק קרקעות שעליהן חלה חכירה לטובת הקרן-הקיימת לישראל, החלטה 1489, העוסקת בהשכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל, החלטה 1471, אותה החלטה ידועה לגבי "איקאה"; הצעת הפשרה שגובשה בתביעת "בית אבן בנייה וייזום בע"מ" נגד מינהל מקרקעי ישראל. והדוגמאות רבות, רבות מני ספור. כאשר אני עובר על רשימת הדוגמאות הזאת, והרשימה כמובן איננה מלאה, אנחנו רואים תמונה מדאיגה וקשה. אנחנו רואים תמונה של החלטות מרחיקות לכת ורוחביות, שיש להן השלכות דרמטיות על הזכויות, או חוסר הזכויות, של אנשים במקרקעי המדינה, שמתנהלות, מתקבלות ונשמרות בעלטה. זה דבר שאיננו מתקבל על הדעת. המצב הזה הוא מצב מסוכן, מכיוון שהוא מוליד שתי מחלות. המחלה הראשונה היא מחלת האפליה. בחשכה, אדוני היושב-ראש, יותר קל להפלות. המחלה השנייה היא מחלת השחיתות. נמצא אתנו חבר הכנסת אלדד, יושב-ראש השדולה למאבק בשחיתות בכנסת, והוא בוודאי ידע להעיד שלא מעטים ממקרי השחיתות שמגיעים בוודאי גם לשדולה שלו נוגעים בענייני מקרקעין. וכאשר הדברים נמצאים לא בעין הציבור, החשש, החשד, לשחיתויות, כמובן הרבה יותר גדול. אור השמש חיוני. אור השמש חיוני גם לשוויוניות וגם לטוהר המידות ולביעור השחיתות.

עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק חשובה, הצעת חוק שתתרום לשינוי בצורת התנהלותו של אחד הגופים, אחד המוסדות החשובים ביותר בישראל. הצעת החוק הזו נתמכת על-ידי שורה ארוכה של אנשי מקצוע, שורה ארוכה של ארגונים חברתיים, סביבתיים, ארגונים שעוסקים באיכות השלטון, בדמוקרטיה ובשיפורה של החברה הישראלית. אני רוצה להביא בפניכם כמה משפטים ממכתבה של התנועה למען איכות השלטון בישראל בתמיכה בהצעת החוק הזאת. אומרת התנועה לאיכות השלטון: "התנועה רואה בקידומה של הצעת חוק זו משום חשיבות רבה, שכן היא מבטאת ערכים של שקיפות ושמירה על מינהל תקין. היעדר שקיפות הינו מצב הנוגד את ערכיה של חברה דמוקרטית, בין היתר משום שהוא פותח פתח נרחב לחלוקה בלתי שוויונית ואף לשחיתות, ולמצער, מוביל לחוסר בקרה ולעמימות, אשר עומדת בסתירה לאינטרס הציבורי. ישנה חשיבות עליונה מבחינה ערכית, לאומית וכלכלית, בהגשמת ובמימוש ערכי השקיפות במסגרת כל רשויות השלטון והמינהל במדינת ישראל. העמידה על חשיבות עקרון השקיפות מתחייבת על אחת כמה וכמה כאשר עסקינן במינהל מקרקעי ישראל, גוף אשר החלטותיו נוגעות למשאב ציבורי מתכלה ומוגבל, ואשר במקרים רבים השפעת החלטות אלה הינה בלתי ניתנת לתיקון". התנועה למען איכות השלטון בישראל מביאה במכתבה דוגמאות מניסיון העבר שמלמדות אותנו שהשקיפות לא תמיד היתה נר לרגליו של מינהל מקרקעי ישראל. אחת הדוגמאות שמובאות במכתב הזה, אותו הסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חברות המלח, אשר נחתם ואושר על-ידי הנהלת המינהל בשנת 1996: "הסכם זה הובא לידיעת הציבור רק בשנת 2000, כאשר הוא נדון בדוח מבקר המדינה 51ב, אבל הוא עשוי היה להיחשף לביקורת, הן מטעם גורמי המדינה והן מטעם הציבור, במועד מוקדם הרבה יותר ובסמוך לקבלת ההחלטה, לו היה המינהל פועל, חבר הכנסת חרמש. בהתאם לעקרון השקיפות ומפרסם בפועל את החלטותיו".

העתירה שהתנועה למען איכות השלטון הגישה כנגד ההסכם עודנה תלויה ועומדת, והיא מונעת לעת עתה את מימוש ההסכם הבעייתי הזה. ובינתיים, אדוני היושב-ראש, אם אני לא טועה, בשנה שעברה, 2010, אפילו נפתחה חקירה פלילית מסביב לפרשה של ההסכם הזה. זו דוגמה אחת של מהלך שיכול היה להתגלגל אחרת לגמרי אם ההליך היה שקוף, פתוח, חשוף לביקורת ציבורית, חשוף לביקורת מערכות השלטון האחרות. שורה ארוכה של ארגונים, כפי שאמרתי, הביעו את תמיכתם בהצעת החוק הזאת. אני רוצה לציין את החברה להגנת הטבע, אני רוצה לציין את ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל "חיים וסביבה"; אני רוצה לציין שורה ארוכה של ארגונים סביבתיים ששלחו לשרים מכתבים בבקשה שיצרפו את תמיכתם בהצעת החוק החשובה הזאת.

אני רוצה לציין בהקשר הזה את עמותת "אזרחים למען הסביבה בגליל". מכתב חשוב נשלח בתמיכה בהצעת החוק על-ידי "האגודה לצדק חלוקתי". אני רוצה להביא בפניכם, עמיתי חברי הכנסת, כמה מהנקודות העיקריות במכתב הזה. אומרת "האגודה לצדק חלוקתי": המצב הנוכחי הוא מצב רע ובעייתי ופוגע באופן מהותי בזכויות הציבור. בין היתר מדובר בהחלטות חשובות ביותר, שקובעות את מערך הזכויות בקרקעות, את אופן היערכות משאבי הציבור, ומשפיעות באופן מרחיק לכת על החברה,

הכלכלה והמשפט.

אומרת "האגודה לצדק חלוקתי": מדובר בהחלטות שנוגעות למגזרים מסוימים בחברה, לפחות במקרים מסוימים, ולכן אי-הפרסום שלהן עלול לפגוע בזכויותיהם של אותם מגזרים.

מדובר לעתים בהחלטות המקנות זכויות או הטבות במקרקעי הציבור לגורמי הון. בכך שההחלטות לא זוכות לפרסום עולה חשש באשר לטיבן של ההחלטות ובאשר למניעים העומדים מאחוריהן.

אומרת "האגודה לצדק חלוקתי": היום הדרך להשיג את ההחלטות היא קשה מאוד, קושי רב, זמן ניכר, עלות כספית גבוהה באמצעות המסלול הארוך והמסובך של חוק חופש המידע. הצעת החוק הזאת עומדת בקנה אחד עם עקרונות חופש המידע וכפופה לסייגים הקבועים בחוק, כך שלכאורה אין שום מניעה לקבלה.

אומרת "האגודה לצדק חלוקתי": זה תיקון הכרחי,

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי גם הוא הביע תמיכה, התנועה לחופש המידע, שתי"ל והארגונים שמיוצגים בו. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לסכם ולומר, כאשר הצעת החוק הזו הגיעה לוועדת השרים לענייני חקיקה היא נתקלה שם, לשמחתי, בתמיכה רחבה. אני רוצה להודות לכל השרים שתמכו בהצעה בדיון. אני מבין שהממשלה ביקשה, נוכח בקשתו של המינהל, להיערך ולבדוק איזה היקפים, ובאיזה היקפים של החלטות צריך לפרסם. אני לתומי חושב שאם העיקרון מוסכם, חבל להתווכח על מספרים, אמר את זה גם ג'ורג' ברנרד שו בהקשר אחר בעבר. אבל כיוון שהממשלה ביקשה עוד שהות של חודשיים, אני נעניתי לבקשה הזאת. אנחנו ננמק היום את הצעת החוק ואנחנו נקבל תשובה ונצביע בעוד חודשיים, כאשר המדינה תהיה ערוכה, הממשלה תהיה ערוכה עם כל הנתונים ותמונת המצב העגומה שבוודאי תתגלה לנו.

כפי שאמרת, חבר הכנסת חנין, תשובה והצבעה במועד אחר. הודעה למזכיר הכנסת, לאחר מכן עוברים להצעה של חברת הכנסת תירוש.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעה על קיום דיון בהצעת ועדת הכנסת בדבר שלילת תשלומים מחבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה.

תודה לסגן המזכיר. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק. פשוט להבהיר את הנקודה: היא היתה רשומה קודם, אבל עשו שינויים ושכחו את ההצעה. אז אנחנו מתקנים את הטעות שהיתה, הצעת חוק פ/1663, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הודעה על עבירות תנועה של נוהג חדש), התש"ע 2009. כמובן, תשובה והצבעה במועד אחר.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני אשתדל לא להאריך מדי, אבל אני כן רוצה לשתף אתכם, נו בהחלט, אתמול היה ארוך, היום יש לנו עוד מעט ועדת-ששינסקי לדון בה. אני רוצה רק לשתף אתכם בדבר שנראה לי באמת הזוי, ואילו היו פרוטוקולים לוועדת שרים, הייתי מצליחה להבין על מה ושום מה החליטו לדחות את ההצעה. יושבים כאן הרבה מאוד צעירים ביציע, ואני פונה אליהם, הם לא יאהבו את זה, אבל אם הם יהיו ישרים עם עצמם הם יודו שזו הצעה הגונה. אני מדברת על כך שכאשר נהג חדש עובר עבירה, עבירת תנועה, וכשמדובר על נהג חדש מדובר על גילאי 17 24, הדוח שנרשם לו על-ידי השוטר יישלח לביתו, ומה המטרה? שההורים בבית יקבלו את הדוח וידעו שהילד או הילדה עשו עבירה,

מה קורה במצב רגיל? השוטר תופס את הנהג החדש, נותן לו את הדוח ביד, הילד משלם, הנערה, הנער משלמים, וההורים אפילו לא יודעים, וזה חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו. מכל הסטטיסטיקות של "אור ירוק" מסתבר, שלמרות שאחוז הגילאים הללו, השיעור של הנהגים החדשים באוכלוסייה הנוהגת, הוא 16%, הרי שסך התאונות באחוזים נע בין 22% ל-24%.

סך התאונות שנגרמות הוא יותר גבוה מהסך שלהם באוכלוסייה הנוהגת. כשעושים פילוח יותר ממוקד, מסתבר שמרבית התאונות שמדובר עליהן קורות בסופי-שבוע, במהלך חמישי בערב, שישי ושבת עד ראשון בבוקר, כאשר הגורמים לתאונה הם נהיגה במהירות מופרזת או נהיגה בשכרות. אלה שני מאפיינים, או שני גורמים שמאפיינים מאוד את הנהגים הצעירים החדשים. כידוע, הם מחויבים בתקופת ליווי של שלושה חודשים, ואז בדקו, ובתום שלושה חודשים יש עלייה באחוז התאונות שמבצעים הנהגים הצעירים הללו, כשהם מסיימים את הליווי.

יש השפעה והשלכה לכך שהם נוהגים תחת עין פקוחה של אדם מבוגר או לא נוהגים תחת עין פקוחה של אדם מבוגר. אני הייתי רוצה שהעין הפקוחה הזאת תישאר באיזשהו מקום, אולי לא בצמידות לנהג הנוהג, אבל לפחות שבבית ידעו שהנהג עשה עבירה, וכשזה חוזר על עצמו לפחות שלוש פעמים ההורים אפילו יוזמנו לתחנת המשטרה וידברו אתם על כך. אני גם מוכנה להתפשר על מספר העבירות שבגינן מזמינים את ההורים,

אבל הרעיון הוא רעיון נכון, וזו הצעת חוק טובה. אפילו שר התחבורה, שכרגע אני לא מבקשת את תשובתו כי ויתרתי, ואני אסביר מדוע ויתרתי, אמר לי: אני בעד ההצעה, אבל בוועדת שרים דחו. כשראיתי שזו ההצעה אמרתי: רגע, אולי לא הקשיבו, אולי לא הבינו. לכן אני מבקשת לא להצביע על זה היום, כדי שזה לא ייפול בטעות. כי ההחלטה של ועדת שרים לדחות את הצעת החוק היא הצעה לא ראויה, היא החלטה לא ראויה. יותר מכך, אני רק אומר

מדברים אתי במשטרת ישראל על צנעת הפרט.

אם אנחנו נחשוף את הנהג, שהוא עבר עבירה, אנחנו פוגעים בצנעת הפרט.

יש דרכים לא לפגוע בצנעת הפרט, כי אני לא נוקבת בשמו, אני אומרת שביום זה בשעה זו היתה עבירת תנועה, ובבית יעשו את הבירור. אבל מעבר לכך, גם אם היתה עומדת כאן צנעת הפרט, אל מול הרעיון של הצלת חיים, גם של הילד הנוהג או הילדה הנוהגת, וגם של מי שהוא עלול לפגוע בו, אני חושבת שבאיזון הזה,

מאזן האימה הזה, שווה קצת לחדור, במירכאות או לא במירכאות,

בכל אופן זה נושא שכדאי לדון בו מחדש. אסור לדחות את הצעת החוק, היא טובה, ואני מקווה שאני אצליח לשכנע, ובסופו של דבר כשנצביע היא תעבור.

תודה לחברת הכנסת רונית תירוש.

תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הקפאת נקודות זיכוי בגין שירות צבאי בתקופת הלימודים), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אריה אלדד. גם כאן תשובה והצבעה במועד אחר. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, העולם רותח וגועש, רעידות אדמה, מלחמות במזרח התיכון, יורים בדרום. אחד מהמקומות השלווים ביותר על פני כדור-הארץ בשעות האלה זה מליאת הכנסת מהרגע שהוכרז על חוק שהוא תשובה והצבעה במועד אחר. עכשיו הכול שקט, ברוך השם, אפשר ממש להזמין פליטים סחופי אסונות טבע, או אסונות עשויי אדם, למצוא מקלט ומרגוע במקום הזה בשעות כאלה. התיאור הספרותי יפה מאוד. דברים כהווייתם. על כל פנים, הצעת החוק, שתשובתה והצבעתה נדחו, דווקא עברה בהצלחה ניכרת את ועדת השרים לענייני חקיקה ביום שלישי השבוע, אבל האוצר, במין תגובה רפלקסיבית כמעט, הגיש ערר על החלטה של ועדת השרים. בדו-שיח שהיה לי עם שר האוצר הבנתי שאפשר יהיה לבוא במשא ומתן עם האוצר ואפשר שהם יסירו את הערר. לכן אנחנו מעלים את ההצעה ומנמקים אותה היום, אבל אם אצליח לשכנע את האוצר אביא את הדברים בהסכמה לאחר מכן. הצעת החוק היא פשוטה. פקודת מס ההכנסה היום, בסעיף 39א שלה, אומרת שחייל משוחרר יהיה זכאי במשך 36 החודשים הראשונים לאחר שירותו להקלות מס מסוימות: 1 חלקי 6 של נקודת זיכוי אם הוא שירת למעלה מ-23 חודש, 1 חלקי 12 של נקודת זיכוי אם הוא שירת פחות מ-23 חודש וכיוצא בזאת. אלא שאנחנו מכירים את המצב, שחלק גדול מהחיילים לאחר שחרורם, וזה גם מצב רצוי והמדינה ודאי היתה מעוניינת שכל החיילים ינהגו כך, מתחילים ללמוד לימודים אקדמיים, אם לימודי מקצוע, אם לימודי תעודה, אבל לימודים אקדמיים, שנמשכים שלוש, ארבע ולפעמים הרבה יותר שנים. לכן אם הם יתחילו את לימודיהם מייד לאחר הצבא הם לא ייהנו מאותה הנחה במס שהמדינה רוצה לתת לחיילים משוחררים, וזו כוונת המחוקק. העובדה שאדם רוצה לעשות יותר, ללמוד יותר כדי לתרום יותר לחברה, כדי לתרום יותר לעצמו ולמשפחתו אחר כך מיכולות מקצועיות ואקדמיות טובות יותר, לא צריכה לפגוע במה שהמדינה התכוונה להעניק לו מלכתחילה. לכן באה הצעת החוק ואומרת: אנחנו נקפיא את זכויותיו של החייל עד שהוא יסיים את לימודיו האקדמיים. אם הוא לומד רפואה, זה ייקח לו שבע שנים, אם הוא לומד לתואר ראשון במדעי הרוח, זה ייקח לו שלוש שנים, אבל תקופת הלימודים לא תיחשב לתקופת הזכאות להנחה במס. אנחנו מבקשים להקפיא בתקופת הלימודים את תקופת הזכאות ולדחות אותה. אני מבין בהחלט מדוע רצתה ועדת השרים לחקיקה לתמוך, אני מבין גם את הרפלקס של האוצר, שכל פעם שהוא רואה שבכותרת של הצעת חוק כתוב "מס הכנסה" הם נגד, לא משנה. נדמה לי שלא בדקו את ההצעה לגופה. אני מקווה, כאמור, להצליח לשכנע את גורמי האוצר הנוגעים בדבר ולהביא את ההצעה לתשובה ולהצבעה, אני מניח כבר לאחר הפגרה.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. כפי שציינת, תשובה והצבעה במועד אחר. חברי חברי הכנסת, נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: המתקפה המשולבת של המערב על לוב, הצעות שמספרן 5422, 5443, 5452 ו-5454.

ראשון המתדיינים, חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. אחריו חבר הכנסת אריה אלדד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מועצת הביטחון קיבלה החלטה מס' 1973, בהסכמת כל חבריה ובהימנעות של סין ורוסיה, להטיל סגר אווירי על לוב בעקבות התעצמות הפשעים של המשטר של קדאפי נגד בני עמו. אין ספק שכשאני עומד כאן ועוקב אחרי תנועות ההמונים במדינות ערב,

תמיכתי והזדהותי נתונים לעמים ולרצונם להשתחרר מהרודנות, מאי-הצדק ומהתלות. ההזדהות הזו היא הזדהות בלתי מסויגת וחד-משמעית. זה מביא אותי, כמובן, להוקעה חד-משמעית של הפשעים של המשטרים כנגד האזרחים ונגד המפגינים. המשטר בלוב עבר את כולם במידת הפראיות של הדיכוי של בני עמו. הזעקה הבין-לאומית, היה לה מקום. אבל מדינות המערב הפכו את החלטת מועצת הביטחון למסע תוקפני, מלחמתי, חדש באזור. והתוצאה היא לא שהעם הלובי מוגן יותר מפני פשעיו של קדאפי, אלא הוא משלם את המחיר על המשך המתקפות של קדאפי ומשלם את המחיר על ההפצצות של ארצות-הברית ומדינות המערב. ארצות-הברית ומדינות המערב אינן שוחרות הדמוקרטיה באזור, אינן. לא כך באפגניסטן, לא כך בעירק ולא כך בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. לא כך באפגניסטן:

עושים פשעים כנגד העמים למען האינטרסים של המערב ושל ארצות-הברית, וזו המהות של התוקפנות החדשה של מדינות המערב וארצות-הברית, בשיתוף כמה מדינות ערביות שגרורות להן, על העם הלובי. זה לא לתמוך במהפכה, זה בעצם לתמוך באינטרסים של המערב בכל מה שקשור לנפט. אבל בנוסף לזה הם משתמשים בעם הלובי כבשר תותחים לצורך אינטרסים פוליטיים בשלוש המדינות המובילות את התוקפנות שם. אובמה הולך לבחירות ורוצה לקדם את מעמדו המידרדר, במיוחד אחרי הבחירות לקונגרס, סרקוזי רוצה לשפר את מעמדו לקראת הבחירות לנשיאות, היות שהוא בשפל התמיכה במדינתו, ובבחירות האחרונות לשלטון המקומי מפלגתו קיבלה 18%; ברלוסקוני באיטליה, שעומד למשפט

תקיפת נערות, שהן מתחת לגיל החוקי, ומצבו מידרדר בתוך העם ובתוך מערכת המשפט, רוצה לשפר את מעמדו על חשבון העם הלובי. זאת אומרת, זה לא רק נפט, זה גם כן ניסיון להשתמש בעם הלובי כבשר תותחים לקידום אג'נדות פוליטיות במדינות התוקפניות.

לצד ההוקעה החד-משמעית של הפשעים של משטר קדאפי כנגד עמו, אנחנו מוקיעים את הפשעים של מדינות המערב וארצות-הברית נגד העם הלובי, שמוסיפים סבל על סבל וחטא על חטא. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ברכה. אני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד.

אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי חבר הכנסת פלסנר, יש פה יחס אישי במליאה בשעות כאלה. כשפורצת מלחמה מסוג מה שקורה בלוב, זה מייד גורם לתגובת נגד של שחרור כמות בלתי מבוקרת של קלישאות לחלל האוויר. אנחנו לומדים שאין מלחמות יפות ושגם במלחמות צודקות נהרגים ילדים, אנחנו לומדים שוב שיעור על צביעות המערב, שבוחר, מתוך המגוון הגדול שיש לו, הוא יכול לתקוף בתימן, הוא יכול לתקוף בסעודיה, הוא יכול לתקוף באירן, הוא יכול לתקוף בסוריה, בכל במקומות האלה ההמונים מתקוממים ורוצים חופש, הוא בוחר בלוב, באמת מטעמים, אינטרסים שונים, וגם מה שנקרא: חכם על משוגעים וחלשים. אבל אנחנו לומדים עוד שיעור בצביעות אחת, וזו הצביעות של העולם הערבי. הליגה הערבית, שקמה וצעקה: תצילו אותם, תצילו אותם, כשהתחילו ההפצצות התחילו לצעוק:

אנחנו לא חשבנו שגם ייהרגו אנשים כשאתם מצילים אותם. שמענו את השיעור הזה מחבר הכנסת ברכה ממש כאן מהדוכן. הוא בעד שחרורם של העמים המדוכאים, ומגנה את ארצות-הברית. האם הוא חשב, אדוני היושב-ראש, שאפשר יהיה לשכנע את קדאפי להפסיק לטבוח באחיו על-ידי משלוח של גלדיולות ותותים? זה לא הולך בלי טילי שיוט. זה לא הולך בלי הפצצות. אי-אפשר לעצור את קדאפי, שעולה עם טנקים על בנגאזי. זה לא יעזור לדבר אליו יפה, אז זאת צביעות מהסוג הנמוך והגרוע, והיינו עדים לה ממש כאן, מהדוכן הזה. אבל הלקח הוא חשוב מאוד. הלקח הוא לקח שמדינות ערב, שתהליכים כאלה מסוג מה שראינו בתוניס, בקהיר ובלוב מתחוללים בהן, צריכות להבין: שליטי דמשק וערב-הסעודית וירדן, ירדן, אם זה יקרה בה, צריכים לדעת שאי-אפשר לעלות בטנקים על האזרחים שלך בלי שהעולם אולי יתערב, העולם אולי לא ישלח גלדיולות, ישלח טילי שיוט, יתערב בכוח כדי למנוע טבח בבני העם. אדוני היושב-ראש, אם תהליך כזה קורה בירדן, ו-80% מאזרחי ירדן הפלסטינים דורשים להיות אדונים לגורלם ואדונים למדינתם, באחת ירדן היא פלסטין, ופתח חדש נפתח לכל הסכסוך המזרח-תיכוני. הפלסטינים יאבדו באותו יום את המעמד של העם היתום שהוא עם בלא מדינה. פתאום תהיה להם מדינה, ואפשר יהיה להסתכל אחרת על כל הסכסוך.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת אריה אלדד.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יוחנן פלסנר, בבקשה, אדוני. ישיב, כמובן, השר שמחון. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, רבותי חברי חברי הכנסת, ארבע דקות מראש אני נותן לך. תודה רבה. אני מבין שייתכן שהיה פיגוע עכשיו באוטובוס בירושלים. נקווה שיתברר שלא כצעקתה ושלא יהיו נפגעים רבים. אבל נתפלל. אדוני היושב-ראש, הסיבה שחשבתי שנכון להעלות את הנושא של המתקפה של מעצמות המערב על לוב על סדר-יומה של הכנסת, היא שאין שום ספק שאנחנו צריכים להתבונן מקרוב, להבין את הדינמיקות שמתרחשות גם בעולם הערבי וגם בעולם המערבי, משום שתהיינה להן ויש להן השלכות ישירות על מה שקורה אצלנו במדינת ישראל. צריך להבין מדוע המערב בחר להתערב דווקא בלוב. לפני כ-30 שנה, כשהיו בעיות פנימיות, מה שנקרא, או איומים על השלטון של אסד בסוריה, אסד בחר להתמודד עם האתגר הפנימי הזה על-ידי רצח של עשרות אלפי אזרחים סורים, והמערב לא פצה פה, אפשר להגיד, או לא נקט שום פעולה. המדינות הערביות והליגה הערבית גם לא נקטו פעולה. היתה איזושהי נורמה של המשפט הבין-לאומי שאמרה שעניינים פנימיים בתוך מדינות, למעט אם מדובר ברצח עם או משהו כזה, נפתרים על-ידי המדינות ואין לגיטימיות בין-לאומית. מאז נעשו פעולות במישור של המשפט הבין-לאומי במוסדות הבין-לאומיים. אני חושב שבין המובילות של המהלכים המשפטיים הללו היתה דווקא קנדה, בעקבות מה שהיה ברואנדה בשנות ה-90, ובאמת יצרו דוקטרינה, או לגיטימציה חדשה להפעלת כוח במקרים של פגיעה בזכויות אזרח, פגיעה בזכויות אדם, גם כשלא מדובר ברצח עם. לכן אנחנו רואים עכשיו תגובה אחרת לחלוטין. קדאפי נוהג בברבריות, פוגע בבני עמו, אבל זה לא אלימות שהיא בכלל דומה לאלימות שהפעיל אסד, ועדיין הוא הצליח לאחד גם את המדינות הערביות, לפחות בדיבור, אני מסכים עם חבר הכנסת אלדד, לא מעבר לזה, כי הן מייד הסתייגו, וגם את מדינות המערב. מה זה אומר עלינו? אנחנו נהגנו להגיד, וכמובן ברוב המקרים גם בצדק, שנוהגים כלפי השימוש בכוח שאנחנו נוקטים בצביעות. הנה, תראו מה עושים השליטים הערבים וכמה הם מפירים זכויות אדם, וברגע שאנחנו באמת יוצאים לפעולות שהן מוצדקות מול מחבלים, מייד מגנים אותנו,

אני חושב שאחד הדברים ואחד הלקחים, ובגלל זה היה לי חשוב גם להעלות את הנושא וגם ללבן או לגרום להניע תהליך של חשיבה ודיון בו, אחד הלקחים מהפעולה הזאת של המערב הוא שגם הפעלות הכוח העתידיות שלנו, גם אל מול "חמאס" אני מקווה שלא נזדקק לכך, אבל המציאות מלמדת אותנו שסביר להניח שיהיו לנו עוד עימותים ועוד סבבים אלימים מול ה"חמאס" גם מול ה"חמאס" וגם מול ה"חיזבאללה" בכל הנוגע, ואני מקווה שלא תהיה פעילות גם במקומות שבהם הרשות פועלת,

בכל המקומות הללו, אם יהיו עימותים עתידיים, דרגות החופש שלנו להפעלת הכוח תהיינה הרבה יותר מצומצמות, הרבה יותר מצומצמות, מכיוון שהנורמות הבין-לאומיות הן יותר מצומצמות, המשפט הבין-לאומי יותר מצמצם. לכן האתגר שלנו הוא לפתח שיטות לחימה, דוקטרינה שהיא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מכאיבה אבל פוגעת במחבלים עצמם, בשולחיהם, ולעשות את ההבחנה בין אוכלוסייה אזרחית ובין כוחות של מחבלים, בין פעולה שהיא צבאית לבין פעולת ענישה מול אוכלוסייה אזרחית. אם אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים רק לחדד את הכלים האלה, אנחנו נמצא קהילה בין-לאומית שהיא הרבה יותר נחושה לבלום ולעצור מצבים של עימות צבאי, וזה יכול להיות ההבדל בין היכולת שלנו לנצח ולהכריע מערכות ובין מציאות שבה יכפו עלינו הפסקת אש בניגוד לרצוננו, גם כאשר יכפו עלינו עימות.

תודה רבה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. עוד רגע, כבוד השר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, שביקש להתחלף עם פלסנר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שוב אנחנו עדים, ברגעים אלה, לפיגוע בירושלים, ב"בנייני האומה". אנחנו עדיין מתפללים למען הצלחתם של ארגוני ההצלה, מד"א, ארגוני המתנדבים, המשטרה, שיצליחו להציל כמה שניתן להציל. אני מקווה שבעזרת השם בסופו של דבר יתברר שזה לא כל כך נורא כפי שזה נשמע, אבל זה ממש מדהים איך הנושא שאמרנו וחשבנו לדון עליו, על האירועים בלוב, על המערב, על הדברים שקורים במדינות ערב מסביבנו, חשבנו גם לדבר על מה שקורה לתושבי אשדוד, על כך שראש עיריית אשדוד הורה להפסיק את הלימודים בבתי-הספר ועל ה"קטיושות" וה"גראדים" שבאים מן הדרום, שנים רבות היינו רגילים לשמוע על הצפון,

וחשבנו שאנחנו עוסקים באשדוד, והנה אנחנו עוסקים בכל רחבי הארץ. הנמען של כל הפיגועים האלה הוא תמיד יהודי, המען של השולח, זה לא משנה אם זה מה"חיזבאללה", מלבנון, מהצפון, מהשיעים, או מן ה"חמאס" מן הדרום, מן הסונים, או באיזשהו מקום אחר.

בשעה קשה זאת לא נותר לנו אלא להגיד פרק תהילים קצר לשלומם של הפצועים ולביטחונם של כל תושבי ישראל: "שיר המעלות, ממעמקים קראתיך ה'; ה' שִמעה בקולי, תהיינה אזניך קשֻבות לקול תחנוני, אם עונות תשמר-קה, ה' מי יעמד, כי עמך הסליחה למען תִוָרא, קויתי ה', קִותה נפשי ולדברו הוחלתי, יחל ישראל, אל ה', כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עונֹתיו".

בשם כל עם ישראל, מאחלים ברכת החלמה לפצועים וברכת השלום על כל עם ישראל, ואני חושב שלהאריך עכשיו בדברים, מיותר. כולנו עם האנשים שנמצאים עכשיו בזירה או בשטח, בירושלים,

בצפון, בכל העולם. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת המציעים, אני עונה בשם סגן שר החוץ דני אילון. 1. יש להדגיש כי ישראל אינה צד לתקיפות בלוב, המבוצעות על-ידי כוחות הקואליציה הבין-לאומית, הנמצאים בים התיכון ובבסיסים בדרום אירופה. 2. ישראל תומכת בהתערבות הצבאית בלוב בעיקר מטעמים הומניטריים, כדי למנוע קטל חסר הבחנה של אזרחים חפים מפשע על-ידי כוחות התומכים בקדאפי. דברים ברוח זו אמר גם נשיא ארצות-הברית אובמה, שהעריך כי פעילות כוחות הקואליציה תגן בהצלחה על חייהם של לובים רבים. 3. הפעילות הנ"ל מגובה על-ידי החלטה של מועצת הביטחון, שהחליטה על אכיפת סגר אווירי על לוב. יחד עם זאת, אני בהחלט הייתי מקבל את ההצעה של הרב אייכלר, מציע להסתפק בתשובה. הרב אייכלר, הצעת להסתפק בתשובת השר? פרופסור אלדד, מה אתה מציע, להסתפק בתשובת השר? חבר הכנסת פלסנר? תודה רבה. עוברים לנושא הבא. נעבור לנושא הבא, הצעה לסדר: תוכנית הלימודים במקצוע האזרחות בתיכונים הממלכתיים, של חבר הכנסת בן-ארי. השר נמצא פה?

תבוא ותעלה. נא לדאוג ששר החינוך יגיע. בבקשה. עד אז, חבר הכנסת בן-ארי,

אם שר החינוך לא נמצא, אז מי שמחליף אותו. אם השר שמחון יכול לסייע בעניין הזה, נא לבדוק את האפשרות. הוא נמצא פה. שר החינוך בדרך. אתה ממליץ שנעבור להצעה הבאה? אני מוכן לדחות את זה בשבוע,

הוא בדרך. אין קיצורי דרך. הוא רוצה שיקשיב לו, לא רוצה לדבר סתם דברים. אני מציע שנעבור לנושא הבא: הסלמה בדרום וירי פצצות מרגמה לעבר יישובי הדרום, הצעות לסדר-היום מס' 5430, 5435, 5444 ו-5458. אני גם רשום בזה.

המזכירות תקרא להם. הם פה. נמצא כאן כרגע מיכאל בן-ארי. נחמן שי, נסים זאב וחבר הכנסת מקלב, אפשר להזעיק אותם?

עומד לרשות בן-ארי?

לא, זה שלוש דקות.

את המזכירות. הצעה לסדר זה שלוש דקות. בסדר, אבל יש חריגים. אתה לפעמים מקבל קצת יותר זמן.

תמיד אתה לארג' אתי. כשאתה פה, אתה משתדל להיות אובייקטיבי. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, מזועזע ומורתח מהפיגוע הקשה שהיה בדקות האחרונות בלבה של העיר ירושלים, ביחד עם כל בית ישראל. הנושא שעומד על הפרק הוא הסלמה בדרום וירי פצצות מרגמה לעבר יישובי הדרום. בימים האחרונים, מתחילת השבוע ועד למחר, תושבים מהיישוב כפר-דרום, שגורשו מביתם, נעקרו מביתם, הוחרב עליהם ביתם כדי להביא להתנתקות מעזה, התנתקות מעזה, אמרו להם, חמש וחצי שנים הם הושלכו כאבן שאין לה הופכין, כי היה פה ראש ממשלה שאמר: לכל מתיישב יש פתרון. אם אתם חושבים שהיום הם מגיעים לפתרון, אז התשובה היא שלילית, הם עוברים למה שמכונה, למין מלה מכובסת, לאיזה בית מקרטון שמכונה קרווילה. אבל אני רוצה בימים אלה לעשות את חשבון הנפש, ופה לא רק שלא עושים חשבון נפש, אלא ככלב השב אל קיאו, כסיל שונה באיוולתו, הולכים לארגוני המרצחים האלה, לאלה שמעולם לא הורידו מעל הפרק את חיסולה המוחלט של מדינת ישראל, אומרים: בוא נעשה אתם הסכמים, בוא נעשה אתם שלום. קראתי בעיתון, קוראים לזה: לאנשים חושבים, אני קורא לזה: עיתון לאנשים בוגדים, העיתון "אל-ארד". השבוע כתב מישהו: לא חשוב מה יהיה, צריך לעזוב את יהודה ושומרון. אין חשבון. העיקר, נרסק את היהודים, נביס אותם. מה חשוב מה יהיו התוצאות? מה חשוב אם אירן תשלח לכאן טילים כאלה, שלא יפגעו בתושבי תל-אביב, כי זה טווח קצר מדי. והיום בשעה הזאת, שתושבי אשדוד, תלמידי בתי-הספר לא ילכו ללימודים עד יום ראשון, ונראה מה יהיה ביום ראשון, כי אולי מישהו שם בעזה יחליט ללחוץ על עוד איזה כפתור ולשלוח עוד איזה "גראד" לאשדוד, אז עוד שבוע ילדי אשדוד לא ילמדו, ובבאר-שבע. ופה בממשלה יאיימו באיומים קשים, ומישהו כאן מחכה, כנראה, למה שנקרא צידוק מוסרי, שחס ושלום יהיו פגועים בנפש, ואז יעשו את מה שצריכים לעשות. רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, אין מנוס. עזה היא קן צרעות. אני שומע לפעמים דיווחים בוועדת חוץ וביטחון, שהם לא הערכות, הם משאלות לב: אין אינטרס ל"חמאס", יש אינטרס כזה וכזה לפלסטינים. זה עובד יותר ממשאלות הלב מאשר המציאות. אני מוסיף לך עוד דקה. אני אסיים, תודה.

החלומות האלה מתפוצצים עם ה"גראדים" האלה, שילדי באר-שבע הלילה הלכו לישון אתם וקמו אתם בבוקר, כי מישהו פה הוזה הזיות, ומכניס את המדינה היחידה, הקטנטנה שיש לנו, לסיכונים,

ואין מישהו שאומר: טעיתי, צריך לחזור מכל מה שעשינו, מהסכם אוסלו הארור. את 40,000 המרצחים שהביאו מתוניס,

להחזיר אותם, אפשר גם ללוב להחזיר אותם באותה הזדמנות. לעזה צריך לחזור, ולהקים את ההתיישבות היהודית מחדש. אין מוצא אחר, אין מנוס. וכל מי שאומר אחרת, לא רק הוזה הזיות, הוא מסכן את תושבי מדינת ישראל ואת המדינה היחידה שיש לנו. הוא הוזה הזיות, הוא שמביא אותנו לאסונות.

הוספתי לך דקה. אני מפלה אותך לרעה. הנה, אורי הגיע. בלי קשר לסגן יושב-ראש הכנסת, הוספתי לך דקה בנסיבות המיוחדות. רבותי, אני רוצה להתייחס בכמה משפטים לנדיבות הלב. קודם כול, תודה על נדיבות הלב של היושב-ראש, שלמרות הפערים האידיאולוגיים החמורים בינינו, תמיד כשהוא יושב פה הוא משתדל להיות אובייקטיבי. התפקיד מחייב. שם אני רב אתך, פה אני מכבד אותך.

נא לשבת, סגן היושב-ראש.

וישבתי בשבוע שעבר בוועדת החוץ והביטחון, איזה מין חלום כזה שברשות הפלסטינית יש עם מי לדבר. עכשיו התמנה דובר חדש לדובר צה"ל, שמתהדר בקשרים שלו עם הרשות הפלסטינית, ובעצם משתמשים לצערי הרב במפקדים בכירים בצה"ל, כמובן בהנחייתו של שר הביטחון, להקים כאן מדינת מחבלים.

כשזה לא ימצא חן בעיניהם, או כשיגידו "הכושי עשה את שלו", ברק עשה את שלו והמפקדים עשו את שלהם, אז תתפרץ כאן, מה שנקרא, אינתיפאדה שלישית. ואני רוצה לומר פה משהו של סקופ, מתוך מקורות שאני יודע, שנמצאים בתוך גורמי הטרור האלה, על תחילתה של אינתיפאדה שלישית במאי הקרוב. מה שהיה היום, לצערנו הרב, זו סנונית ראשונה. אם אנחנו לא רוצים להישטף כאן בים של דם כמו אחרי הסכמי אוסלו הארורים, כמו בתחילת שנות האלפיים, לא לחכות, לא למלון "פארק" ולא לשום דבר דומה. את "חומת מגן" יש לעשות עכשיו, ומוטב שעה אחת קודם. תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, סגן יושב-ראש הכנסת, יבוא ויעלה, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. ישיב במקום השר וילנאי, השר שמחון. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לכבודו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו, אדוני היושב-ראש, אנחנו, כחברי נשיאות,

מתלבטים מה הנושאים הדחופים לסדר-היום, ולפעמים עוד לא יודעים אם זה דחוף או לא דחוף, ולפעמים דברים שמחליטים אתמול, יום-יומיים לפני כן,

זה נהפך כבר ללא דחוף. אבל יש לפעמים מקרים, על-פי רוב זה לא מקרים שאנחנו שמחים אתם, שלפתע, זה היה דחוף אבל נהיה הרבה הרבה יותר דחוף. אם דיברנו על כך שהיתה הסלמה בדרום, בירי פצצות מרגמה לעבר יישובי הדרום, אנחנו היום כבר יודעים שמדובר בהסלמה רחבה יותר, מקיפה יותר, עד כדי כך שיש הוראה בערים כמו באשדוד על הפסקת לימודים. ראש העיר החליט, קיבלנו לפני כמה שעות, אני לא יודע אם בתיאום עם שר החינוך או לא בתיאום עם שר החינוך, על הפסקת לימודים בעיר אשדוד מחר ומחרתיים, חמישי ושישי. ואנחנו יודעים שזה לא מתמעט והולך, אלא זה מוסיף והולך, ולצערנו שמענו לפני כמחצית השעה שכמה עשרות מטרים מפה, או 100 או 200 מטר מפה, אירע פיגוע בקו אוטובוס בשדרות-שזר, ב"בנייני האומה". נקווה באמת שהפיגוע הוא פיגוע ללא נפגעים. יש פצועים, ביניהם גם קשה, לפי הדיווחים הראשונים, אנחנו גם שולחים רפואה שלמה. אין ספק, אם כך, שהנושא נהיה הרבה יותר רחב.

מדברים על פיגוע בתוך ירושלים, מעבר ליישובי הדרום.

אנחנו גם מתבשרים שראש הממשלה כינס את פורום השביעייה והם דנים בנושא.

אני לא יודע מה הסיבות שהביאו להסלמה, הסיבות הברורות מה הביא להחלטות האלה להסלים, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציות שבן-יום ובן-לילה נהפך סדר-היום. סדר-היום הוא אחר. ובאמת לאורך זמן,

ולפתע נשמע, אז נשמעים גם דברים, החלטות אולי מרחיקות לכת וקיצוניות קצת. אז קודם כול, אין ספק שחשוב להחליט וחשוב לשבת וצריך לתת באמת חיזוקים לממשלה או לפורום כזה או אחר שצריך לקבל החלטות בנושא. אבל עם זאת, גם צריך לדעת שחלק מהתגובות גם יכולות להיות הסלמה. את הדברים האלה גם צריכים לעשות במתינות. גם החלטות שמגיעות אחרי תקופות רגיעה צריך לקבל במתינות, לדעת לא להיגרר. הדברים האלה יכולים לפעמים להסלים יותר את המצב, ולא בזה אנחנו מעוניינים. אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שגם כשדנים בנושא הביטחון, בנושא התגובות, אסור להזניח ולא לחשוב לרגע על העורף. מאות אלפים של אנשים נמצאים בחרדה, עשרות אלפי ילדים נמצאים בחרדה ולא מקבלים מענה ברור ותוכנית מקיפה לטיפול בתקופות האלה. בתקופות האלה אנחנו צריכים לדעת שלאורך זמן ודאי וודאי, בין בנושא הילדים, בין בנושא המבוגרים, אנחנו צריכים לספק להם אמצעי רגיעה, דברים ומסרים שהציבור יוכל להמשיך את אורח חייו ואת שגרת חייו, אני מוסיף דקה לאדוני.

חשבתי שאתה מרמז לי שאני, את שגרת חייו, שאנחנו לא יכולים לתת למצב כזה, שגם אם יש, ודאי וודאי אם תהיה תגובה חריפה. אנחנו קוראים מצד אחד למתן את תגובות, לעשות את התגובות לא בצורה בהולה ולא בצורה מהירה, ולא להיות מושפע משום דבר אחר. הדברים האלה צריכים להיעשות ברגיעה, בלי החלטה מהירה בנושא הזה, ולא לראות אותם במצב נקודתי כרגע אלא בהסתכלות הרבה יותר רחבה ומרחיקת לכת וארוכת טווח. מצד שני, אבל מה שכן תפקידנו החשוב הוא,

לחשוב על העורף, על אנשים שנמצאים במצב הזה, כדי שיוכלו להמשיך לנהל, שהילדים יוכלו ללכת לבית-הספר.

אמצעי מיגון הרבה יותר חזקים ולחשוב עכשיו כמו שלא חשבנו מספיק לפני שנתיים,

והיום אנחנו נמצאים במצב שעדיין מאות ילדים ואלפי ילדים נמצאים בקרוונים באזורים בערים האלה.

תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושש מאוד שנפל דבר מבלי שנרגיש, כי טיבם של אירועים, של תהליכים, הוא שהם מתפתחים באופן אטי, ואז הם מגיעים לכדי פיצוץ, תרתי משמע. והצירוף שדיבר עליו חברי, אורי מקלב, זה עתה, של חידוש הלחימה בדרום לצד טרור בלב ירושלים, שכבר שכחנו איך הוא נראה, הוא אומר שכנראה תקופת השקט או הסתיימה או עומדת להסתיים. ואני אומר את זה בהרבה צער ובהרבה כאב, כי אני חושב שכשיורים והורגים לא מדברים, ואם לא מנצלים את תקופות השקט למשא-ומתן ולאיזושהי התקדמות, אז זה חולף ולא חוזר. עכשיו נשאלת השאלה כיצד צריך לנהוג. אין לנו מרשמים, ניסינו הכול. באמת בנושא עזה ניסינו הכול. ואני עוד לא יודע מה היה האירוע בירושלים, הוא רק התרחש, וזה לא נבון כבר לקפוץ. רק העובדות קיימות, אנחנו עוד לא יודעים מה עומד מאחורי זה, ובוודאי עוד נדע. אני מקווה שזה אירוע חריג, אבל בעזה זה תהליך ברור. ובעזה ה"חמאס", כנראה באופן מודע, החליט לחדש את האש, והוא יודע היטב מהן נקודות התורפה שלנו. הוא יודע היטב שהרקטות והפצמ"רים שמדלגים מעל הגדר, הם פוגעים בבטן הרכה שלנו, ביישובים האזרחיים, בתושבים, וכך נמצאים מחדש מאות אלפי ישראלים בקו האש. אני מדבר לא רק על אלה שחיים בקילומטרים הקרובים לרצועת-עזה, אלא אני מדבר על כל הדרום, מאשדוד ועד באר-שבע. אני חושב שאנחנו לא יכולים להמשיך במדיניות של מכה ותגובה, כי זה מה שקורה עכשיו. ובכל פעם באופן טבעי יש אסקלציה קטנה, יש החרפה, כי אתה אומר: אם הם עשו מדרגה א', אני אלך לב'. הם אומרים: אתה היית בב', אנחנו נעשה ג'. וזה מה שאנחנו רואים, ושני הצדדים יודעים. נצטרך,

אני אומר את זה מאוד בזהירות ואני מצטרף לדבריו של אורי מקלב, באמת צריך כשחם, המנהיגות צריכה להצטנן. זה העיקרון. כשחם, לנהוג בקור רוח. זה תפקידה של מנהיגות: לא להתלהם ולא ללכת בראש המחנה ולא להצטרף לכל מיני דברי התחממות שיגיעו מכאן או משם. האם אדוני יודע מה תגובת יושבת-ראש האופוזיציה, היא אמרה שאנחנו צריכים, לא, היא אמרה בסדר. היא אמרה שאנחנו נתמוך במדיניות שתפעל נגד ה"חמאס" ונגד הטרור מעזה. אמרת שצריך לנהוג באיפוק ולא, לא להתלהם. כן, אני חושב, אני חושב שהיא אמרה את זה. היא גם מרגישה מחויבות, אני חושב שכולנו מרגישים מחויבות. היא היתה באקסטזה פה אתמול, לא, אתה מגזים. אקסטזה?

כשעולים לדוכן יש כבר איזה התרגשות באוויר, אבל אני לא חושב שהיא קראה לפעולה.

ממיטב הבנתי, שלא יכולים להמשיך במסלול הזה העגול שאנחנו הולכים בו וכל רגע פוגשים אותו, רק שהוא הולך ומעמיק, הולך ומסתובב יותר מהר. אני חושב שנצטרך לפעול בדרכים חדשות. אני מקווה שזה מה שהשביעייה עושה ברגעים האלה וזה מה שצה"ל עושה, לחשוב על דרכים חדשות, יוזמות ממשפחת הפעולות ההתקפיות, כדי לנטרל את הטרור הזה לפי שהוא באמת יהפוך את חיי התושבים בדרום לסיוט. ועזבו, זה כבר לא דרום, זה חצי מדינת ישראל. ואני חושב שכולנו נתמוך במדיניות כזאת, מפני שהיא הדרך היחידה. אם ניתן ל"חמאס" להכתיב את הקצב ואם ניתן למדרון הזה להוביל אותנו, אנחנו נתגלגל, מהר מאוד ויותר מהר ממה שאנחנו מצפים, להתנגשות כוללת.

מה שנדרש עכשיו, ואני לא בא לתת עצות מעל הדוכן, זה מצד אחד חשיבה באמת ותכנון של הדרגים, של מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, ומצד שני לחשוב מה ואיך מגיעים הכי קרוב למקום שבו מקבלים את ההחלטות, המקום שממנו יוצאים האנשים שיורים וששולחים רקטות, ולנטרל אותם. ואפילו אם זאת תהיה לרגע קפיצת מדרגה, בסופו של דבר יכול להיות שקיצור הדרך הזה גם יביא לנטרול הגל הזה, שהולך ומתגבר. ואני באמת חוזר ואומר, אני חושש ממה שיקרה בהמשך.

תודה רבה לד"ר נחמן שי. השר שמחון ישיב בשם הממשלה להצעה לסדר, במקום השר מתן וילנאי. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת המציעים, נדמה לי שאנחנו קצת מפגרים אחרי האירועים וזה לא בדיוק, גם התגובה לא מתאימה להצעות עצמן. על כל פנים, מאחר שנדרשתי האירועים יותר מהירים מההצעות. אנחנו לא מפגרים, אנחנו, בהצעות. נכון, אתה צודק. אני התבקשתי לענות בשמו של חבר הכנסת, השר מתן וילנאי, ממלא מקום שר הביטחון. בבוקר שבין שבת, 19 במרס 2011, נורו כעשרות פצצות מרגמה לעבר שטח מדינת ישראל. כוחות צה"ל ביצעו ירי פגזי טנק לעבר נקודות חשודות בדרום רצועת-עזה. כמו כן, מסוקי צה"ל ביצעו אף הם ירי לעבר נקודות חשודות. צה"ל לא יסבול את המשך הימצאותם של יישובי עוטף-עזה תחת אש וימשיך לפעול בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה באזרחי מדינת ישראל. האחריות מוטלת על ארגון הטרור "חמאס". ויחד עם זאת, אני חושב שלאור מה שקרה בשעה האחרונה בירושלים ואתמול ושלשום בערי הדרום, אין ספק שתידרשנה מחשבות והכרעות, ואני מניח שזה ודאי יעלה על סדר-היום בימים הקרובים, וממילא, כפי שאמרתי, אנחנו לא מדביקים את האירועים.

מה מציע אדוני השר? ועדת החוץ והביטחון. ועדת החוץ והביטחון. לגבי המציעים, ד"ר נחמן שי, מה אתה מציע? חוץ וביטחון? כן, אנחנו נגיע לשם יותר מהר. חבר הכנסת מקלב, אתה מסכים להצעה להעביר לוועדת החוץ והביטחון?

הצעה אחרת.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בעוד אנחנו מדברים על פיגוע אחד אנחנו שומעים על פיגוע נוסף בירושלים, והדברים האלה פשוט מחרידים. ברור לכולנו שאנחנו נמצאים בעיצומו של גל של אירועים קשים, שהחל ביישוב איתמר, נמשך במצב בדרום ועובר דרך ירושלים. אשדוד, באר-שבע, איתמר, ירושלים, כולם חזית אחת של טרור. הטרור הזה מכוון את עצמו רק למטרה אחת, המטרה היא מדינת ישראל, המטרה היא היהודים שיושבים במדינת ישראל. חשוב שבעת הזאת אנחנו נתאחד ונבין שיש לנו מספיק אויבים מבחוץ. אין טעם להתכתש פנימה.

לחזק את הממשלה, שתהיה בחופש פעולה לעשות כל מה שהיא חושבת שיכול להגן על התושבים שלנו, ולא לנקוט הבלגה, שבעיני משדרת מסר של חולשה, אלא באמת לפעול בתקיפות כנגד הטרור. יושבת-ראש האופוזיציה קראה למאבק ב"חמאס". נראה לי שברור לכולנו שהמאבק הוא בחזיתות רחבות יותר, ופשוט לחזק את הממשלה, שתפעל בחופש פעולה כדי להגן עלינו. תודה רבה. אנחנו מצביעים. מי שבעד ועדה, בעד, ומי שנגד, נגד. להצבעה, בבקשה.

בעד, 5, נגד ונמנעים, אין. הנושא של ההסלמה בדרום וירי פצצות מרגמה לעבר יישובי הדרום עובר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: גזר-הדין של משה קצב,

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אולי נדחה את זה לשבוע

מה הצעת, כבוד השר? כי נראה לי שזה כבר לא מתאים. אולי נדחה את זה לשבוע הבא, לא?

כי הנושא הזה, ממילא אני עונה במקום שר המשפטים. אולי עדיף לך שזה יהיה בשבוע הבא. נדמה לי שחברת הכנסת יחימוביץ בוועדת כספים, היא לא תהיה כאן. אז נשארה חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, האירועים במדינת ישראל רודפים זה את זה עד שאנחנו לא זוכרים מה קרה אתמול כי אירועי היום דוחקים. אמרתי כבר דברים על ההסלמה שאנחנו נמצאים בעיצומה וכמה שחשוב שנוכל לפעול בחזית הזאת, שהיא החזית הביטחונית, אבל יש גם חזית אזרחית במדינת ישראל. ובמסגרת החזית הזאת נפל דבר אתמול, כאשר נגזר דינו של הנשיא לשעבר משה קצב, נגזרו עליו שבע שנות מאסר, נגזרו עליו שנים בכלא. והארץ כולה געשה במשך תקופה ארוכה סביב הפרשה המאוד חמורה הזאת. אני רוצה להקריא מגזר-הדין את הדברים הבאים כדי ללמוד משהו על מה שהנחה את בית-המשפט כאשר הוא החליט לעשות את המעשה ולגזור את דינו של קצב. כך אמר בית-המשפט: "הנאשם הינו סמל. מכוח עקרון השוויון בפני החוק אין בעובדה שהנאשם נשא בתפקיד הרם ביותר, נשיא מדינת ישראל, כדי שתשמש לו חסינות מפני ענישה ככל האדם. נהפוך הוא, העובדה שהנאשם ביצע עבירות בעת שכיהן בתפקיד הרם הינה נסיבת חומרה, שצריכה להיזקף לחובתו, שכן כגודל האמון שניתן בו כך גודל האכזבה והביזוי שהמיט במעשיו על הסמל של מוסד הנשיאות". נראה לי שהמסר הזה הוא מסר חשוב. הרבה פעמים נשמעו טענות בציבור: כביכול נעשה משפט ציבורי במשה קצב, כביכול שפכו את דמו בתקשורת. הדברים האלה,

צריכים להילקח במסגרת של שני דברים. הדבר הראשון הוא, כאשר המערכת היא מערכת ציבורית וכאשר התקשורת נכנסת לתמונה, גם הנשיא קצב עצמו עשה שימוש בכלי הזה כדי להכפיש את אותן מתלוננות. והדבר השני, החשוב ביותר בעיני, הוא המסר לנבחרי ציבור. נבחרי ציבור, יש מאתנו דרישה, דרישה לטוהר מידות, ונראה לי שבקלות גדולה מדי במשך השנים שחלפו טוהר מידות היה דבר שנדרש בעיקר בכל מה שנוגע לענייני ממון. טוהר מידות היה דבר שנדרש בכל מה שנוגע לשחיתות, כשמדובר בקבלת שוחד, כשמדובר בדברים שעניינם כסף. וכאשר מדובר בהליכות החיים האישיים, אף-על-פי שבמשך שנים ארוכות ידעו אנשים במערכת הפוליטית ואפילו במערכת התקשורתית שאותו אדם, משה קצב, שהיה מועמד לנשיאות, הוא אדם שנוהג הליכותיו בתחום הזה הוא מפוקפק, בוא נציג את זה בלשון המעטה, העדיפו להעלים עין, העדיפו לשים את זה בצד כאילו אין בכך עניין לציבור. גזר-הדין הזה אומר דבר אחד ברור: יש עניין לציבור באורח החיים של אדם ציבורי, בשלב הזה הוא לא סיכן. בשלב הזה שאת מדברת נכון מאוד, הוא לא סיכן דמויות פוליטיות. אני רוצה לומר לך שהרבה מאוד עיתונאים שמעו את המתלוננות, אנשים ידעו שלא מדובר בהתנהגות נורמטיבית, אלא מדובר בהתנהגות שהיא עבירה על כל אמות המידה המוסריות, בן-אדם שניצל את המרות שלו גם כששימש כשר וגם כשהיה נשיא. הדבר הזה הושתק, והשתיקה הזאת, אסור לה להימשך. כאשר אדם יועמד במדינת ישראל לאיזושהי משרה בכירה, חשוב שכל הידיעות שיש עליו, גם בתחום האישי, גם בתחום של ההתנהגות המוסרית בכל הנוגע לחיי המשפחה שלו, יהיו גלויים לעין הציבור. ואם דבק רבב באותו אדם הוא לא ראוי לשמש בתפקיד רם. אני חושבת שאם הדברים האלה היו נאמרים לפני בחירתו של משה קצב היתה נחסכת ממדינת ישראל הפרשה הכואבת, המשפילה, המביכה, המבישה כל כך הזאת. נראה לי שזה המסר היום לנבחרי הציבור, שהדרישה מהם היא שיהיו נקיים מרבב בכל התחומים, ובעיקר בתחום הזה, שהוא כל כך חשוב. וכמובן, הבשורה למתלוננות: במשך שנים היה ברור שאשה לא יכולה לצאת נגד אדם שהוא כל כך בכיר במערכת, שהיא צריכה להתמודד מול סוללת עורכי-דין, מול מערכת משפטית שצריכה להעביר אותה במסכת ייסורים. מאתמול ברור לחלוטין שנשים במדינת ישראל יכולות לקבל את הגנת מערכת המשפט ללא חשש וללא מורא מפני מערכת משפטית שתעדיף את אותו אדם שהוא בעל השררה מאחר שהוא מגיע עם אמצעים כספיים, מאחר שהוא מגיע עם סוללת עורכי-דין. ברור לחלוטין שאפשר לנצח את הדימוי הזה של האדם החזק דרך האמת. זה מה שקרה אתמול. ואני חושבת שאף-על-פי שהיה רגע כואב מאוד, הוא דורש מכל נבחרי הציבור שינוי הליכות חיים בכל מה שנוגע לנשים, וזאת בשורה, גם אם היא הושגה בדרך הקשה כל כך הזאת, בשורה למעמד האשה במדינת ישראל.

תודה רבה. השר שלום שמחון ישיב. דווקא התחום הזה, אתה חזק בו. שר המשפטים נמצא בחוץ-לארץ,

ואני עונה בשמו,

אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אתמול גזר בית-המשפט המחוזי בתל-אביב את דינו של משה קצב לשבע שנות מאסר, שנתיים מאסר על-תנאי, וכן חייבו במתן פיצויים לנפגעות העבירה. אין ספק שמדובר בתיק יוצא דופן, לאו דווקא מבחינת מורכבותו המשפטית אלא עקב זהות העומד לדין, נשיא מדינת ישראל לשעבר. בית-המשפט המחוזי בתל-אביב אמר את דברו תוך שאיזן בין מכלול השיקולים לחומרה ולקולא. עכשיו העמדה של משרד המשפטים, נכון לרגע זה: מאחר שלמשה קצב עדיין עומדת הזכות להגיש ערעור על הכרעת-הדין ועל גזר-הדין, נבקש להסתפק בדברים שנאמרו על-ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי. הם מציעים שכל עוד יש לו זכות להגיש ערעור וכן הלאה, הם לא רוצים להיכנס לתוך קביעת עמדות. התשובה היא כל כך אקדמית. אני יודעת שאתה לא השר, אז, אני אמרתי לך. לכן הצעתי לפני שעלית. אבל אמרו

לפני שעלית הצעתי: תשמרי את זה לשבוע הבא. השר מציע להסתפק בתשובתו. זה מה שהם מציעים, בגלל הזכות שלו להגיש ערעור. את מקבלת את הצעתו של השר בשלב זה, כי הנושא נמצא בהליך משפטי? ממילא תהיה לך האפשרות להעלות את זה עוד פעם. בסדר. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא: גל השביתות במשק,הצעות לסדר-היום מס' 5423,

אמור להיות חבר הכנסת אילן גילאון. אחריו, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. בבקשה. עומדות לרשות כבודו שלוש דקות.

חברי הכנסת,

כבוד השר עונה? מי שעונה לכבודו זה סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. רציתי לומר מלה או שתיים על השביתות האלה במשק. בעוד חברי ועדת הכספים יושבים לדון בששינסקי וכמה מאות מטרים מפה יש פיגוע, והארץ רוגשת, הנשיא הורשע אתמול, לשעבר.

ולאט לאט, כשאתה מגיע לנושא זה נראה כאילו הוא נתלש מהמציאות, כי מציאות חיינו רודפת בקצב מסחרר, ואין לך אחיזה בה.

למרות הכול. לכן מה שנתפס, לפני כמה ימים כנושא בוער, האירועים בדרום, השביתה הסדרתית הזו של כמה מגזרים, פתאום מקבל פרספקטיבה, ואתה עומד פה, ואתה לא תמיד מוצא את המלים. רק רציתי לומר, לגבי השביתה המסתמנת של הרופאים, כבוד סגן שר האוצר, והשביתה של העובדים הסוציאליים, שלא הסתיימה. מובן שלא הסתיימה. אבל אני חייב לומר, כבוד סגן השר, שהזחיחות שבה הבוס שלך מטייל ברחבי הארץ ומקרין איזה דימוי כזה שזו הכלכלה הכי חזקה בעולם,

שאנחנו בצמיחה של 5% 6% אז אני כן מכיר את הצמיחה הזאת, אני קורא עליה, ואני מדפדף ב"דה מרקר" ורואה את משכורות העתק האלה. ומצד שני מגזרים כאלה שעוסקים בדיני נפשות, כמו עובדים סוציאליים, כמו מורים, כמו רופאים, אתה לא מאמין שהם משתכרים מה שהם משתכרים. וזה מעלה את השאלה, אדוני סגן השר, איך אפשר לקיים משק כלכלי שיושב על יתדות מוצקות, כשכל יתד מתנועעת על-פי הקצב שלה, ואתה יודע שחלק מהמגזרים העשירים מאוד מרוויחים פשוט הון שקשה לתאר אותו, בעוד מגזרים אחרים, שחיים במדינה שגודלה כראש סיכה, מקבלים 1 חלקי 20, 1 חלקי 40, 1 חלקי 50. לכן הפערים האלה יוצרים איזושהי קנאה, יוצרים ניכור, יוצרים איזו תחושה שמישהו נדפק פה. איך אתה רוצה שעובד סוציאלי, שעובד 12 שעות כדי לרפא את החוליים החברתיים, איך אתה רוצה שרופא שעובד במחלקה כירורגית ומנתח שמונה שעות, וככה כל יום, ובסוף החודש מקבל 12,000 שקל או 14,000 שקל, ואז הוא פותח את העיתון ורואה מגזרים אחרים, שבעצם לקחו לעצמם את כל הצמיחה. ואני מדבר אתך דוגרי: הצמיחה הזאת לא מתחלקת טוב.

יש איזו יד נעלמה שמצליחה לתת למגזרים מסוימים, לא מהמגזרים שלנו, אגב, כבוד סגן השר, שנותנת יותר ממה שהיא צריכה לתת. טבע האדם הוא שבעצם הוא קרוב לעצמו, אז הוא שואל את עצמו למה הוא יקבל 200,000 שקל בחודש, אני מוסיף לאדוני עוד דקה. כבר עבר הזמן? ובעמודים הראשונים אתה קורא על שביתת העובדים הסוציאליים, מייד אחרי זה אתה רואה את החלוקה של כמה מנהלים ב"בזק", שהתחלקו בינם לבין עצמם בכמה עשרות מיליוני שקלים. אני בטוח שגם אתה קינאת או התקנאת או הרגשת איזו בחילה לנוכח הפערים האלה שמתפתחים בינינו. ולכן אני אומר, יכול להיות שיש לך תשובה פיננסית, כלכלית, לסוגיה הזאת של השביתות, אבל אני אומר לך: חברה או כלכלה לא יכולה להתקיים כשהאנשים שמעצבים אותה מאפשרים פתיחת רווחים כזו שיוצרת בנו את רגש הנקם הזה: אנחנו נשבות עד הסוף כדי להשיג קצת יותר. אז הטענה שלי היא פחות פיננסית וכלכלית, אלא יותר לראשי המשק, שלא יודעים לתת במידה כזו כדי שלא ייווצרו הפערים האלה בין המגזרים השונים.

תודה רבה. כבוד סגן השר, מה שאומר חבר הכנסת בן-סימון, שהצמיחה בקרב העשירים, אין צמיחה בקרב העניים. לזה הוא התכוון. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה. בבקשה, אדוני, עומדות לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר האוצר, חברי חברי הכנסת, השביתה שהחלה כבר, זה שבועיים ויותר, איחדה כמעט את כל המגזרים במדינה, וכולנו ביחד יצאנו ותמכנו בעובדים הסוציאליים, וכולנו הזדהינו עם המאבק שלהם, כדי לבוא ולנסות לפחות לפתור את הסכסוך הזה ככל האפשר. לצערנו, ביומיים האחרונים אנחנו נכנסנו למבוכה, שכביכול מצד אחד ישנה התקדמות משמעותית במשא-ומתן אתם, ואני מבין שסגן שר האוצר היה מעורה אישית בכל הניסיון לפתור את הסכסוך הזה, והוא יעדכן אותנו פה בדיוק מה ההישגים, שלדעתי באמת אכן היו במשא ומתן הזה. באיזשהו מקום אנחנו מרגישים שלבנו אתם ואנחנו רוצים עדיין לעזור להם, אבל השאלה היא איפה אנחנו יכולים, בסכסוך של העובדים הסוציאליים, עדיין לבוא ולדרוש מהממשלה לבוא לקראתם עוד ועוד. הדילמה שלי היא כזאת, אדוני היושב-ראש: ישנם עוד מגזרים במשק שלצערנו הם כנראה בדרך לשבות ובדרך לעשות עיצומים. הרופאים כבר הכריזו על כך, ואני יודע שהאחיות כבר מדברות על עיצומים במשק, ונראה לי שזה מין כדור שלג כזה, שהסכסוכים האלה מתגלגלים ממגזר למגזר, ואני מבין כרגע את הדילמה של הממשלה, עד היכן אפשר להיות מהפכניים בבת אחת, במידה אחת לבוא לקראת כולם. כי כולנו הרי יודעים שדברים שהאוצר רואה מהזווית של האוצר לא תמיד מסתדרים עין בעין עם הראייה של העובדים, שאכן במגזרים שונים, אדוני היושב-ראש, הם סובלים והם מקופחים. כל מגזר בפני עצמו, אם ננתח את התנאים שלו, יכול להיות שנגיע למסקנה שמגיע לו. השאלה איך אנחנו יכולים לפתור בבת אחת קיפוח שלדעתי נמשך כבר מעל עשור ואפילו הרבה יותר במספר מגזרים. הם רוצים היום,

לתקן את זה אולי יותר ממה שעד עכשיו נתנו. המשפטנים, הפרקליטים שבתו, נתנו להם משהו וסגרו אתם את ההסכם בזמנו. עובדי משרד החוץ שבתו גם כן כמעט חודשיים, גם כן נתנו להם משהו, ובסוף כל אלה עכשיו מרגישים שהם אולי מקופחים כלפי אלה שהיום דורשים את מה שהם דורשים. לכן הדילמה היא לא קלה. אנחנו כאנשי ציבור רוצים בוודאי שהתנאים ישופרו ושלכולם יהיה מקסימום שכר, בוודאי בהשוואה למשכורות הגבוהות שיש למנהלים הבכירים, שאנחנו שומעים עליהן,

המשכורות האלה נראות לעג לרש. אבל הפרופורציה היא תמיד איך עושים את זה, אם עושים את זה בבת אחת, או שעדיין צריכים לעשות את זה במדורג, לבוא לקראתם היום כמה שניתן לבוא לקראתם, לסיים את השביתה,

כי בסוף מי שהכי סובל זה אותם אזרחים מסכנים, שהנזק שנגרם להם הוא בלתי הפיך. כל יום שהשביתה הזאת נמשכת, האזרחים האלה סובלים, ולכן צריך לקרוא להפעיל פה שיקול דעת. אם צריך אפילו לערב את ראש הממשלה, שראש הממשלה יכריע במחלוקת הזו גם.

תודה, חבר הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני סגן השר, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו עומדים בפני תקופה קשה במשק הישראלי, כאשר הולך ומתקדם לעברנו האיום הזה של שביתה כללית של ציבור הרופאים, דבר שלא היה במשך שנים רבות. אני רוצה לומר לך, אדוני סגן השר, הרופאים, גם הרופאים יצדקו אם הם ישבתו. מערכת הרפואה בישראל סובלת מהרבה מאוד בעיות. אגב, לא כולן התחילו בקדנציה הנוכחית. היא קודם כול סובלת מבעיה של איזושהי דיאטה קיצונית של האידיאולוגיה הזאת של האיש הרזה והאיש השמן, שבה השירותים הציבוריים הם איש שמן, והם צריכים לעבור הרזיה קיצונית. התוצאה מאוד קשה, עומסים איומים בבתי-החולים, עומסי עבודה, עומסי אחריות. לא קל להיות רופא בישראל, עוד יותר קשה להיות מתמחה ברפואה בישראל. יש מעט מדי כאלה. וגם

חסרים רופאים בתחומים מסוימים, חסרים הרבה רופאים, והמצוקה הזאת קיימת ומורגשת מאוד מאוד, בצורה חריפה, בציבור הישראלי. ואין מה לעשות, כמו כל מערכת אחרת, המערכת בסופו של דבר תלויה באיכותו של כוח-האדם שעובד בה. אם המערכת הציבורית רוצה רופאים טובים, היא צריכה לתגמל אותם, היא צריכה לתגמל אותם בצורה נדיבה ואמיתית, כדי לתמרץ יותר אנשים לעבוד ברפואה בישראל. צריך להקל על הנטל של המתמחים ברפואה, הנטל הזה הוא בלתי נסבל. צריך לעודד יותר ויותר אנשים ללמוד רפואה בישראל, לפתוח עוד מקומות ללימוד רפואה בישראל, וכמובן לפתוח את הערוצים בפני אלה שכבר למדו רפואה בחוץ-לארץ אבל נתקלים בכל מיני חסמים מלאכותיים ומוגזמים בכניסה שלהם לשוק הרפואה הישראלי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לדבר פעם נוספת על שביתת העובדות הסוציאליות. אדוני סגן השר, אני יודע שאתה באופן אישי היית מאוד מעורב, ואני גם משוכנע שמאוד רצית להוביל את השביתה הזו לסיום. אני יודע שאתה ער ומכיר את המצוקות הקשות, ואני בטוח שתחושותיך אינן קלות ביום הזה, כאשר המשא-ומתן שאתה הובלת לא הצליח להבשיל להסכם.

אדוני סגן השר, אני מנצל את ההזדמנות הזאת וגם מעל במת הכנסת אני פונה אליך ואל משרד האוצר ואומר: לכו את הצעד הנוסף לכיוון העובדות הסוציאליות. חשוב מאוד לייצר את המנגנון האמיתי של צו ההרחבה, שירחיב את ההגנות ואת הזכויות שניתנות בשירות הציבורי באופן אמיתי לאלה שעובדות גם בעמותות המופרטות. חשוב לייצר מסלולי קידום אמיתיים לעובדים ולעובדות סוציאליות, וחשוב, את אותה תוספת שכבר הוסכם שצריך לתת, לא לפרוס אותה על פני כל כך הרבה שנים. יש כבר סכום כסף, כבר מוכנים לתת אותו, תנו אותו ברמה המיידית כתוספת מיידית, וזה כבר ישפר,

את האווירה במשא-ומתן. קרה, אדוני היושב-ראש, דבר מאוד מאוד חריג. הרי הגיעו להסכם, לפחות בראשי תיבות, גם עם ההסתדרות וגם עם ארגון העובדים והעובדות הסוציאליים, אבל ארגוני עובדים הם ארגונים דמוקרטיים, וטוב שהם ארגונים דמוקרטיים. הובא ההסכם הזה למוסדות הארגון, היו מחאות של עובדים ועובדות סוציאליים, ובסופו של דבר הרוב החליט שההסכם לא מספק.

למי שהיה מעורב בהסכם הזה והשקיע בו הרבה שעות, זה מצב מתסכל, אבל אסור להשלים עם הנקודה הזו. הממשלה ביקשה צווי מניעה, לא קיבלה צווי מניעה. המציאות בשטח היא הרבה מאוד סבל, הרבה מאוד מצוקה של האנשים המוחלשים ביותר בחברה הישראלית. המציאות בשטח היא המשך אי-צדק מתמשך לעובדות ולעובדים הסוציאליים. אנחנו מוסיפים לאדוני עוד דקה. תודה רבה לך, אדוני.

ולכן, אדוני סגן השר, אני מנצל את ההזדמנות, כשאני יודע שאתה מופקד על הנושא הזה, לפנות אליך באופן אישי ולבקש ממך: אל תרים ידיים, אל תרים ידיים ואל תיוואש, תתייאש, מן האפשרות להגיע פה לסיכום. העובדות הסוציאליות צברו הרבה מאוד מצוקה, הרבה מאוד כעסים, הרבה מאוד מרירות, יש להן דרישות מוצדקות. כולנו הסכמנו על העיקרון הזה כאשר התחילה השביתה. יש עוד כברת דרך שצריכה להיעשות כדי שיושג הסכם מכובד, שמכבד את העובדות הסוציאליות. המשק הישראלי בסופו של דבר יצטרך לשלם, אבל המחיר הזה הוא מחיר קטן מאוד יחסית לתמורה העצומה שאנחנו מקבלים מהעבודה הכל-כך מסורה של עובדות ועובדים סוציאליים בחזית הקשה ביותר, בחזית החברתית שאנחנו שולחים אותם ואותן להתמודד בה יום יום.

תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת,

המערכת של בריאות הגוף, שאלה הרופאים, היא סכנה וחלשה ומאיימת בשביתה, ואם מערכת בריאות הנפש והחברה, שאלה העובדים הסוציאליים, זה מראה על המצב של כל המדינה ושל הממשלה הזאת, שהיא מדינה ושהיא ממשלה וחברה חולה. שני המגזרים האלה, אדוני היושב-ראש, עושים עבודת קודש. צריך לכבד את שליחותם ואת עבודתם ואת תפקידם האנושי החשוב. הרופא הוא בעל שליחות משום שהוא מציל חיי אדם. בקשר לרופאים, אדוני היושב-ראש, אני חושב שמענישים אותם שלוש פעמים: פעם בתנאי הקבלה הקשים באוניברסיטאות כדי להתקבל וללמוד, פעם שנייה במבחנים הקשים מאוד, שמעטים הם שמצליחים בהם, ופעם שלישית בשכר שהוא לא הולם את שליחותם המקודשת ואת התפקיד שלהם. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאם הרופאים דורשים 50% תוספת שכר לשנה והאוצר משיב שרק 5% נדמה לי, כך לפחות קראתי, לפי הסתדרות הרופאים, אז לפי דעתי זאת תשובה

ולא הולמת. אי-אפשר היום לדרוש מהרופאים להיות בחזית, להציל חיי אדם, להיות אמונים על בריאותו של כל הציבור, ובנוסף על זה כל מה שאנחנו שומעים כל יום על אלימות כלפי הרופאים, ובסוף לתת להם את המועט ולא לתמוך בהם. בשנת 2000 היתה שביתה גדולה וכואבת של הרופאים. אני חושב שכדאי לאוצר ולבריאותנו ולבריאות הרופאים, הכלכלית והחברתית, שיענה האוצר ויתייחס לפחות ברצינות לדרישות הרופאים. עכשיו בערבית, סגן השר,

איציק זה יסחק. יש שירה, יש שני בתי שיר בערבית על מורים ועל רופאים. בערבית אומר כך: אִנַּ אל-מֻעַלִם וַאל-טַבִּיבַּ כִּלַאהֻמַא לַא יַנְצַחַאן אִדַ'א

לַם יֻכְּרַמַא. פַאצְבִּר לִדַאאִכַּ אִן אָהַנְתַ טַבִּיבַּהֻ וַאצְבִּר לִגַ'הְלִכַּ אִן גַ'פַוְותַ מֻעַלִמַן.

הגיע המסר? בעברית, בעברית מעורבנת: המורה והרופא עובדים טוב כאשר מכבדים אותם. תסבול מהמחלה אם העלבת רופא ותסבול מהבורות אם העלבת מורה. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת אורי אורבך. אני מניח שחבר הכנסת גפני, אחריך, עסוק בוועדת הכספים, אז אחריך, חברת הכנסת אורית זוארץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בוועדת הכספים עוסקים ברגעים אלה בדוח-ששינסקי ובחלוקת רווחי הגז העתידיים. תחשבו שהיינו מוצאים עכשיו עוד מאגר, בסדר הגודל הזה, בסדר גודל יותר קטן, מאגר שיביא לחברה בישראל ביטחון כלכלי, רווחה, עזרה לנזקקים. האם המדינה היתה רוצה להשקיע בכזה מאגר עתידי?

האם אנשים פרטיים היו רוצים להשקיע בכזה מאגר? היו רוצים.

אם מישהו אחר היה משקיע, המדינה היתה רוצה שהחלק שלה יהיה גדול? היתה רוצה. יש מאגר כזה. המאגר הזה אלו העובדים הסוציאליים, אלו הרופאים. זה מאגר שקיים, משאב אנושי מעולה שמצמצם פערים, שמביא רווחה, שעוזר לאנשים קצת בשיפור ביטחונם הכלכלי, החברתי והנפשי. אלה העובדים והעובדות הסוציאליים, אלו רופאים. ומרפאים אותם. וגם מורים. האם אנחנו משקיעים מספיק במאגר הזה, שיביא לנו כל כך הרבה דברים טובים וכבר מביא לנו תוצאות טובות?

אנחנו לא משקיעים בהם את האנרגיות שאנחנו משקיעים במרבצי גז, במרבצי דלק וברווחים עתידיים, כשיש לנו פה מאגר אנושי, מאגר טבעי, שכבר מביא הצלחות והוא דורש השקעה כדי להביא תוצאות לחברה. לכן אני מבקש מעצמנו ומהממשלה להתייחס לעובדים הסוציאליים כאל אנשים שנותנים שירות שהתועלת הכלכלית והחברתית שלו היא אדירה לא פחות ממאגרי טבע שאנחנו מחפשים בים. אלא ששם מוקד תשומת הלב, כי שם אנחנו עומדים מול טייקונים וברונים, ואילי הון ואנשים מקושרים עם יחצנים ולוביסטים, שנאבקים על כל שקל. והם השקיעו, והם עמלו, והם לקחו סיכונים. ופה, אנחנו מתקוטטים. אני לא מזלזל באף שקל ובאף פרוטה של כספי הציבור אבל באמת, אם הפריסה תהיה בארבע פעימות, ה-1,100 שקלים האלה, או בשלוש פעימות? כמה תהיה ההעלאה, האם רק התוספת, עליה יחולו השינויים, או על כל השכר? זהו המאגר הטבעי החשוב ביותר, כוח-האדם הישראלי, העובדים הסוציאליים. בואו נתייחס אליהם כחשובים לפחות כמו מאגר גז ומאגר דלק, כי הרווחים הכלכליים והחברתיים והאחרים לחברה הם גדולים לא פחות מכסף שנרוויח מהמסים שיושתו על ברוני גז ודלק. אם אנחנו נתייחס לבני-אדם, לעובדים סוציאליים, לרופאים, לכל אלה שנותנים את השירותים החברתיים הכי בסיסיים, כאל השקעה שלנו יש חלק בה, שותפות ורצון להרוויח, התוצאות של המשא-ומתן, שאני מבין שהוא קשה ותמיד יש ניגודי ושילובי אינטרסים, אני בטוח שהתוצאות יהיו טובות גם לעובדים הסוציאליים ולרופאים וגם לחברה הישראלית כולה.

תודה לאדוני. חברת הכנסת אורית זוארץ, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חברי חברי הכנסת, ידידי אורי אורבך, זה מאוד פשוט. אפשר להמשיג את התופעה שדיברת עליה. קוראים לתופעה הזאת קריסת מערכות, קוראים לתופעה הזאת כשל, כשל מתמשך, ומי שמשלם את המחיר על הכשלים האלה זה הציבור. הציבור זה העובדות הסוציאליות. בוא נקרא להן בשמן, כי מרבית העובדים הסוציאליים הם עובדות. מרבית עובדי החינוך הם עובדות. גם בתחום הרפואה חלק לא מבוטל מהעובדים הם עובדות. הן רק לא מגיעות לדרגות הכי בכירות והכי גבוהות, ושם לדעתי לא שובתים, שובתים העובדים שעובדים עם הפנים לקהילה, לקהל, שנותנים מענה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. כן, קוראים לזה גם קואליציית המוסר הכפול. למה מוסר כפול? מכיוון שאתה יושב כאן ונותן יד לחלוקת התקציב שאותו ביקרת לפני רגע. לצדך יושבים חברי כנסת נוספים מהקואליציה ששמותיהם מרוחים על גבי העיתונים כמי שנאבקים למען הציבור. אבל הציבור לא מטומטם. למחרת הם מגיעים למליאה ומצביעים בעד כל אותן גזירות, בעד קביעת סדר העדיפויות המעוות, החולני, הדורסני, התקציב שהצבעתם, שבכל שני וחמישי מנסים לשנות אותו בוועדת כספים כדי להתאים אותו. מלכתחילה, כל הסיפור של תקציב דו-שנתי היה כשל אחד גדול, כי גם בשנים הקודמות ראינו שבכל כמה שבועות הביאו לוועדת כספים בקשות לתיקון. בשום מדינה נורמלית ומתוקנת בעולם לא סוגרים תקציב לשנתיים. רק במדינת ישראל הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. הפטנט הוא לשמור על הכיסא, חבר הכנסת אורבך. זה הפטנט, וצריך לקרוא לילד בשמו, הישרדות. את מציעה שהקואליציה תצביע כל הזמן נגד הממשלה. אני מציעה שבקואליציה ישבו שותפים כמוך, שאני מעריכה אותם מאוד וגם את עמדותיהם החברתיות, ושוחחנו לא מעט על הסוגיות האלה. תהיה לכם השפעה במקומות האלה. אתם מייצגים ציבור רחב של בוחרים. יושב כאן סגן השר, שמייצג ציבור רחב של בוחרים, יש לכם משקל משמעותי בתוך הקואליציה ואתם יכולים להשתמש בכוח שלכם, בעוצמה שלכם ובהשפעה שלכם כדי לשנות את סדר העדיפויות המעוות הזה. מאוד פשוט. לא צריך להסתבך, לא צריך להתפלסף. יושב פה גם שר, אני באתי משם, ממפלגת האבוּדה, ולכן אני אומרת,

חברת הכנסת זוארץ במקור היתה במפלגת העבודה. מפלגת אבודה, אבודה. האמת, כשאהוד חזר, אני הלכתי. כולם באו ממפלגת העבודה, הבנתי שאין,

לכן אני הולכת קדימה. אנחנו הולכות קדימה. ולכן אני אומרת, זה מאוד מאוד פשוט,

לשם כך אנחנו נוסיף לך גם דקה. וזה מאוד מאוד פשוט, כבוד השר יצחק כהן, וזה מאוד מאוד פשוט, השר שמחון: יש לכם כוח, עוצמה והשפעה. וכשעומד כאן שר האוצר או ראש הממשלה או שר אחר ומדבר על כך שיש נושאים שהם לא בסדר העדיפויות שלו,

כאזרחים ואזרחיות, מעבר לעובדה שאנחנו באופוזיציה, אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל, מסתכלים עליכם, והם רואים בדיוק איפה אתם משתפים פעולה עם סדר העדיפויות המעוות הזה. הם לא נמצאים שם, הם לא ברשימות, לא בתי-החולים והמיטות, וראש הממשלה התפאר כל כך על פריסה, בעוד 200 שנה, רוב האנשים כבר לא יהיו שם, ולא העובדים הסוציאליים. הוא פשוט הפקיר את כולם, ואתם משתפים עם זה פעולה. ולכן אני אומרת, יש חברים בקואליציה שיש להם רגישות חברתית ויש להם הבנה פוליטית מאוד מאוד ברורה לגבי השימוש בכוח, עוצמה והשפעה, לשנות את סדר העדיפויות המעוות הזה, לתת מענה לכל אותן קבוצות שלא נמצאות בסדר העדיפויות של נתניהו. ואולי אתם תוכלו לשקף לו מבפנים שהגיע הזמן לשנות את סדר העדיפויות. תודה רבה. סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן, יבוא ויעלה וישיב להצעות לסדר-היום של המציעים. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

לפני שאני אתייחס לנושא, לאחל רפואה שלמה לפצועים. לפני שעה התפוצץ מטען חבלה במרכז ירושלים ויש עשרות פצועים. זה בא לאחר ירי אכזרי של טילי "גראד" לא "קסאם", "גראד" בשכונות מיושבות בתוך באר-שבע, בשכונות באשקלון, בשכונות באשדוד, במטרה אחת: לפגוע בחפים מפשע בתוך שכונות מאוכלסות. ועכשיו הפיגוע של האוטובוס ליד "בנייני האומה". תרשו לי מהמקום הזה לאחל רפואה שלמה לפצועים, ולומר שזה פשוט מחזיר אותנו באחת לקרקע המציאות שאנחנו חיים בה, וכשאנחנו דנים בסעיפים על סדר-היום, כדאי מדי פעם להבין שהסביבה שאנחנו חיים בה היא סביבה של רוצחים שפלים שאחת מחשבתם: כיצד לפגוע באוכלוסייה תמימה, בירי אכזרי של טילים, בפיצוצים בתוך אוטובוסים וליד אוטובוסים. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, שביתת העובדים הסוציאליים היתה אמורה להסתיים מזמן. ולו רק בגלל הרגישות שאנחנו חשים כלפי האוכלוסייה שבה הם מטפלים, באמת נרתמנו, לא חסכנו, לא מאמץ ולא זמן, כדי להביא את השביתה הזו לסיומה. האוצר פתח ידיים רחבות וניהלנו משא-ומתן עם הארגונים היציגים, שאתם מנהלים משא-ומתן, חבר הכנסת חנין. לא מנהלים משא-ומתן עם כל עובד בנפרד, לא מנהלים משא-ומתן עם כל קבוצה. יש דמוקרטיה גם בארגונים. נכון, ויש חוקים בדמוקרטיה. והדמוקרטיה הזו בחרה את עופר עיני כיושב-ראש ההסתדרות.

זו הדמוקרטיה שבחרה בו, וארגון העובדים בחרו ביושב-ראש, מר פרי, הם בחרו בו כיושב-ראש. ובניהול משא-ומתן, לא קיבלו את ההסכם,

אני מניח שכל הסכם שעושים, יש איזה עובד,

בצפון או במרכז, זה לא איזה עובד. זה רוב העובדים. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. זה אנרכיה. מה שאורי אורבך ואתה מציעים זה אנרכיה. למה אנרכיה? כי זה אנרכיה. בהצבעה דמוקרטית, יושבים למשא-ומתן מול ההסתדרות, שהיא המוסמכת, היא הארגון היציג, יושבים למשא-ומתן מול הארגון והיושב-ראש שלו,

מגיעים לסיכומים. משא-ומתן ארוך, קשה, המדינה פה נתנה המון,

דבר שלא חלמו עליו. מה שאמר יושב-ראש ההסתדרות, מר עופר עיני: אין הסכם טוב מזה, לא יכול להיות הסכם טוב מזה. מיצינו את המקסימום. אותו דבר אמר יצחק פרי. מה אתה מציע? אתה מציע, בוא נשבור את הכלים ונתחיל לנהל משא-ומתן מול כל עובד בנפרד, כל קבוצה בנפרד.

אין דבר כזה. אתה לא מבין, זה אנרכיה מה שאתה מציע.

למה, ככה, כובע, צ'ופצ'יק.

הרוב בארגון, אין דבר כזה. אי-אפשר לנהל, למה אין דבר כזה? תתאר לך עכשיו הרופאים. חבר הכנסת חנין, נא לתת לסגן השר להשיב. נתאר שעושים משא-ומתן עם הרופאים, יבוא רופא מ"סורוקה" עם קבוצת רופאים שלא ימצא חן בעיניה הסיכום, ויגידו: לא מסכימים.

זה בדיוק. זה בדיוק.

הם בחרו את, הדמוקרטי של הרוב. אבל זה לא הנושא. אני חושב שגם ברוסיה היום זה לא כפי שאתה אומר. כבוד סגן השר. חבר הכנסת חנין, זה לא הנושא. אם הם היו מביאים הסכם טוב, הם היו מקבלים אותו. הביאו הסכם מצוין. לא, לא, הביאו הסכם מצוין. לדעתם.

אז למה הם לא חתמו עליו? איך מנהלים משא-ומתן לדעתך? אז למה הם לא חתמו עליו? לא יודע, תשאל אותם. איך מנהלים משא-ומתן?

איך מנהלים משא-ומתן?

עם הנציג. עם הנציגים. יפה. נו? הנציגים לא קיבלו את החותמת, הנציגים באו וניהלו וקיבלו ולחצו ידיים,

ובירכו והצדיעו. מה אתה מדבר. ואם אני אגיד, אתם מדברים מחוסר ידיעה, רבותי. אתם מדברים מחוסר ידיעה.

דבר כזה לא קרה בהיסטוריה של יחסי עבודה, ואסור שיקרה, ולא ניתן שזה יקרה. אסור שדבר כזה יקרה. אם יושב-ראש ההסתדרות, שהיא הגוף הנבחר, וארגון העובדים והיושב-ראש שלו, מנהלים משא-ומתן כחוק, כשליחים לגיטימיים לניהול משא-ומתן, לא יכול להיות דבר כזה שיקומו כמה אנרכיסטים ויפוצצו את ההסכם.

אנחנו את שלנו גמרנו. אדוני סגן השר, אני מלא הערכה ליושב-ראש ההסתדרות, אבל הוא לא דיקטטור, הוא לא יכול לקבוע לבד. יש מוסדות וארגונים, יושב-ראש ההסתדרות הביא את הצעתו, הרוב לא קיבל את זה. אז למה להשחית זמן ולעבוד?

נשאל עם מי מנהלים משא-ומתן, מי הפרטנר, ואתו ננהל משא-ומתן, מה דעתך? אם ראש הממשלה עושה הסכם, הוא לא צריך אישור של הכנסת? סליחה. לא לא לא, סליחה. ראש הממשלה מוסמך לעשות הסכמים, צריך את אישור הכנסת, זה דברים שבאים לאחר, פה הוא נבחר לעשות הסכמים, הוא נבחר לנהל משא-ומתן, הוא נבחר לייצג. תפסיק להיתמם, אורי. ההיתממות שלך קצת, זו לא היתממות.

תפסיק להיתמם. אין דבר כזה, הם לא רוצים את ההסכם הזה.

לא יהיה, ולא ניתן שזה יהיה. זה לרסק את יחסי העבודה במגזר הציבורי.

כי אתם רוצים להגן על כבודו של יושב-ראש, ?

כבוד חבר הכנסת חנין, נא לא להפריע לסגן השר.

בבקשה, אדוני סגן השר, תן את התשובה שלך בבקשה. יש לנו סדר-יום, אנחנו צריכים להתקדם. הם לא אנרכיסטים, הם עובדים סוציאליים.

זו הסיבה שאנחנו גם התייחסנו אליהם כעובדים סוציאליים, ועשינו הכול בשביל לגמור את זה. אני לא אמרתי שהם אנרכיסטים, אמרתי: זה נראה אנרכיה. לא יכול להיות לשבור את הכלים כל פעם מחדש. לא, אין דבר כזה. לא היה דבר כזה וכנראה גם לא יהיה.

שתדעו אתם את עיקרי הסיכום הטוב, עיקרי הסיכום הטוב שעשינו אתם, בין איגוד העובדים הסוציאליים לבין משרדי האוצר והרווחה, עם הממשלה, הסכם מסגרת. תקופת ההסכם: שש שנים, מינואר 2009 עד דצמבר 2014, כולל מיצוי תביעות ושקט תעשייתי. שבוע העבודה של העובדים הסוציאליים יעלה מ-39 שעות ל-40.5 שעות, תוספת זאת שווה בערכה לכ-5% תוספת לשכר, אני מקריא במהירות. אתה רוצה לכתוב? אני אתן לך את זה אחרי זה. תוספת שכר אחידה של 7.25% לכלל העובדים הסוציאליים בשירות המדינה לפי הפריסה של כלל העובדים במגזר הציבורי. תוספת של 1% ביגוד והבראה, תוספת של 1% לפתרון בעיות. תוספת שכר שקלית אחידה של 1,100 שקל לכלל העובדים. זו פריצת דרך שאני חושב,

שהיית מברך עליה,

היא חסרת תקדים, ועליה התעקשו משרד האוצר ושר האוצר. המהלך יביא לכך שבעלי השכר הנמוך יקבלו באופן יחסי תוספת שכר גבוהה יותר מבעלי השכר הגבוה. הגדלת ההפרשות לפנסיה ב-0.5% בינואר 2011 ועוד 0.5% בינואר 2012. תוספת לילדים במעונות-יום: ילד ראשון עד גיל חמש, 300 שקל,

עוד 200 שקל, מענק חד-פעמי של 2,000 שקל. מה לגבי צו ההרחבה, אדוני סגן השר? חלקיות משרה, תוספת של 50 תקנים ברשויות המקומיות. עמותות שעמן מתקשר משרד הרווחה,

אנחנו מקשיבים בקשב רב ומנסים להבין איך מתקדמים. לא, אנחנו התקדמנו עד לקצה. הנחנו הסכם וגמרנו הסכם. עכשיו נשאר רק שיכבדו אותו. אפשר לקפוץ לבור. בבקשה, אדוני, סגן השר. עמותות שעמן מתקשר משרד הרווחה: בהתקשרות עם נותני השירותים, שכר עובד לא יפחת, דבר חדש לגמרי, מ-6,000 שקל ואפילו יותר מזה. אכיפה כלפי עמותות המתקשרות עם משרד הרווחה, התחייבות חוזית כמקובל בכלל ההתקשרויות של הממשלה. אי-קיום החוזה יאפשר סנקציות שייקבעו, ובכללן ביטול ההתקשרות. המשא-ומתן עם העובדים הסוציאליים הסתיים ויש הסכמה לגבי ההסכם עם יושב-ראש ההסתדרות ועם יושב-ראש האגף לאיגוד מקצועי.

אנו קוראים לעובדים הסוציאליים לשוב לעבודה תקינה במקביל לחתימת ההסכם שגובש וביצוע התשלום על-פיו. הממשלה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לסיים את הפגיעה בנזקקים לשירותים האלה,

לצערי, עם הפיצוץ, פיצוץ החבלה בירושלים, לצערי הרב נוספו עוד נזקקים לשירותים של העובדים הסוציאליים. אבל הם יפסיקו את השביתה בגלל הדברים

הם יחזרו, אתה שמעת את ההסכם? לא שמעת, חבל.

אני אומר לך שהם מודעים היטב לצרכים החברתיים. לא, לא לצרכים החברתיים. להסכם, הם מודעים? אולי הם לא מודעים להסכם. יכול להיות שהם לא אמרו להם מה ההסכם. זו בעיה שלכם. אז אני אעביר לך, שתעביר להם. תעביר לי.

לגבי השאלה השנייה, על הכרזת סכסוך עבודה על-ידי הסתדרות הרופאים. רק לפני כחודשיים קיבלו הרופאים תוספת שכר שהביאה להעלאה כוללת של למעלה מ-24% משכרם,

כולי מרוכז, תאמין לי.

על אף התוספת שניתנה לרופאים הסכימה המדינה להעלאה נוספת בשכרם, במטרה לחזק את מערכת הבריאות הציבורית, באמצעות מתן תוספת דיפרנציאלית לרופאים הצעירים, לרופאים בפריפריה ולרופאים במקצועות שבהם קיים מחסור, כל זאת במסגרת התוספות שניתנו לכלל הסקטור הציבורי. מעבר לכך הסכימה המדינה להגדיל את תוספת השכר לרופאים בכפוף להחתמת שעון נוכחות, כמקובל לגבי יתר העובדים בסקטור הציבורי, וזאת כדי להבטיח כי תינתן לחולים תמורה בעד העלאת השכר. הממונה על השכר יזם פגישה דחופה של ראשי מערכת הבריאות כדי להיערך מול הכרזת הסכסוך האמורה ולגבש דרך פעולה משותפת.

נמשכים המגעים עם ההסתדרות הרפואית במטרה לקדם את המשא-ומתן ולמנוע את השביתה.

אז אני פה, אדוני היושב-ראש,

אנצל את ההזדמנות ואקרא לעובדים הסוציאליים: קבלו את ההסכם, ההסכם הוא טוב, טרחנו עליו באמת קשות, עמלנו עליו בנפש חפצה, בלב רחב, כדי שתוכלו לקבל הסכם טוב. דבר חסר תקדים, פעם ראשונה בהיסטוריה, אדוני השר, נקבע שכר מינימום מפעלי לעובדים הסוציאליים, כדי שלא לראות את החרפה של התלושים, 2,000 שקל ו-3,000 שקל. פה לא יפחת שכר מינימום של עובד סוציאלי מתחיל מ-6,000 שקל, צפונה. שוב אני אומר לך: זה יהיה אפילו יותר מ-6,000 שקל, וזה יהיה יפה מאוד, ותודה רבה לכם שאתם מצטרפים לקריאה. מה מציע סגן השר? מזכירה מתחילה לא אקדמאית, 6,000 שקלים. שכר התחלתי. שכר התחלתי. עובד סוציאלי עם תואר ראשון ועם שנה סטאז' אבל זה לא נכון. את יודעת שזה לא נכון. את יודעת, סליחה, עם כל הכבוד. יש לי הרבה כבוד והערכה אלייך ואת יודעת את זה. את לא בקיאה בנתונים.

מה מציע סגן השר?

שיחזרו לעבודה.

שיחזרו לעבודה. הצעה לסדר. זה גם יותר מזה, אני אגיד לך כמה זה. הצעה לסדר. קודם כול, שיחזרו לעבודה, אני מציע. דבר שני, מה שתחליטו. מה שהחברים המציעים יחליטו. זה דווקא רעיון שפה, פעם ראשונה בהיסטוריה שקורה פה מהלך שאסור להסכים לו, שאחרי שההסתדרות וארגון העובדים מסיימים משא-ומתן, מפרקים את הכול מחדש, תודה רבה. אפילו הייתי רוצה שזה יידון במליאה.

מה מציע חבר הכנסת מיכאלי?

מליאה.

חבר הכנסת בן-סימון נמצא? חבר הכנסת מסעוד גנאים?

מליאה. חבר הכנסת אורבך? מליאה. מליאה. חברת הכנסת זוארץ? מליאה. מליאה.

אם המליאה תהיה אחרי הפגרה, זה יהיה סבל עצום לכולם. אז נבקש להמשיך את השביתה. אז השאלה, אנחנו מצביעים, חבר הכנסת חנין. אנחנו מצביעים. בוועדה זה לא יידון. מי שבעד מליאה, בעד, מי שנגד, נגד. בבקשה, נא להצביע. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 7. נגד, נמנעים, אין. הנושא יבוא לדיון במליאה. תודה רבה. עוברים לסעיף הבא: הכרזה למזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס'

התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכלכלה.

אדוני סגן השר. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת זה בעקבות מיזוג של שתי הצעות חוק, והחזירה אותה הוועדה, כנראה חוץ וביטחון, אבל אני אודיע לכם.

אני אכריז מחדש על החוק הזה.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א 2011,

מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בנושא: הוזלת תעריפי המים לצרכנים חסכנים וייקור התעריפים לצרכנים בזבזנים, הצעתם של חברי הכנסת דני דנון ואורי מקלב.

תודה רבה למזכירת הכנסת. אנחנו נמשיך בסדר-היום. יבוא ויעלה כבוד סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן, להשיב לשאילתות של החברים. חבר הכנסת

טיבייב ישנו? איננו. חבר הכנסת נחמן שי.

לא. אחרי תיקון התקנון לא עונים, רק לאלה שנמצאים. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. בבקשה, אדוני. ד"ר נחמן שי, בבקשה. אדוני סגן שר האוצר, בימים אלה משרדך מתכנן רפורמת מיסוי הכוללת החזר הוצאות שכר לימוד לילדים והחזר קצובות דיור לתלושי השכר של עובדי שירות החוץ. רצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון?

מדוע מוחרגים עובדי שירות החוץ ביחס לכל אזרח ישראלי מרפורמת המיסוי? ושאלה נוספת: מדוע טרם אוחדו סולמות ומדרגות המס לעובדי שירות החוץ? תודה לאדוני.

יצחק כהן: תודה לחבר הכנסת נחמן שי. בעניין רפורמת המיסוי לעובדי שירות החוץ, הנושא עדיין בבדיקה פנים-אוצרית, וטרם גובש ההסדר במלואו. אתה פשוט הקדמת את השאלה, לפני שסיימנו את העבודה. תקנות בעניין זה, אם יוחלט להתקין, יובאו לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. אנחנו נמצאים באמצע התהליך, והייתי מצפה ומבקש שתחכה לסוף התהליך ואז נעביר לך את כל התשובה. סגן שר האוצר יצחק כהן: תודה לחבר

בעניין רפורמת המיסוי לעובדי שירות החוץ,

אתה פשוט הקדמת את השאלה, לפני שסיימנו את העבודה. תקנות בעניין זה, אם יוחלט להתקין, יובאו לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. אנחנו נמצאים באמצע התהליך, והייתי מצפה ומבקש שתחכה לסוף התהליך ואז נעביר לך את כל התשובה. סגן שר האוצר יצחק כהן: תודה לחבר הכנסת נחמן שי. בעניין רפורמת המיסוי לעובדי שירות החוץ, הנושא עדיין בבדיקה פנים-אוצרית, וטרם גובש ההסדר במלואו.

לפני שסיימנו את העבודה. תקנות בעניין

לסדר שלנו, הצתת כלי רכב של סטודנטים ערבים במעונות מכללת צפת,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, איננו. אחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. אתה תיהנה מההפקר עד שכבוד השר ייכנס, אתה יכול לדבר על גידול חסה בשטחים, מה שאתה רוצה. סגן שר האוצר יצחק כהן: תודה לחבר הכנסת נחמן שי. בעניין רפורמת המיסוי לעובדי שירות החוץ, הנושא עדיין בבדיקה פנים-אוצרית, וטרם גובש ההסדר

של סטודנטים ערבים שלומדים במכללה בצפת. סגן שר האוצר יצחק כהן: תודה לחבר הכנסת נחמן

ערבים או למשפחות ערביות לשכור את הדירות שלהם ולחיות ולגור בהן. סגן שר האוצר

לכן אני קורא לשר להנחות את המשטרה להתערב בעניין הזה ולמצות את הדין, לעשות כל חקירה שצריך לעשות, לחקור את המקרה, להגיע לאשמים ולהביא אותם על עונשם. תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת שטרית, אתה וחבר הכנסת אזולאי,

שואלים את שר התמ"ת.

נשחרר אותו ואותנו, זו מצווה גדולה.

אחד עוד מדבר. חוץ מחבר הכנסת חנא סוייד, רק חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. השאר אינם.

ברשותך, אנחנו מסיימים ועוברים. אם השר אהרונוביץ יקצר, זה יהיה מצוין. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. אחר כך נעבור להצעה שלכם. תודה רבה. אני מבין שגם שר התמ"ת עסוק, צריך ללכת, אבל הוא תורן, אתם לא משחררים אותו. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. שלוש דקות לאדוני.

רבותי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להביע צער עמוק על פגיעה באזרחים חפים מפשע בירושלים היום. אנו תמיד התנגדנו לפגיעה בחפים מפשע ואנו שבים ומדגישים עמדה זו. אני שולח מכאן השתתפות בצער הנפגעים ומאחל החלמה לפצועים. גם בשעה קשה זו חשוב להדגיש שיש דרך אחת לצאת ממעגל האלימות ושפיכות הדמים, והיא לעלות על מסלול השלום הצודק. אני לא מכיר דרך אחרת. הנושא שאנו דנים בו היום הוא נושא חשוב מאוד בעיני, הצתת מכוניות של סטודנטים ערבים בצפת לאחר מסע הסתה שלוח רסן של רבנים ושל אחרים נגד הסטודנטים, על לא עוול בכפם. לא שמעתי שסטודנטים אלה מואשמים במשהו חוץ מזה שהם ערבים, ובהיותם ערבים הרבנים הוציאו פסק הלכה שאוסר השכרת דירות לערבים. כמובן, ביהדות אין ערבים. ביהדות יש יהודים וגויים.

איך אני יודע שזה רק נגד ערבים? כי הם לא אמרו לא להשכיר בניינים לשגרירויות זרות, שזה גויים, לא אמרו שאסור להשכיר בניינים למפעלים שעובדים בהם זרים, לא קראו לא לתת לאמריקנים, שבדים, צרפתים, יפנים,

דירות,

לאזרחים הערבים. לכן לא מדובר כאן בעיני במשהו דתי אלא בגזענות סתם, ובה צריך להילחם. גזענות, כבוד היושב-ראש, איננה בגדר חופש ביטוי אלא אקט פלילי שיש להעניש עליו. במובן זה המשטרה נכשלה בהגנה על האזרחים ועל

בכך שלא מנעה הצתות, אבל יותר חמור, בכך שהיא פשוט לא עשתה את המוטל עליה, והוא לחקור את האנשים שעברו על החוק. ויש חוק נגד גזענות בארץ, שלא צריך להישאר רק על המדף, אלא צריך להפעיל אותו ולהעניש על כל התבטאות גזענית כזאת, כי מלים מסוכנות. הרבנים מדברים והצעירים פועלים, ופועלים בצורה של פגיעה באנשים. הדבר החמור ביותר שיכול לקרות הוא שאנשים יירתעו מללכת ללמוד במכללת צפת בגלל הדבר הזה. זה הדבר החמור. זה לא רק אם מציתים או לא מציתים, מציקים או לא מציקים. זה התגובה השקטה, הלא-נראית, הלא-נצפית של להישאר בבית, פשוט לא ללכת ללמוד שם. זה דבר חמור ביותר, שיהיו אזורים שלמים שאנשים לא ילכו אליהם מחשש לחייהם, וכאן תפקידה של המשטרה, לתת אווירה ומסר ברור שסטודנטים יכולים ללמוד במכללת צפת בצורה חופשית ולגור בעיר בצורה חופשית.

תודה רבה לאדוני. ישיב על ההצעות לסדר-היום כבוד השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חוזר כרגע ממקום האירוע. הייתי שם. מדובר במטען שהונח בתוך תיק סמוך ל"בנייני האומה", ליד תחנת אוטובוס. המטען בסדר גודל של קרוב ל-2 קילו, עם כדוריות. את שיטת ההפעלה אנחנו עדיין לא יודעים. ישנם כרגע בסביבות 40 פצועים, חלק גדול מהם פצועי חרדה, שניים שלושה פצועים קשה, אחת נאבקת על חייה, ועוד פצועים בינוני, והשאר, קל וחרדה. אירוע קשה בלב ירושלים. אנחנו עדיין לא יודעים מאיפה הגיע המפגע, או יותר, מתי הניח, אם הניח את המטען או שהיה בדרכו למקום אחר. זה היה סמוך לשני אוטובוסים, וגם הם נפגעו. כל הפצועים נמצאים בבתי-חולים, מטופלים. כמובן, החקירה התחילה שם, המשטרה ושירות הביטחון הכללי. אני חייב לגנות בצורה חמורה מאוד את המבצעים, את מוציאי הפיגוע לפגוע באזרחים חפים מפשע, וכמובן לאחל החלמה לפצועים, ואני מקווה שיישארו פצועים ולא יחמיר מצבם. את רמת הכוננות העלינו בכל הארץ בעקבות הפיגוע. רמת הכוננות עלתה, בדגש על ירושלים. אין לנו כיוונים כרגע מאיפה יצא הפיגוע הזה. הנושא כרגע בבדיקה. לגבי ההצעה לסדר-היום שהועלתה פה, מבירור הפרטים עולה כי ב-14 במרס בשעות הבוקר נמצאו כתובות על חומת המכללה האקדמית בצפת על קיר כיתת לימוד, ובכתובות נכתב: דם יהודי אינו הפקר.

כהנא צדק. בעקבות האירועים החליט מפקד המרחב לתגבר את תחנת צפת בפלוגת משמר הגבול, אשר תסייר בזמנים העלולים להיות נפיצים. בנוסף, הוחלט להציב כוחות גלויים וסמויים, קבועים וניידים, במקומות רגישים ברחבי העיר, באזור המכללה, במדרחוב, במסגדים ובאזור מעונות הסטודנטים. איזה מסגדים? יש שם מסגד. בצפת.

אירוע נוסף התרחש ב-20 במרס, כאשר כמה בני מיעוטים הותקפו על-ידי יהודים בחורשה ליד צומת עין-זיתים. עקב כך הוקם צוות חקירה מיוחד בתחנת צפת. בשלב זה שולבה פרקליטות מחוז צפון בליווי תיקי החקירה והתמנתה פרקליטה מלווה מטעם הפרקליטות ללוות את צוות החקירה. כמו כן, מפקד המרחב מלווה את החקירה באופן אישי. יש צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה, והפרטים שישנם, אני יכול למסור את העדכון האחרון. לגבי האירוע הראשון, נעצרו שני בגירים וקטין. הם נקשרים לאירוע ברמת המודיעין. מעצרם הוארך על-ידי בית-המשפט. האירוע השני, נעצר חשוד והוא נמצא בחקירה אצלנו.

תודה לאדוני. מה אתה מציע, כבוד השר? להסתפק. יש תקנון, כבוד השר שמחון. אני מתואם עם זחאלקה. להסתפק בהודעת השר? כן. תודה רבה. חבר הכנסת שטרית שואל את שר התמ"ת. יבוא כבוד שר התמ"ת ויעלה להשיב על שאילתות של חבר הכנסת מאיר שטרית וחבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה, חבר הכנסת שטרית.

אזרחים רבים רכשו יחידות נופש במלונות שונים. למרות אי-שימוש ביחידה הם מחויבים באלפי שקלים מדי שנה. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה כדי להגן על האזרחים בנושא? 2. מדוע מונעות החברות את האפשרות לבטל את העסקה? גם כשאנשים לא רוצים בחזרה כסף, אומרים: רק תעזבו אותנו במנוחה, לא רוצים יחידת נופש, אל תגבו מאתנו. 3. האם קיים פיקוח בנושא?

1 3. במענה על השאילתא של חבר הכנסת מאיר שטרית: יחידות נופש

כן, בבקשה, שאלה נוספת. אני רק מבקש להבהיר, אדוני, נקודה פשוטה.

באנשים שאני מוכן להגיד לך, רימו אותם. מכרו להם את היחידות האלה, ואנשים חשבו שהם קונים יחידה שיכולים פעם בשנה ללכת לנופש, ושלום על ישראל. אף אחד לא הסביר להם,

זה חוזה כובל,

לא הסבירו להם שהם צריכים לשלם דמי

של חבר הכנסת דוד אזולאי: פיטורי עובדי "עוף טנא" עקב העתקת המפעל לנגב. בבקשה, חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כ-250 מעובדי מפעל "עוף טנא", העובר מחדרה לנגב, עומדים בפני פיטורים. מדובר בעובדים שאינם יכולים לעבור למקום חדש. אני רוצה לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר? 2. מה היא עמדת משרדך בנושא? 3. מה ייעשה בעניין העובדים שלא יכולים לעבור לגור בנגב? אדוני יודע מה המרחק. זה לא בקרבת מקום, אלא מדובר על מרחק גיאוגרפי גדול, ולא תמיד בני המשפחה יכולים להעתיק את מקום מגוריהם ולעבור לעבוד במקום הזה. תודה רבה. פיטורי עובדי "עוף טנא" מענה על שאילתא של חבר הכנסת דוד אזולאי. מדובר במפעל בן 20 שנה, שממוקם במבנה ישן באזור התעשייה בחדרה.

עסקתי בו בעבר גם כשר חקלאות, בגלל לא מעט בעיות של תברואה וטרינרית. המפעל פועל בטכנולוגיות ייצור ישנות ובתשתיות רעועות, אשר הקשו על המפעל לעמוד בתקנים בריאותיים, תברואתיים וסביבתיים נאותים. בשל מצבו הרעוע של מבנה המפעל, לא ניתן היה ליצור מודרניזציה ותהליכי ייצור מתקדמים, ולכן זמן רב ניסו בעלי המפעל לאתר מקומות חלופיים למפעל באזור חדרה, אך ללא הצלחה. במצב זה, ומתוך התחשבות בשיקוליו הכלכליים של הבעלים, העברתו של המפעל לדרום היתה מחויבת המציאות. במפעל החדש בדרום יוגדל כושר הייצור של המפעל, הוא יהיה מודרני ומתקדם טכנולוגית, והוא מתעתד להגדיל גם את מצבת כוח האדם בשיעור ניכר. במענה על שאלותיך, חבר הכנסת דוד אזולאי, הדבר אכן נכון, אך לא מדובר ב-250 מפוטרים, אלא ב-150 מפוטרים, ו-30 עובדים מתוכם יעברו עם המפעל לדרום. מעבר ל-150 העובדים של המפעל, יש עוד 250 עובדים המועסקים על-ידי קבלני משנה אשר הועסקו במפעל, וחלקם הגדול ינויד על-ידי הקבלנים למפעל בדרום. משרד התמ"ת,

יעשה כל שיידרש על מנת שלעובדים יימצאו מסגרות חלופיות לעבודה, והעובדים אשר יפוטרו ויישארו ללא תעסוקה יטופלו על-ידי שירות התעסוקה ומשרדי באופן פרטני ומיוחד, תוך דגש על צורכיהם התעסוקתיים ושילובם במסגרות של הכשרה והסבה מקצועית. לגבי העובדים שלא מעוניינים לעבור לעבוד בנגב, ישנה האופציה שהקבלן המעסיק עובדים במפעל "עוף טוב" בבית-שאן, יופנו אליו העובדים שלא מעוניינים לעבור לעבוד בדרום לצורך בדיקת מועמדות ועבודה במפעל "עוף טוב". תודה רבה. שאלה נוספת. אדוני השר, אני מודה לך על תשובתך המפורטת, ואני שמח שהמשרד אכן מעורב בפתרון הבעיה של כל העובדים. יחד עם זה, תרשה לי, אני יכול להציע לך, אולי צריך לפתוח שם איזו מסגרת של הכשרה מקצועית לאותה קבוצת אנשים בתוך האזור הגיאוגרפי של חדרה. אחרי ההכשרה אפשר להעביר אותם למפעלים אחרים בסביבה. תסכים אתי, אדוני השר, שגם 100 איש זה 100 משפחות, ובוודאי אי-אפשר להפקיר אותן, ואני יודע שלמשרד התמ"ת יש היכולות והאפשרויות לסייע לאותם אנשים בהכשרה מקצועית אחרת, כדי שיוכלו להביא לחם הביתה. א. אשמח לבחון במשרד את ההצעה האחרונה שלך ולבדוק את האפשרויות ליישם אותה. יחד עם זאת, אנחנו נשמח למצוא כל פתרון אפשרי, ביחד עם פרנסי העיר חדרה, כדי למצוא פתרון לעובדים האלה, גם במסגרת ירידי תעסוקה מיוחדים, גם במסגרת הכשרה מקצועית, ואני מבטיח לחזור אליך עם תשובה לגבי הרעיון האחרון. תודה רבה, אדוני השר. נעבור לנושא הבא על סדר-היום. שאקריא את השאלות האחרות לפרוטוקול? מי שלא נמצא, לא מעבירים לפרוטוקול. זה חלק מהשינוי, הרבה זמן לא הייתי חבר כנסת. אלה שינויים של השבועות האחרונים. שר התמ"ת לא חייב לדעת כל מה שנעשה בכנסת. זה חלק מניסיון שלנו כדי להביא את חברי הכנסת להיות באולם המליאה כשעונים, ואפילו בפרוטוקול זה לא נרשם, כדי שחברי הכנסת, מי ששאל שאילתא יבוא לאולם המליאה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: סכנה לחייהם של הבאים להתפלל בקבר שמעון הצדיק,

אדוני חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. ישיב להצעה לסדר זו השר לביטחון הפנים, השר אהרונוביץ,

בבקשה, אדוני. לרשותך עשר דקות תמימות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רק הערה בקשר לסדרים של מענה על שאילתות. שינו את התקנון. אני חושב שזה קצת לא הוגן לפעמים להחזיק פה אנשים עד שעה מאוחרת, כולל השרים.

מי שלא היה, קיבל את התשובה לפרוטוקול, עכשיו גם זה לא. צריך לשנות את הדבר הזה,

אני רק מעיר את זה כהערה. צריך לחשוב על זה. בסך הכול, אלה שאילתות שמגיעות אלינו מהציבור, ואנחנו צריכים לענות להם. פעם, אם אנחנו פה, קיבלנו את התשובה. עכשיו אתה לא פה, אתה לא יכול לקבל את זה אפילו לפרוטוקול. זה להעניש את הציבור, לא אותנו.

יש אפשרות, אם אתה לא מגיע, לבקש קודם, להגיד שאתה לא יכול להיות פה, ואז התשובה תינתן בכתב ישירות ללשכתך. זה ניסיון לאזן בין זה שהשר נמצא פה, לפעמים מחכה פה שעות רבות, ואין אף אחד. זה ניסיון לאזן, אבל הכול ניתן לשינוי. אני מסכים עם אדוני, כולנו צריכים להיות פה כל הזמן,

אבל יש לנו גם מחויבויות אחרות, וצריך למצוא את שביל הזהב.

היושב-ראש, ביקשתי להעלות את הנושא החשוב, חייהם של הבאים להתפלל בקבר שמעון הצדיק מצויים בסכנה. אדוני השר, רבים וטובים מכל העולם מגיעים למקומות הקדושים בירושלים בכלל ולכותל המערבי, להר-הזיתים, לקבר שמעון הצדיק כדי להתפלל, ונתקלים בתופעות של אלימות בעיר העתיקה ובדרכים אל הכותל המערבי, להר-הזיתים ולקבר שמעון הצדיק. אדוני השר, צריך לעשות הכול כדי שאף פורע לא יעז להרים את ידו, ויחשוב פעמיים לפני שהוא זורק אבן על יהודי שהולך להתפלל, או בכלל על יהודי. אני מציע להקים, בזמנו, כשסיירנו בקבר שמעון הצדיק, הצענו אולי לבדוק אפשרות להקים נקודת משטרה קבועה ונוכחות קבועה של המשטרה, כדי לאפשר לאותם אנשים הרוצים להגיע לקבר שמעון הצדיק להגיע בבטחה וברגיעה, ללא חשש לחייהם. אני רוצה להזכיר לכולנו: קבר שמעון הצדיק לא נמצא אי שם בפאתי העיר, מדובר בלב-לבה של ירושלים, ואם אנחנו מדברים על ירושלים בירת ישראל, ויהודי לא יכול להגיע בבטחה להתפלל בקבר שמעון הצדיק, הרי שאנחנו בבעיה. אדוני השר, בביקור של ועדת הפנים בהר-הזיתים נאמר לי על-ידי קבוצת מבקרים שנתקלתי בה שם, שבכל פעם שהם באים להתייחד עם זכר קרוביהם, הם נתקלים במטר אבנים וקללות מהאוכלוסייה המקומית, ורבים מהמתפללים שמגיעים להר-הזיתים להתייחד עם זכר קרובים נאלצים לחזור כלעומת שבאו. בזמנו הובטח בסיור של ועדת הפנים, שקבר שמעון הצדיק והר-הזיתים יתוגברו במצלמות כך נאמר לנו. אגב,

בעזרת השם, אני מתכוון לקיים דיון אצלי בוועדה בנושא הר-הזיתים. הר-הזיתים נמצא במרחק של 500 מטר מהכותל המערבי, ולצערי הרב המציאות היום היא שיהודי שרוצה להגיע באופן עצמאי למקום הזה, מאוד קשה, לא פשוט להגיע, הוא צריך לתאם עם כוחות האבטחה במקום, והתוצאה היא שרבים מדירים רגליהם מהמקום הזה. אדוני השר, עיני יהודי העולם ועיני יהודי ארץ-ישראל מצפים מהממשלה,

לטפל בפורעי החוק בכל מקום, ולאפשר לכל יהודי ויהודי הרוצה להגיע לקברי צדיקים לעשות זאת בשקט ובבטחה. בשבת האחרונה,

הותקף אברך באכזריות רבה כשיצא מקבר שמעון הצדיק. הוא היה כולו חבול, והתמונות מדברות בעד עצמן. אני חוזר ואומר, מדובר במקום מרכזי בלב-לבה של ירושלים.

אתמול התקיים גם דיון אצלי בוועדת הפנים, בוועדה החשאית, בהשתתפות מפקד משמר הגבול של ירושלים והאחרים שם, וגם שם עלו טענות קשות. אני חייב לציין שנאמרו שם דברים טובים מצד אחד, שגם מפקד משמר הגבול, יש מערכת יחסים עם המשטרה, עם מפקד המחוז, דיברו בחיוב על המשטרה, שבאמת עושה. אבל יחד עם זה, כשאני מקבל את רשימת האירועים, בסילואן,

מדובר במאות מקרים של זריקת אבנים ובקבוקי תבערה. ואתה יודע מה, אתה שומע גם מהתושבים שהשוטרים, בשיחות פתוחות, רוצים לפעול, אבל התחושה היא שאולי מישהו קושר את ידיהם, שלא נותנים להם לפעול כמו שהם היו רוצים לפעול. אז אני פונה אליך, אדוני השר, ומבקש ממך: ירושלים יקרה לכולנו, ירושלים היא בירת ישראל, ירושלים היא מאוחדת, ירושלים זה מקום לכל הדתות בעולם, לכל מי שרוצה להגיע. אנחנו חייבים, אדוני השר, אני יודע שמוטל עליך תפקיד מאוד קשה, וכשאנחנו מדברים על ביטחון הציבור שרוצה להגיע להתפלל, הוא צריך להגיע בכל עת, ללא פחד, ללא מורא,

אדוני השר, תודה ותסכים אתי שזה לא המצב היום, לצערי הרב. אני אומר את זה בכאב לב. אני בטוח שאתה מכיר בעובדה הזאת, ואני סומך עליך ובטוח שתעשה כל מה שאתה יכול כדי להחזיר את הביטחון האישי לאותם תושבים, לאותם מתפללים שרוצים להגיע למקומות האלה. תודה רבה, אדוני.

יושב-ראש ועדת הפנים, ועל העמידה בלוח הזמנים. בבקשה, אדוני השר, דברי תשובתך על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מבירור הפרטים עולה כי ביום שבת, 5 במרס, בשעה 08:00, הגיע בחור דתי לשער מתקן יהודאי וטען בפני השוטרים כי נזרקו לעברו אבנים בשיח'-ג'ראח. האזרח לא זיהה חשודים במעשה ולא יכול היה להצביע מהיכן הושלכו לעברו האבנים. במקביל להודעתו נפתח אירוע וניידות החלו בסריקות למצוא את זורק האבנים. ברגע שהיו מאתרים, כמובן היו עוצרים. ביום ראשון לאחר מכן אותו אזרח הגיע להגיש תלונה בתחנת "שלם", ובתחנה נפתח תיק חקירה. במקום ישנו בית-ספר בשם "עבדאללה", שבו לומדים תלמידים מכל כפרי ירושלים, והם מדי פעם מיידים אבנים ומתגרים ביהודים שעוברים במקום. לא אחת ביצעה תחנת "שלם" פעילות סמויה וגלויה כדי לתפוס את אותם מפירי סדר. נעצרו כמה תלמידים כחשודים ביידוי אבנים. יש לציין כי מדי שבת מוצבים כוחות משטרה ומשמר הגבול על ציר המתפללים, שיח'-ג'ראח, דרך יריחו ועד לשער שכם, כך שהכוחות יהיו זמינים בשטח. מנהל בית-הספר וסגנו זומנו לפני כחודשיים לשיחה עם מפקד התחנה, ובמהלכה הבהיר להם מפקד התחנה כי מעשי ההתנכלות ליהודים מצד תלמידי בית-הספר יזכו לטיפול ללא פשרות. מנהל בית-הספר התחייב להיות נוכח, הוא ומוריו, בקליטת התלמידים בבוקר ובפיזורם כדי למנוע חיכוך. מרחב ציון, באמצעות תחנת "שלם", נותן דגש מיוחד לאזור, ואף מגביר את הנוכחות במקום בכוחות משטרה לנוכח הרגישות בכל מקרה שבו מאותרים מפירי החוק. במקום נעשה גם טיפול חקירתי כנגדם, כולל הגשת כתבי אישום במקרים שבהם יש די ראיות לכך.

עקב חיכוך בין יהודים לערבים המתגוררים באזור בסמיכות ובשכנות, יש תמיד הידברות וניסיון להחזיר את השקט כדי לקיים אורח חיים תקין. משטרת ישראל תמשיך לפעול במקום כדי לאפשר חופש פולחן למתפללים הפוקדים את קבר שמעון הצדיק. לדברים שאתה העלית, חבר הכנסת אזולאי, כמה התייחסויות.

לגבי הר-הזיתים, ביקרתי שם כמה פעמים, בהר-הזיתים. מדי פעם מיידים אבנים שם. יש תוכנית שהזכרת אותה, הרבה זמן עומדת בפתח, ועדיין המצלמות לא הוצבו שם. הבטיחו שבימים הקרובים יציבו, בשבועות הקרובים. אני מאוד שמח שאתה הולך לבקר ואתה תעקוב אחרי הדברים. מי שצריך למעשה להציב את תוכנית האבטחה של המצלמות זה משרד השיכון, באמצעות החברה שעובדת שם, שמטפלת בכל הנושא של שמירת הסדר ושמירת הביטחון האישי, שמשרד השיכון מפעיל. למרות הכול אני לא מוציא את האחריות ממני, וכמובן מהמשטרה כשצריך. נפגשתי עם מפקד הכוח, גם של משרד השיכון וגם של המשטרה, ועושים שם פעילויות. בהחלט המצלמות יסייעו, התאורה תסייע,

את חלקם צריך לסגור בשעות שהם לא צריכים להיות פתוחים, ולעשות את כל הפעולות. יש שם הרבה עבודה, אבל ההר הוא גדול ורחב, והרבה פעמים הם באים מהחלק האחורי, ושם אין כוחות. הם מייד מנצלים את זה ומדי פעם גם זורקים אבנים ומסכנים עוברים ושבים, גם תיירים וגם סתם מתפללים שבאים להר. לגבי סילואן, אני יודע בדיוק. הם היו אצלי לפני שהופיעו אצלך בוועדה, רוני אוחנה ואנשיו. סילואן היא נושא שממשיך להעסיק אותנו. אני לא יכול להגיד לך שאני שבע רצון, יש שם עדיין בעיות. לא מזמן ראינו תמונה קשה של אחד המ"פים עם בקבוק תבערה על הרכב. בימים האחרונים נזרקו 31 בקת"בים, לאורך ימים. יש שם עליית מדרגה. אני מבקר שם לעתים קרובות. אין מניעה, אני אומר את זה, אין מניעה מבחינת חופש הפעולה של משטרת ישראל לבצע את משימתם. אני מגבה אותם, אני נותן להם את הביטחון שיעשו את עבודתם. מבחינתי יש להם כל הגיבוי שהם צריכים. גם לגבי כוחות. יצטרכו עוד כוחות, אנחנו נדאג לעוד כוחות. צריך להמשיך לעסוק שם. סילואן, בגלל המקום, הרגישות, המשפחות הבודדות, צריך להמשיך לעסוק בה, ואני גם אמשיך לעקוב. אבל בהחלט, קיימת דיון בוועדת המשנה, וזה רצוי.

מה אדוני מציע? להוריד. להוריד מסדר-היום.

מסתפק. אם כך, גם אין עמדה אחרת. אנחנו, אם כך, נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, שהיא: הפעלת אלימות על מפגינים על-ידי שוטרים רעולי פנים, מס' 5442, של חברת הכנסת חנין זועבי. גם להצעה לסדר זו ישיב השר לביטחון פנים, מר יצחק אהרונוביץ.

לרשותך עשר דקות. לאחר מכן יהיו לנו שאילתות לשר לביטחון הפנים. אדוני היושב-ראש, בבקשה, גברתי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, הסוגיה של אלימות השוטרים היא סוגיה שעולה ואפילו מחריפה בחודשים האחרונים. וכמעט כל מלה שאני אומרת פה, כל מאורע שאני מתארת פה, הייתי כמעט עדה ראשונה לו. אני אציג טענה שאני חושבת שהשר לא יסכים לה, אולם לטענה הזאת יש תמיכה במחקרים, יש תמיכה במחקרי הכנסת, יש דוח ועדת-אור ויש מציאות של מספר האנשים שנהרגו על-ידי כוחות המשטרה בעשר השנים האחרונות, לא במהלך הפגנות, אלא במהלך רדיפת רכב, במאורעות פשוטים של יום-יום, מספר מקרי הפציעות, מספר מקרי הכניסה לבתי-חולים. הטענה הזאת, שאם השר לא שם לב אליה, אני אומרת שאני יודעת שהוא לא יסכים לה, אבל חובתי להציג אותה, כי היא טענת בסיס, ואנחנו צריכים את הטענה הזאת בשביל לייעל את הטיפול בתופעה הזאת, אומרת שאין תימוכין, ואני מצטטת מדוח של הכנסת,

אין תימוכין לטענה שמספר מצומצם של שוטרים שיש להם נטייה אישית לאלימות הם האחראים לרבים מאירועי האלימות. מספר השוטרים שכל אחד מהם צבר תלונות רבות הוא נמוך. תופעת השימוש בכוח שלא כדין היא בחלקה תוצאה של למידה ושל אימוץ דפוסי התנהגות במהלך השירות במשטרה. אני חושבת שזאת טענה מאוד רצינית, זאת גם טענה מאוד מסוכנת. אני יכולה גם לצטט את דוח-אור, שהצביע על תרבות עוינת דווקא כלפי החברה הערבית, אבל אני אסתפק בזה. כבוד השר, כבוד היושב-ראש, אני אתמקד במקרה של אלימות השוטרים בירושלים נגד מפגיני השמאל, לא נגד הערבים דווקא. ביום שישי, 4 במרס, התקיימה ההפגנה השבועית בשיח'-ג'ראח בירושלים. באותו יום שישי הפעילה המשטרה שוטרים רעולי פנים ללא תגי זיהוי, אנחנו דיברנו על זה גם בוועדה היום ובמהלך הפגישה עם כבוד השר. השוטרים האלה תקפו באלימות את המפגינים. השוטרים עצרו שלושה מהמפגינים תוך הפעלת אלימות קשה נגדם. העצורים נותרו במעצר במהלך השבת, אני לא יודעת אם לשר יש האינפורמציה הזאת, אבל זה חשוב. העצורים נותרו במעצר במהלך השבת, למרות שהוצע למשטרה לשחררם בתנאים, כדי לאפשר גם להם לבחון את חומרי הצילום. אחרי יותר מ-30 שעות במעצר ביקשה המשטרה לשחרר שניים מהעצורים, תוך הרחקתם משיח'-ג'ראח למשך 90 ימים, והיא האריכה את מעצרו של העצור השלישי. לכולם ייחסה המשטרה עבירות של התפרעות ותקיפת שוטרים. מה אמר בית-המשפט? כלומר, זה לא אני. מה אמר בית-המשפט? מה אמרה כבוד השופטת גרטל? היא דחתה את בקשת המשטרה, היא שחררה את העצורים, היא מתחה, אדוני השר, ביקורת על התנהלות המשטרה בשטח ובהגשת הבקשות והתנאים לשחרור. זה בית-המשפט. בהחלטתה היא אף קבעה כי המשטרה היא שהסלימה את האירוע ותקפה מפגינים באלימות. משטרת ירושלים, כפי שעולה מכתב האישום, או מפסק-הדין, ממשיכה להתנהל כאילו פסיקות בתי-המשפט בעיר אינן חלות עליה, אף שבתי-המשפט דחו שוב ושוב, ולא רק במקרה אחד, את בקשות המשטרה להטיל הגבלות על המפגינים, ומתחו ביקורת, בתי-המשפט, ואף ביקורת חריפה, על פיזור המשמרות. למרות זאת משטרת ירושלים מסרבת להתנהל בהתאם לפסיקה או לחוק. אני רוצה לשאול: האם משטרת ירושלים מרגישה, או יש אווירה כזאת שגורמת לה להרגיש, שהיא אינה כפופה להחלטות שיפוטיות? מקרה אחר, ב-9 בפברואר התקיימה משמרת מחאה, גם היא של פעילי שמאל, לא של פעילים ערבים, הרוב היו פעילי סולידריות, והיו גם מפגינים ערבים. התקיימה משמרת סמוך לעיריית ירושלים. במהלך המשמרת פיזרו שוטרים את המוחים בכוח ללא כל עילה ותוך הפרה מודעת ובוטה של החוק ופסיקות בית-המשפט, ותוך ביצוע מעצרים של ארבעה פעילים שלא כדין. עוד פעם, בדיון בפני בית-המשפט קבע בית-המשפט, לאחר שצפה בצילום המשטרה עצמה, הצילום שהוגש בדיון, כי לא היתה עילה שהצדיקה את מעצרם. עוד קבע השופט, זה שופט אחר, לא אותו שופט, שופט אחר קבע: לא נראית כל הפרת סדר או כל תנועה לעבר הפרת סדר. בנוסף לזה, אחרי השחרור המשטרה דרשה את הרחקת העצורים מכל הפגנה באזור ירושלים למשך 180 ימים. בית-המשפט עוד פעם מצא כי אין כל מקום להטלת תנאי ושחרר את כל הארבעה ללא כל תנאי. המשטרה טענה בהתחלה כי התהלוכה היתה טעונה רשיון ועל כן הוחלט לעצור את הפעילים. אולם לאחר שהיה כל כך קל להראות שלא היה מדובר אלא ב-20 30 איש מקסימום, ומכאן שהתהלוכה לא היתה טעונה רשיון, החליפה המשטרה את גרסתה וטענה שהמשמרת עלולה היתה לעורר עימותים עם עוברי אורח אחרים, דבר שגם הוא נשלל על-ידי בית-המשפט. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, האמת היא שכאשר אני עוקבת אחרי כמה מקרים, ואני כן עוקבת, מקרים בודדים, אבל הם יכולים להראות, אני מוצאת פה שיש קושי גם איך לעקוב אחרי המקרים האלה. ואני אציין, קודם כול, אנשים לא מתלוננים. מפחדים. שלושה אנשים בלוד שהמשטרה הכתה אותם ואני ביקרתי אותם בבית-חולים, אחד מהם היד שלו שבורה, אמרו לי: אנחנו מפחדים. לא רוצים להגיש תלונה למשטרה, לא רוצים להגיש תלונה למח"ש. גם אנשים באל-עראקיב, שניים שנכנסו לבתי-חולים, אני אמרתי להם: תתלוננו. הם אמרו לי: אנחנו לא נתלונן, את תדברי בשמנו. ויש לי דוחות רפואיים שאני יכולה להגיש. יש לי את הצילומים. במח"ש, איך החקירה מתנהלת במח"ש? אדוני השר יודע יותר טוב ממני שאחוז התיקים שמסתיימים בהעמדה לדין, בין אם פלילי,

ובין אם משמעתי, המשטרה, הוא 10%, כלומר הרוב מסתיים בסגירת התיק מחוסר אשמה או מחוסר ראיות. יש גם מחסום אחר, בהרבה מקרים יש לשוטר דרך כאילו לחפות על אלימות שהוא נוקט. הוא יכול לטעון שהאזרח תקף אותו, והרבה פעם זה קרה, עם הרבה אנשים. בחלק מהם אני הייתי עדת ראייה, באל-עראקיב. לא היה שום מקרה של תקיפת אזרחים. השוטרים מייד הולכים ומגישים תלונה נגד האזרח.

זה מוסיף על הפחד, זה מוסיף על החשש, ואז האנשים לא רוצים להתלונן.

80% מהתיקים שנסגרים בגלל חוסר ראיה או בגלל חוסר אשמה הם בעצם נסגרים, ואת זה צריכים לבדוק, כי אני לא רוצה לזרוק האשמות, בגלל היעדר רצון של מח"ש להגיע לאמת. אני אתן לך דוגמה, אדוני השר. ב-25 בפברואר 2004 אבטחו שוטרים הריסת בית ביישוב בענה. שוטרים השליכו רימוני גז מדמיע, תקפו תושבים, ניפצו חלונות, הטילו אימה ביישוב. בתלונה למח"ש, במקרה הזה האזרחים, האנשים כן פנו למח"ש, המתלוננים פירטו את נסיבות תקיפתם, נקבו אפילו בשמותיהם של תושבים שהיו עדים לתקיפתם, והציגו מסמכים רפואיים ותמונות שמתעדות את החבלות שנגרמו להם. נטען כי באחת התמונות שצירפו לתלונה מתועד הרגע שבו הותקף אזרח, שאין לי את השם שלו, כשהוא מוטל על הרצפה, מוקף בכמה שוטרים, שהכו אותו באמצעות אלות. בפברואר בשנה שלאחריה הודיעה מח"ש, למרות התמונות, למרות הקלטות, כי הוחלט לסגור את התיק בעילה של "עבריין לא נודע". כל הראיות היו. הכול היה, נמצא אצל מח"ש. במהלך השנה שלאחריה הגיש מר בכרי, שזה האזרח, תביעה אזרחית לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מאלימות השוטרים כלפיו. תביעתו נדחתה. הוא ערער לבית-המשפט המחוזי. במהלך ניהול התביעה האזרחית הוזמנו להעיד מטעם המשטרה שלושה שוטרים שהסתבר שנכחו בזירה שבה התרחשה האלימות כלפי מר בכרי. לפי דוח של "עדאלה", השוטרים שהעידו במשפט הם הראיה לכך שהיו שוטרים, שאפשר היה לאתרם בשעת חקירת האירוע ולהזמין אותם להעיד ולבדוק את אמינות עדויותיהם ולחייבם להעיד.

לסיים.

אוקיי, אני אסתפק בזה, אדוני השר. אני גם הגשתי תלונה, שאני חושבת שאתה עכשיו בודק. הגשתי אותה עוד פעם לפני שבועיים. גם מטעם עצמי הגשתי תלונה למח"ש על תקיפה במהלך ההפגנה. אני חושבת שצריכים, ואני מסיימת, על תקיפה שלך? על תקיפה שלי בהפגנה באום-אל-פחם, התקפה גם בצוואר, ואני הגשתי תמונות, אני הגשתי דוח רפואי. אני רוצה לעקוב אחרי מח"ש,

תוקפים גם חברי כנסת. אני הייתי במרחק של 4 מטרים והם הכירו אותי. חמישה גברים ככה הגנו עלי. אני הייתי מוקפת בחמישה גברים, הרבה יותר גבוהים ממני, הרבה יותר חזקים ממני, ובכל זאת הם הצליחו להגיע אלי. אם אתה רואה את התמונה, אם כבוד השר יראה את התמונה, יש תמונה ב"הארץ" הוא לא יכול להבין איך הגיעו אלי, איך פגעו בגב שלי, איך פגעו אחרי חמש שניות בצוואר שלי. רק צלפים יכולים לעשות את זה, רק צלפים. הייתי מוקפת. התמונה מראה ממש איך קטע קטן מהחולצה שלי, היו רואים אותה. אז אולי לשקול מחדש גם, אדוני השר, את עבודתה של מח"ש. היתה הצעת חוק להפוך את מח"ש לגוף עצמאי.

תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. כבוד השר לביטחון פנים, מר אהרונוביץ, בבקשה, בדברי תשובה, או לדברי תשובה.

המשטר הדמוקרטי בישראל.

יש לדעת כי זכות זו איננה מוחלטת אלא יחסית, ויש לשקול אותה לעומת הפגיעה האפשרית בזכויות אחרות של אזרחי המדינה. מבירור הפרטים עולה, ההפגנה האמורה התקיימה ב-4 במרס. במהלך האירוע המפגינים החלו בתהלוכה בלתי חוקית, ובמהלכה נהגו השוטרים בסבלנות והודיעו למפגינים כמה פעמים כי מדובר בתהלוכה בלתי חוקית. רק לאחר שהמפגינים החלו בפעילויות אלימות, ובהן כניסה לחצר פרטית של אחד מבתי הרחוב המאוכלס על-ידי יהודים, החלה המשטרה בפיזור האירוע. באשר לחובת ההזדהות, הרי שענידת תגי שם הינה חובה המעוגנת בפקודות המשטרה ומתייחסת לכלל השוטרים השותפים לפעילות המבצעית, למעט כוחות סמויים שייעודם מודיעיני או ביצוע מעצרים. היום עברה בקריאה טרומית הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אריאל, שעיקרה העלאת הדרג שמאשר את המצבים שבהם יהיה ניתן להסיר את תגי הזיהוי. גם על זה שוחחנו היום באריכות בפגישה שהיתה בינינו. באשר לטענה על שלושת העצורים ותנאי שחרורם, הרי שהם נעצרו בחשד לביצוע עבירות שונות במהלך האירוע, וביניהן השתתפות בהתקהלות אסורה, התפרעות לאחר הוראת פיזור על-ידי קצין משטרה,

מטרד לציבור ותקיפת שוטרים. פרק הזמן שבו היו העצורים במעצר נגזר מהעובדה שהם נעצרו סמוך לכניסת השבת. תנאי השחרור שביקשה המשטרה להטיל עליהם חייבו את הבאתם בפני שופט. הבאת העצורים בפני שופט התאפשרה רק עם צאת השבת. יש להעיר כי בית-המשפט קבע כי יש לשחרר את העצורים רק לאחר חתימה על ערבות של צד ג'. באשר לטענה על תקיפת המפגינים, הרי שבדיון בבית-המשפט הוצג הסרט, סרט מטעם העצורים, אך הסרט המשטרתי לא הוצג מסיבות טכניות. צפייה בסרט היתה מראה כי המשטרה נהגה באיפוק, בסובלנות ובמידתיות. באשר לטענת האפליה, הרי שמאז החלו העימותים בשכונה אסרה המשטרה על קיום אירועי מחאה בתוך הרחוב, הן לגורמי ימין והן לגורמי שמאל. ההגבלה היחידה הקיימת על ההפגנה היא על כניסה לרחוב, אשר אושרה בעיקרה על-ידי בג"ץ.

בשנתיים האחרונות משקיעה המשטרה משאבים רבים כדי לקיים אירועי מחאה לגיטימיים ובכפוף לכללי הדין. לסוגיה שהעלית בהצעה לסדר לגבי החקירות וחוסר שביעות הרצון מחקירות שוטרים, גם על זה שוחחנו לא פעם ולא פעמיים. דיברת על מספרים נמוכים של השוטרים שבסוף מואשמים. זה נכון. לגבי הנושא מי חוקר, את זה את יודעת, שזו מח"ש. מח"ש נמצא באחריות משרד המשפטים, ולא באחריות המשרד לביטחון פנים. טוב שזה כך. טוב שהם יחקרו. אני לא יכול להשפיע ואין לי גם אפשרות, לא לנו ולא לשוטרים, להשפיע על טיב החקירה. אם יש טענות, ביקורת כזאת או אחרת על טיב החקירה של מח"ש כלפי השוטרים, זכותך לפעול בכל הכלים.

מה אדוני מציע? להוריד מסדר-היום. את מסתפקת בדברי השר? אפשר לדון בוועדה. אם כך, בוועדה את לא יכולה להציע, ואין מישהו אחר. נהיה חייבים להצביע בהצעה זו, לדון בוועדה, על מה? על חקירות שוטרים? זה משרד המשפטים, זה לא אני. מח"ש. כי הנתונים שלי מהפסיקה של בג"ץ, משטרת ירושלים, שונים מהנתונים שאתה הצגת. יש לי ביד, בבקשה.

אלימות על מפגינים על-ידי שוטרים רעולי פנים, תועבר לדיון בוועדת הפנים. כרגע אנחנו נדון בשאילתות אליך. הראשונה היא מס' 1257, של רוברט טיבייב, לא נמצא, מס' 1278,

הכנסת, שוב נביע צער וזעזוע מהפיגוע ומהירצחה של אזרחית ישראל בפיגוע שהיה במרחק-מה מכאן. בח' בחשוון התש"ע פנה קצין הכנסת למשטרה בתלונה על מעשי התחזות ומרמה שכוונו נגד כמה חברי כנסת תוך כדי כניסה למשכן, זה היה בתוך המשכן, ובהם מי שעומד מאחורי המיקרופון. ב-25 ביולי 2010 פניתי אל קצין אח"מ מחוז ירושלים וביקשתי עדכון. עד ליום זה לא קיבלתי כל עדכון בנושא. רצוני לשאול: האם סביר שיותר משנה לאחר הגשת התלונה אין כל תגובה מהמשטרה? אני רוצה לציין שבינתיים שמעתי משהו כמו: זה עבר לפרקליטות. האם השר יכול לפרט מעבר לזה? אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, מבירור הפרטים עולה כי ב-6 ביולי 2010, במכתב נכתב בטעות 25 ביולי 2010, פנה חבר הכנסת בן-ארי אל קצין אח"מ מחוז ירושלים, עם העתק בין היתר למפקד מחוז ירושלים, בבקשת עדכון על מצב התיק נשוא תלונתו שבנדון. כעבור שמונה ימים, ב-14 ביולי 2010, השיב מפקד מחוז ירושלים ניצב אהרן פרנקו לחבר הכנסת בן-ארי ועדכן אותו במצב התיק. בין היתר כתב לו מפקד המחוז: מבדיקה עולה כי החקירה הסתיימה. החשודים נחקרו ותיק החקירה הועבר להמשך טיפול פרקליטות מחוז ירושלים. מצ"ב העתק המענה אשר נשלח לחבר הכנסת בן-ארי. משטרת ישראל טיפלה בתלונה במקצועיות, ביעילות, והעבירה את התיק לפרקליטות, לאחר סיום פעולת החקירה ב-12 בינואר 2010, כנראה זה 2011,

ועדכנה את חבר הכנסת בן-ארי בסטטוס התיק מייד לאחר פנייתו אל משטרת מחוז ירושלים. מבדיקת סטטוס התיק בפרקליטות מחוז ירושלים עולה כי התיק עדיין בטיפול הפרקליטות. שאלה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, קודם כול, תודה על תשובתך. אני לא אתווכח כרגע על הפרטים, אבל יש דבר אחד שמאוד תמוה בעיני: אני הגשתי תלונה. התלונה די לקונית. מאז התלונה לא זומנתי פעם אחת לחקירה. יחד אתי היו באירוע הזה כמה עדים. אף אחד מהם לא זומן לחקירה כדי לגבש את התיק, כדי למצוא לו ראיות או לשלול אותן. האם לדעתך זו מציאות תקינה? זה נקרא "חקירה מסודרת ומלאה" של כזה אירוע? חבר הכנסת בן-ארי, הרשה נא לי לא למתוח ביקורת על טיב החקירה. אני לא נמצא פה על תקן של מבקר. אני אומר שמבדיקה עולה כי החקירה הסתיימה. החשודים נחקרו והתיק הועבר. זה שאתה לא זומנת, אולי לא היה צורך. אני לא יודע. אני לא מעורה בפרטים. אבל התיק נמצא כרגע בפרקליטות. הוא גם כתב לך, מפקד המחוז שלח לי העתק. אם אתה חושב שאתה יכול לתרום לחקירה ולבוא לעדות, היית פונה,

למי שאתה רוצה. אני לא מכיר את התיק עצמו. אני רק אומר שהתיק כרגע הושלם והועבר לפרקליטות. זה מה שאני יכול לעדכן. תודה רבה. אדוני השר, זה מה שעשיתי, תודה רבה. יש לנו השאילתא הבאה, מס' 1436, של חבר הכנסת איתן כבל: אלימות שוטר כלפי אזרח. בבקשה, חבר הכנסת איתן כבל. אני מתנצל, אדוני, יש לנו פשוט ישיבה בבניין.

על השאילתא הזאת אתה לא צריך להתנצל, לשאילתא הזאת באת בזמן. השאילתא הקודמת, אם השר יסכים לחזור לשאילתא הקודמת, על מכירת אלכוהול, אנחנו נחזור אליה. אני מציע שתשאל את שאילתא מס' 1436, על אלימות שוטר כלפי אזרח, ואחר כך אנחנו נראה. אדוני השר, פורסם כי אזרח ביקש לבטל דוח ובעקבות זאת הוכה ונאזק על-ידי שוטר. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה הן הפעולות שננקטו בעניין זה? הסיפור הזה התפרסם בכלי התקשורת. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת איתן כבל ביקש לדון בפרסום ב-Ynet שלפיו אזרח שביקש לבטל דוח תנועה הוכה ונכבל באזיקים על-ידי שוטר ממחוז תל-אביב. מבירור הפרטים עולה כי שוטר סיור מתחנת תל-אביב צפון ושותפו למשמרת עיכבו אזרח בגין ביצוע עבירת תנועה ורשמו לו דוח תנועה. על-פי דוח הפעולה של השוטרים המעורבים, האזרח ביקש מהשוטר שלא ירשום לו את הדוח. משזה סירב, העליב אותו האזרח ואף פגע בפניו של השוטר במסמכים שחטף מידיו. האזרח נעצר על-ידי השוטר בגין ביצוע עבירה של העלבת שוטר ותקיפת שוטר והובא לתחנה, ושם נפתח כנגדו תיק חקירה, אשר מצוי עדיין בהליכי חקירה. תלונת האזרח בגין שימוש בכוח שעשה השוטר הועברה למחלקת חקירות שוטרים הן על-ידי האזרח עצמו והן על-ידי משרד חקירות בתחנה. הנושא נבדק על-ידם, ואנחנו לא בסמכות לראות מה טיב הבדיקה שם. זה נמצא עדיין במח"ש.

שאלה נוספת? לא, אין לך שאלה.

מכירת אלכוהול לקטינים. אבל הוא מבקש לחזור רגע,

לשאילתא הקודמת, שהיא 1429. בבקשה, 1429. תודה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. מכירת אלכוהול לקטינים, בשנים האחרונות הפך האלכוהול למכת מדינה, ובתוך כך גדל היקף צריכת האלכוהול על-ידי קטינים. רצוני לשאול: מדוע לא יוסמכו הרשויות המקומיות לאכוף את האיסור בדבר מכירת אלכוהול לקטינים? תודה. היושב-ראש, חברי הכנסת, למעשה, גם חבר הכנסת משה גפני וגם איתן כבל שאלו

מבירור הפרטים עולה כי הסמכות לאכיפת האיסור בדבר מכירת אלכוהול בשעות הלילה, משעה 23:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת, קיימת הן למשטרה והן לרשות המקומית. לגבי סעיף 193א לחוק העונשין,

עידוד או שידול קטין לשתות אלכוהול, הרי שהסמכות לאכיפתו מצויה אך ורק בסמכות של גורמי המשטרה.

שאלה נוספת? אדוני השר, הרי זאת בדיוק הנקודה. אנחנו מחפשים את הגורם שיוכל לסייע בעניין הזה, ואם אין סמכויות לנציגים של הרשות המקומית, זאת אומרת שאין לזה שום משמעות, כך אני מבין. חבר הכנסת כבל, אני פשוט לא מכיר את הנושא. אם אתה חושב שיש צורך לתת סמכויות גם לפקחים של הרשות המקומית כדי לאפשר את החלת הסעיף לחוק העונשין לגבי קטינים, אני מוכן לטפל בזה. הרי לא הגשתי את השאילתא רק בשביל ידע אישי, זאת אומרת, נקודת המוצא היא שיש קושי. הרי המשטרה עסוקה בכל כך הרבה נושאים שהיא נדרשת לטפל בהם. הנושא הזה נמצא בעלייה. הפקחים ממילא נמצאים באזור, ויש כלי נוסף שאפשר להשתמש בו, זה הכול. אבל בשביל זה צריך הצעת חוק. אני לא חושב שזה תלוי בשר.

יש פה, אני כבר מבין בגוף התשובה, כי אני לא בדקתי את זה,

כל הנושא של עידוד או שידול זה לא נושא של פקחים, זה נושא של משטרה. יש פה בעיה לא פשוטה משפטית, כי אני רואה שסעיף 193 לחוק העונשין זה עידוד או שידול קטין לשתות. זאת כבר עבירה הרבה יותר מורכבת, ואני לא בטוח שלפקחים יש הידע הזה. זה מה שאני מבין כאיש משטרה לשעבר. תודה רבה לך, אדוני השר, בשלב הזה.

אני מבין שאתה תענה על הצעה לסדר-היום של שר התחבורה. אז אנחנו נשמע את ההצעה הבאה לסדר-היום,

של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שכותרתה: אם וארבעת ילדיה נפצעו בתאונה בכביש 444. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה, תציג את ההצעה לסדר-היום. ישיב השר לביטחון פנים במקום שר התחבורה. אני מבין שהנושא הזה הוא הנושא האחרון בסדר-היום. שר הפנים מחכה בחוץ להשבה על שאילתות. אדוני היושב-ראש, מכיוון שהשרים שנמצאים פה, כל אחד מהם עסוק באירוע החמור שקרה היום, אנחנו מאחלים לפצועים החלמה מהירה, רפואה שלמה, ומשתתפים בצערה של משפחת ההרוגה, שלצערנו כבר פורסם שהיא נפטרה בבית-החולים. אני רוצה להעלות את נושא התאונה הקשה שאירעה, אדוני היושב-ראש וחברי השרים, לפני כשבוע ימים בכביש 444. כביש 444, אדוני היושב-ראש, הוזכר במליאה כבר כמה פעמים במשך השנים. זה כביש מאוד מסוכן.

הוא כביש צר, התנועה בו רבה, והרכבים שנוסעים שם בכביש בנסיעה דו-צדדית מסכנים הרבה פעמים את עצמם, וגם את הנוסעים בכביש. גם התאונות שקורות שם הן כנראה בגלל, לא תמיד בגלל תנאי הדרך, אבל ברוב המקרים בגלל תנאי הדרך. בפעמים שהעלינו פה את הסוגיה הזאת נאמר לנו בזמנו שכביש 444 הופך להיות כביש משופץ, מורחב, והרכבים שייסעו שם יסכנו את עצמם הרבה פחות. התאונה שקרתה היתה תאונה, לפי מה שפורסם לפחות, של טעות אנוש. טעות של הרף עין או של שניות גרמה לכך שהאמא שנהגה ברכב, עם הילדים שלה, התנגשה במשאית שעמדה בצד הכביש, קרוב לנתיב הנסיעה שלה, והילדים נפצעו. לצערנו, ילד אחד נפצע קשה, ואני מקווה שהוא מחלים, לפחות נודע לנו לאחרונה שהוא חוזר לעצמו. אבל מכיוון שמדובר בכביש שמוביל ליישובים חשובים ומרכזיים היום באזור המרכז, אנחנו בזמנו כבר ביקשנו, עוד משר התחבורה הקודם, אני זוכר, משר התחבורה שאול מופז בזמנו, לנקוט את כל הצעדים שכביש 444 יורחב ושתהיה גישה לתושבים מאלעד ולאלה שנוסעים באזור ושיוכלו לנסוע בכביש בצורה הרבה יותר שקטה. מכיוון שאז נאמר לנו שזה הולך לקרות או-טו-טו, ולצערנו לא שמענו, לפחות בתקופה האחרונה, שהשינויים הדרסטיים שהיו אמורים לחול שם חלו, עולה היום ההצעה לסדר-היום, גם בשביל להעלות את הסוגיה הזאת מחדש כסוגיה חשובה. אני מבין שהשר לביטחון פנים ישיב לנו במקום שר התחבורה, וייתן לנו נתונים חדשים ועדכניים באמת מה קורה בכביש הזה. הרי אין לי פה כרגע עניין להתווכח למה כך ולמה לא כך, כי עובדה היא שקורות שם בכביש הזה תאונות. זה כביש מסוכן, ויהודים או אזרחים שנוסעים שם מסכנים את עצמם. הייתי באמת רוצה שמשרד התחבורה, או מע"צ, או כל הגורמים שקשורים בשיפוץ או ההרחבה של הכביש הזה, יעשו את הכול כדי שלא תקרינה שם תאונות, ואני לא רוצה להרחיב מעבר לזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. העלית נושא חשוב מאוד. השר לביטחון פנים, בבקשה, במקום שר התחבורה. לאחר מכן אנחנו עם שאילתות לשר הפנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אשיב בשם שר התחבורה והבטיחות בדרכים על הצעה דחופה של חבר הכנסת אמנון כהן, שחבר הכנסת מיכאלי דיבר בשמו.

כביש מס' 444 הינו כביש של 44 קילומטר, שמתחיל באזור צומת בן-שמן ומסתיים בעיר טייבה. קטעים מדרך זו הם באחריותה של חברת "חוצה ישראל". התוואי בחלקו הגדול דו-נתיבי, דו-מסלולי, ובחלקו חד-נתיבי ודו-מסלולי. בהקשר זה אציין כי נקודות תורפה בכבישים אשר באחריות החברה הלאומית לדרכים בכלל, ובכביש 444 בפרט, נבחנות במסגרת פעילותה של ועדת מוקדי הסיכון. ועדה זו הינה ועדה המורכבת מנציגי משרד התחבורה, החברה הלאומית לדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל, והיא בוחנת על-פי קריטריונים קבועים מוקדים מסוכנים ברחבי הארץ וקובעת סדר עדיפויות להסדרתם. יש לציין כי קיים תקציב מוגבל למטרה זו, ועל כן מספר מוגבל של פרויקטים מאושר מדי שנה. חשוב עוד להדגיש כי ועדה זו כפופה לאילוצי התקציב, ועל כן יוצרת סדר עדיפויות על-פי קריטריונים קבועים, ובהם מספר התאונות שאירעו בשנים האחרונות ומידת חומרתן. בשנתיים האחרונות ביצעה החברה הלאומית לדרכים את הסדרת צומת-נבלט באמצעות רמזור והרחבה, בקילומטר התשיעי, במסגרת הרחבת כביש 453. כמו כן, בוצעה מפרדה קשיחה לאורך קילומטר 14,

על-ידי חברת "חוצה ישראל". במסגרת מוקדי סיכון איתרה החברה קטע עתיר תאונות באזור קילומטר 40, חוצה-טייבה. הפרויקט מקודם במסגרת זו. החברה מקדמת במסגרת תוכניות הפיתוח תכנון להשלמת הכביש לדו-מסלולי, דו-נתיבי, בין הקילומטר הרביעי ל-18, בקטעים הרלוונטיים. הפרויקט נמצא בשלב של תכנון מוקדם, מתוקצב להשלמת תכנון מפורט אך לא לביצוע. הקטע הרלוונטי שבו אירעה התאונה, במבואות צומת-נבלט, זה החיבור בין כביש 453 לכביש 444, הינו דו-מסלולי, דו-נתיבי, וכולל מפרדה בין הנתיבים. בקטע זה, המטופל ומתוחזק באחזקה שוטפת על-ידי החברה הלאומית לדרכים, בוצע ריבוד הכביש, ולאחרונה אף בוצעו עבודות צבע וחידוש תמרורים.

החברה הלאומית לדרכים מקדמת תכנון לשדרוג הכביש לכל אורכו.

תודה רבה לך, אדוני השר. מה אתה מציע? אתה מסתפק? אני מסתפק בתשובת השר.

אם יש משהו שאדוני השר חושב שכדאי שנעקוב אחריו, לזרז את המשרד ההוא,

אם אתה שואל אותי, כדאי לעקוב אחרי זה, אבל כדאי עם שר התחבורה. אז אם כך, כדאי להביא את זה לוועדה. אני מציע, לא אצלך.

עד שזה יגיע, זה במושב הקיץ.

אנחנו, גם כהצעת השר וגם בהסכמת המציע,

ההצעה לסדר-היום הזאת תידון בוועדת הכלכלה. אני אומר ועדת הכלכלה, נכון? אז אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, זה בעד דיון בוועדת הכלכלה, מי שנגד, מבקש להסיר מסדר-היום. הצבעה.

בעד, 5, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אברהם מיכאלי: אם וארבעת ילדיה נפצעו בתאונה בכביש 444, תידון בוועדת הכלכלה. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א 2011, זהו מיזוג של שתי הצעות חוק, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון.

תודה רבה למזכירת הכנסת. כבוד שר הפנים, בבקשה, מענה על שאילתות. יש לנו מספר רב של שאילתות, ואנחנו, ברשותך, נתחיל בשאילתא הראשונה, מס' 815, של חבר הכנסת מוחמד ברכה, איננו פה, שאילתא מס' 855, של חבר הכנסת חנא סוייד, גם כן לא נמצא פה. שאילתא מס'

של חבר כנסת אורי אריאל, בבקשה. חבר הכנסת אורי אריאל, אתה יכול לשאול את השאילתא מהצד. יש לנו הסדרים קצת אחרים בשאילתות. לאחר מכן יש לך גם זכות לשאלה נוספת.

היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז ירושלים מעוכבות כמה תוכניות הנוגעות לעיר הבירה, ואלו הן: תוכנית 10310, תוכנית 12626, תוכנית 10776, תוכנית 12825, כולן בחומת-שמואל. רצוני לשאול: 1. מה נעשה כדי לקדם את אישורן? 2. מתי יסתיימו ההליכים בקשר לתוכניות האלה?

תודה רבה לך. בבקשה, אדוני השר. תוכנית 10310, הר-חומה ג', 980 יחידות חדשות, תוכנית 12825, מבני ציבור שלב ב', ותוכנית 12626, נחל דרגה, מופקדות מנובמבר, והן ממתינות לוועדת המשנה להתנגדויות. תוכנית 10766,

הן מופקדות מנובמבר והן ממתינות לוועדת משנה להתנגדויות. תוכנית 10766, בנייני ציבור ומגורים,

יש לך שאלה נוספת, חבר הכנסת אורי אריאל? בבקשה. תודה, אדוני השר. ידוע שמחירי הדיור בארץ, כולם עולים באופן יוצא דופן מדאיג, ובירושלים עוד יותר, בגלל מצוקת הדיור.

זו מצוקה אמיתית שבאה לידי ביטוי בהאמרת מחירי הדירות. ברצוני לשאול: האם יש שיקולים זרים, בסוגריים, למשל מדיניים, שמעת לעת גורמים לעיכובים? ידוע שיש נוהל שקבע ראש הממשלה לגבי תוכניות, שלא יגיעו לדיון בעת ביקורים של אישים כאלה או אחרים, מארצות-הברית, מאירופה, ועוד. במהלך הביקורים אין תוכניות. מעבר לזה הנחיתי לקדם את כל התוכניות, ללא שום עיכוב. תודה רבה, אדוני השר. יש כאן שלוש שאילתות של חבר הכנסת נחמן שי. אנחנו ננסה לרכז אותן ביחד. אם כך, ברשותך, נעבור לשאילתא מס' 1243, של חבר הכנסת סעיד נפאע,

שאילתא מס' 1284, של חבר הכנסת דב חנין, גם כן לא נמצא, שאילתא מס' 1299,

הוא כבר כאן, אבל אנחנו תיכף נרכז את הכול ביחד, בסופן של השאילתות. שאילתא מס' 1318, של חברת הכנסת חנין זועבי,

חברת הכנסת חנין זועבי, את יכולה בבקשה לקרוא את השאילתא מהצד. אדוני השר, עיריית לוד לא הקצתה לאחרונה אף מבנה ציבורי שבבעלותה לאוכלוסייה הערבית, על אף המחסור במוסדות ציבור וקיומם של מבנים ריקים בבעלותה. רצוני לשאול: 1. כמה מבני ציבור שלא בשימוש שייכים לעיריית לוד כיום? 2. כמה מבנים ריקים הוקצו בחמש השנים האחרונות לייעוד ציבורי, ולמי? 3. מדוע העירייה אינה מקצה שטח למוסדות ציבור לאוכלוסייה הערבית?

1. מנהלת מחלקת הנכסים בעירייה מסרה כי אין כיום בלוד מבני ציבור שאינם בשימוש. כולם בשימוש, למעט מבנה של בית-ספר, בית-ספר שנסגר שם כמובן, וכעת שוקדים בעירייה על מנת להכין פרוגרמה לגבי השימוש שייעשה בו. 2. הוקצו כארבעה מבנים, לבתי-כנסת, למוסדות רווחה, למרכז קהילתי, לגן-ילדים מהמגזר. 3. העירייה מסרה כי היא מקצה מבנים למי שפונה ומבקש להקצות לו מבנים, ובתנאי שעמד בדרישות הנוהל. מכיוון שלא היו עד לאחרונה פניות מהמגזר הערבי, לא היו הקצאות. לאחרונה היתה פנייה של עמותת "קניין" מהמגזר הערבי, והעירייה הקצתה לה שטח של דונם פלוס לצורך הקמת גן-ילדים למגזר הערבי. שאלה נוספת, בבקשה. אדוני השר, אני מכירה קצת מקרוב את המצב שם, אני מכירה מבנה ציבור, לפחות אחד, שעמותה לנערות במצוקה ביקשה מעיריית לוד כבר לפני כמה שנים להקצות להם,

נענתה בשלילה. את המבנה הזה אני מכירה מקרוב, ואני מכירה עוד מבנה שאני חושבת שהוא גם כן ריק. אז כן, יש מבנים ריקים בלוד. העירייה לא ענתה בחיוב לשתי עמותות שביקשו מהעירייה להקצות להן את המבנים האלה.

זאת התשובה שקיבלתי מהעירייה. אם יש לך אינפורמציה נוספת או שונה והתכתבויות, אשמח אם תביאו אותן אלי. תודה רבה. שאילתא 1332, של חבר הכנסת דוד אזולאי, לא נמצא. שאילתא 1335, של חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בשנים האחרונות הפכה תופעת הפוליגמיה לנפוצה מאוד. רצוני לשאול: 1. מה הוא היקף הפוליגמיה במגזר הבדואי? 2. האם משרדך מנסה להיאבק בתופעה בלתי חוקית זו? 3. האם ידוע בכל יישוב בדואי נתון כמה ילדים יש לאב אחד מכמה נשים, גיל הילדים ומעמד האם? 1. ברשות לא קיים מידע לגבי היקף הפוליגמיה במגזר הבדואי, מהנימוקים האלה: א.

ריבוי נישואין מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז 1977. המקרים שבהם מודיעים לנו על נישואין נוספים אינם דיווחים מלאים, ומקרים רבים כלל אינם ידועים לנו, היות שהנוגעים בדבר אינם רוצים לעדכן את הרשויות שביצעו עבירה פלילית, מטבע הדברים, שכן לשכות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מעבירות תעודות עובד ציבור למשטרה בכל מקרה שבו מועברים אלינו מסמכים המעידים על עריכת נישואי ביגמיה, ב. "פוליגם" אינו מצב אישי מהמצבים האישיים המפורטים בסעיף 2(א)(7) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965. לפיכך, יש קושי לשלוף נתונים. 2. אופן הטיפול של הרשות בנושא: א.

איננו מעדכנים בקובץ המרשם את הנישואין הנוספים, ובהתאם לנוהל הקיים בנושא, חובה להגיש תלונה למשטרת ישראל על-ידי תעודת עובד ציבור על כל מקרה של פוליגמיה המגיע לידיעתו, ב. במקרים שבהם כתוצאה מהנישואין הנוספים מבקשים לקבל מעמד בישראל, איננו מאשרים בקשה זו. עמדה זו אושרה בפסיקה של בג"ץ. 3. לא ניתן לקבל את המידע המבוקש מטעמים טכנולוגיים. בבקשה, שאלה נוספת. אדוני השר, תודה על התשובה. ברור לי לגמרי שפוליגמיה היא לא מעמד אישי מוצהר, אבל נתוני משרד הפנים צריכים לאפשר לך, ניקח יישוב כמו רהט, להצליב את שם האב עם מספר ילדיו והאם שם האם הוא זהה לכל הילדים. אם לא, אתה עד לתופעה שאב אחד הוא אב לעשרה או 20 ילדים, משלוש, ארבע או חמש אמהות בגילים דומים.

לא מדובר בנישואים שניים או שלישיים אלא בתוספת. המחשב של משרד הפנים יכול לתת לך את הנתונים האלה. אם תורה לחפש בחתכים הללו, שם אב, אמהות שונות, תוכל לעמוד על היקף התופעה. שאלה שנייה: האם יש איזו הנחיה שאתה מכיר של הפרקליטות שלא לאכוף את החוק במקרים של פוליגמיה? לגבי השאלה השנייה, אני לא מכיר. לגבי השאלה הראשונה, בהחלט נכון שיש לבדוק ולנסות להצליב, במסגרת התנאים שעומדים לרשותנו. הדבר הזה נבדק. יש עוד כמה דרכים שאפשר לבחון אולי כדי לעלות על מקרים כאלה ואחרים, אבל צריך כמובן להגביר את האכיפה בעניין, במסגרת היכולות ועם המגבלות שיש. הרעיון שלך הוא בהחלט נכון, ויש לבדוק אותו ולפעול על-פי הרעיון הזה. כרגע זה נמצא בבדיקה. ייתכן מאוד שייעשו בדיקות נוספות. תודה רבה. אנחנו נעבור לשאילתא מס' 1349, של חבר הכנסת איתן כבל, שכותרתה: תשלומים חודשיים לחברות להשמת עובדים זרים. כן, בבקשה. פשוט ממתינים פה לחבר הכנסת שי חרמש. הוא פשוט מדולג פה בין שאילתא לשאילתא, וביקשו לרכז לו אותן. נחמן שי, סליחה. אז אנחנו עושים מאמצים עבורו. אם הוא יגיע, יגיע.

אדוני השר, אדוני היושב-ראש, בלשכתי התקבלה פנייה שלפיה המעסיק עובד זר משלם מדי חודש תשלום קבוע לחברת ההשמה. רצוני לשאול: 1. מה הוא הסכום החודשי המשולם לחברות ההשמה על-ידי המעסיק? 2. מדוע המעסיק חייב בתשלום זה נוסף על דמי התיווך? 3. מה ייעשה כדי לטפל בנושא? 1. 70 ש"ח. 2 3. הסכום הזה מוקנה לגופים לחברות על מנת שיוכלו לפעול על-פי הנוהל שמחייב אותם גם לבקר את המשפחות לפחות פעם פעמיים בשנה ולפעול על-פי כל הנהלים שהם מחויבים לפעול. הם דרשו בעבר סכום הרבה יותר גבוה. כמובן התנגדתי, וזה הסכום על מנת שהם יוכלו לעשות את מה שמוטל עליהם. אין שאלה נוספת. אנחנו נעבור לשאילתא הבאה, מס' 1350, של חבר הכנסת חנא סוייד, לא נמצא, שאילתא מס' 1389, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, גם כן לא נמצאת, שאילתא מס' 1404, של חבר הכנסת טלב אלסאנע, גם כן לא נמצא, שאילתא מס' 1421, של חבר הכנסת ישראל חסון, לא נמצא, שאילתא מס' 1426, של חבר הכנסת מוחמד ברכה, לא נמצא. שאילתא מס' 1431, של חבר הכנסת איתן כבל: תמ"א 13. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, השבוע, זה היה בתחילת מרס, פורסם כי תמ"א 13 תובא בקרוב לאישור הוועדה לתכנונים עקרוניים. רצוני לשאול: 1. האם התוכנית צפויה להקל על בנייה בתחום 300 המטרים מרצועת החוף שבין בת-ים להרצלייה? 2. האם התוכנית תאפשר זכויות בנייה נרחבות באזור לטובת בניית בתי-מלון, מגורים ומסחר? תמ"א 13 אכן תגיע החודש לדיון בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוולנת"ע. התוכנית אושרה על-ידי המועצה הארצית והועברה להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור, שלב מקביל להפקדה בתוכניות מקומיות. הדיון בולנת"ע הינו בהמלצות החוקר, לקבלת או דחיית השגות והערות שהוגשו לתוכנית. לשאלה באשר להקלות על בנייה, התמ"א באה להתאים את שימושי החוף שנקבעו בתוכנית מוקדמת יותר, תמ"א 13 ים תיכון, למדיניות השמירה על הסביבה החופית, אשר התפתחה מאז אושרה התמ"א בשנת 1983. התמ"א הקיימת קבעה איסור בניית רצועה ברוחב של 100 מטר, בעוד התמ"א החדשה שומרת רצועה רחבה יותר של איסור בנייה, על-ידי יצירת פארק חוף וטיילת חוף. רוחב הפארק אינו קבוע ונע בין 100 מטר ל-250 מטר. פארק החוף הינו שטח פתוח לציבור, אשר יאפשר מעבר חופשי ורצוף אל החופים ולאורכם. הזכויות הניתנות בתוך תחום זה הינם לשירותי חוף בלבד, הכוללים שירותי הצלה,

בנוסף קובעת התמ"א הוראות להבטחת ההגנה על המצוק ושמירתו בפני פגיעה נוספת או מתמשכת. אם כך, אנחנו נשארנו עם שאילתא, שאלה נוספת, ברשותך: בהמשך לתשובה הדי-מפורטת, האם אדוני יכול לומר באופן מפורש או לנסות להתחייב שלא יהיה פיתוח מעבר, זאת אומרת, שתהיה שמירה הדוקה על כל ערכי הטבע ושהסביבה החופית תישמר כפי שצריך שהיא תהיה? אני יכול לומר שאני פועל בעניין, וזו גם המדינות במסגרת התוכניות. תודה רבה. יש לנו רק את שאילתא מס' 989, של חבר הכנסת נחמן שי, שלא נמצא, אף שהוא עשה מאמצים להגיע,

של חבר הכנסת נחמן שי, שגם כן מופיעה פה,

אם כך, בעצם סיימנו עם השאילתות. תודה רבה לך, אדוני השר. אם כך, אנחנו יכולים להכריז שתם סדר-היום. ישיבת הכנסת הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, כ"ב באדר ב' התשע"א, 28 במרס 2011, בשעה 16:00.